אדוני היושב-ראש, אתה ואני וכולנו יודעים שמכת הדור, אדוני השר, סליחה. אדוני שר הבריאות, אדוני

אתה ואני וכולנו מכירים את מכת הדור הזה, מחלת הסרטן, ולפיכך אני מדבר על העניין הזה בשאילתה שאני מפנה אליך. חולי סרטן מהגליל, ולא פעם דיברנו על כך, מיטלטלים לבית-החולים רמב"ם בחיפה לטיפולי הקרנות בשל היעדר מכון הקרנות בצפת, בבית-החולים זיו, שטרם נפתח. הבעיה שההסעות בשלב הזה להקרנות ברמב"ם בוטלו, ועלותן, עשרות-אלפי שקלים לחולה, מושתת על החולים בעצמם. ברצוני לשאול אותך, אדוני השר: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מה תעשה להחזרת ההיסעים או ההסעות לאותם חולים שנאנקים בלאו הכי תחת נטל אותה מחלה מצמררת? תודה לחבר הכנסת בהלול. בבקשה, אדוני שר הבריאות. תודה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת בהלול, הזכאות במסגרת סל הבריאות הממלכתי לחולה האונקולוגי הנוסע לטיפול בבית-חולים היא קבלת החזר כספי מלא מהקופה של הוצאות הנסיעה מביתו לבית-החולים ובחזרה בגובה דמי תחבורה ציבורית. במידה שהחולה האמור מוסע באמבולנס או במונית, הוא זכאי להחזר בגובה 50% מההוצאות. בבית-החולים רמב"ם היה קיים שנים באופן וולונטרי מערך הסעות למטופלים אונקולוגיים, כשירות למטופליו. מאחר שכאמור, בית-החולים אינו מחויב להסעות למטופלים, ניסה בית-החולים להגיע להסדר עם הקופות לשם המשך מערך ההסעות על-ידי בית-החולים. הצדדים לא הגיעו לסיכום, ולכן בית-החולים הפסיק את ההסעות. החולים האונקולוגיים זכאים באזור זה, כמו בכל מקום אחר בארץ, להחזר כספי מהקופות בגין הסעה, כפי שנקבע במסגרת סל התרופות, סל הבריאות הממלכתי כאמור. בימים אלו בוחן המשרד את נושא ההחזרים עבור הסעות באמבולנס לחולי דיאליזה ולחולי אונקולוגיה. האם שאלה נוספת לחבר הכנסת זוהיר בהלול? כן, מהמיקרופון, אם אתה מעוניין.

גם חבר הכנסת יוסף ג'בארין רוצה לשאול שאלה נוספת. דבר אחד, אדוני השר ליצמן, לא הבנתי: האם הבדיקה הזאת תביא להחזר מלא של אותה הוצאה?

אמרתי, לא. על-פי החוק, רק רגע, אדוני השר. זאת השאלה הראשונה. חבר הכנסת יוסף ג'בארין. אתה יכול לשבת, אדוני. כבוד השר, לפי הפרסומים שהיו בשבוע האחרון, קיים גם מחסור אקוטי באונקולוגים, וכנראה גם זאת הסיבה שמטופלים עוברים פשוט מהגליל לרמב"ם.

האם למשרד הבריאות יש תוכנית שתוכל לענות על המחסור הקיים באונקולוגים? תודה לחבר הכנסת ג'בארין. חבר הכנסת טלב אבו עראר, ואז נשמע את התייחסות השר. מכובדי היושב-ראש, מכובדי השר, היו רופאים שעבדו או עברו לעבוד בפריפריה, וקיבלו מענקים. המענקים האלה שיפרו את הרפואה בפריפריה ואפשרו לתושבים רבים לקבל רפואה זמינה ואיכותית. האם ימשיכו הרופאים לקבל מענקים אלו?

בבקשה, אדוני שר הבריאות. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת בהלול, לא מגיע לו יותר מ-50%, זה מגיע לפי הסל. לפי החוק, לפי הסל, מגיע לו 50%. עכשיו, בחיפה, ברמב"ם, היה נהוג שהייתה לו איזו דרך בינתיים להביא את שאר 50% הנוספים, לתת לו את זה. הם ביטלו את זה, ואני לא יכול על-פי חוק לחייב אותם. מה שכן, אנחנו עושים עכשיו בדיקה של כל נושא ההסעות, גם לדיאליזה וגם לאונקולוגיה, לראות כמה ניתן. אולי נעשה איזה משהו כללי בכל המקומות. לגבי האונקולוגים, הבעיה שם, בצפת, בצפת אמורים לפתוח מחלקה

דיברתי אתם אפילו השבוע, והיא תיפתח בקרוב. זה לא העניין דווקא, שחסר, לא חסר. סתם חסר. הייתי רוצה שיהיה יותר, בוא נגיד ככה, אבל זו לא הסיבה למה לא נפתח שם. שם נפתח, ובקרוב נפתחת המחלקה בשיתוף פעולה עם אחד מבתי-החולים הגדולים, ולכן זו לא הסיבה שבגליל חסר. אני מקווה שברגע שייפתח בזיו, הכול יהיה בסדר. לגבי מענקים, בוא אגיד לכם, פשוט מאוד: המענק לרופאים בפריפריה. אני בדיונים עם שר האוצר על זה. שר האוצר חושב על זה, אבל אני בכלל רוצה לשנות את זה שיהיו לפריפריה יותר רופאים בכירים, לראות אם אני יכול להצליח בנושא הזה, אפילו על יותר כסף. ברגע שתהיה הסכמה על המענקים, אנחנו נבדוק גם לאיזה סוגי רופאים. תודה לשר הבריאות. הוא נשאר אתנו גם לשאילתה הבאה, שמספרה 306, מאת חבר הכנסת יוסף ג'בארין. הנושא הפעם: מבחן הרישוי ברפואה. מאות סטודנטים שסיימו לימודי רפואה בחוץ-לארץ נרשמו לפני חודשים לבחינת ההסמכה שתתקיים ב-2 במרס, והם נתקלים בסחבת: הרבה מהם עדיין ממתינים לאישור הזכאות לגשת לבחינה של משרד הבריאות, הרבה מהם בכלל לא יודעים מה המצב שלהם, איזה מסמכים צריך להשלים. אני אשמח אם השר, שאני מניח שהוא מודע לסוגיה הזו, יוכל להתייחס לכך. תודה,

בבקשה, אדוני שר הבריאות. תודה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת ג'בארין, הבחינה ברפואה תתקיים ב-2 במרס 2017. אין מאות בוגרים ברפואה שמחכים לתשובה לגבי זכאותם לגשת לבחינה. עם זאת, יש בוגרים מארמניה שבעייתם מוכרת לי היטב, אני חושב שגם לכם. כבר ענינו בהקשר הזה פעמים אין-ספור. יש בוגרים נוספים שכשלו במוסד אחד ועברו לאחר, והתבקשו להמציא מידע ומסמכים נוספים כדי שנוכל לקבוע את זכאותם לגשת לבחינה. כאשר יעשו כן, נמשיך ונדון בבקשתם. תודה לשר. שאלה נוספת לחבר הכנסת יוסף ג'בארין.

גם חבר הכנסת אחמד טיבי מבקש לשאול שאלה נוספת.

היות שאנחנו מכירים את הסוגיה הזאת, התחושה שלי היא שאין כיום כוח-אדם מספיק במשרד הבריאות כדי לטפל בפניות של הסטודנטים. יש מציאות שבה יש מאות סטודנטים שמסיימים בחו"ל, לרבות במדינות שהזכרת: ירדן, ארמניה,

רומניה. כנראה כוח-האדם לא מספיק לטפל בכל הפניות הללו בזמן סביר, ולכן צריך להתמודד עם הקושי הזה ולהגביר את כוח-האדם שמטפל בפניות הסטודנטים.

חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני השר, באותו הקשר. לגבי בוגרי ארמניה, שלחתי לך שאילתה, ואדוני ענה ואמר: מקרב בוגרי ארמניה שניגשו לבחינה הממשלתית ועמדו בה בהצלחה, היו כאלה שקיים ספק לגבי לימודיהם, והם התבקשו להמציא מסמכים. לאחר שנקבל את הנדרש, וככל שהלימודים יאושרו, יוכלו בוגרים אלה לקבל הרשאה לסטאז'. זאת בדיוק התשובה שעניתי היום.

סעיף ב': בדיקה ראשונית של הבקשות החדשות שהגיעו למשרדנו תסתיים בתוך שבועיים. מי שלימודיו יוכרו יהיה זכאי לגשת לבחינה, גם אם מועד הרישום הרשמי לבחינה חלף, וזאת בהמשך לפנייתך ופניות אחרות בנושא. אדוני השר, אדוני היושב-ראש, השר עונה לי, אני מאמין לך, אני גם מכבד אותך, אתה אדם אמין. אבל כל פעם אנחנו מקבלים מקרים שהטיפול בהם סותר את התשובה שלך, בגלל פקידים במשרד האוצר. לא יעלה על הדעת שהתשובה שקיבלתי לפני יומיים: בנושא ארמניה הכול מוקפא כי יש בדיקה בארמניה. תגיד, כמה אפשר להתעלל באנשים שלמדו? אם יש מקרים לא בסדר, תטפלו במקרים החריגים, אבל אי-אפשר לעשות עונש קולקטיבי. אתם רגילים לעונש קולקטיבי כנגד אנשים. אלה אנשים שלמדו שש שנים. הם והמשפחות שלהם חייבים טיפול מקצועי, אדוני השר, ואתה ער לנקודה הזאת. תודה לחבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה, אדוני, ואז נשמע את התייחסות שר הבריאות. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, בהמשך לשאלה של חברי יוסף ג'בארין

אנחנו כורעים תחת העול של הפניות הבלתי-פוסקות של סטודנטים שסיימו ללמוד, במיוחד בארמניה. באחרונה היו גם עשרות סטודנטים שפנו אלינו בעניין האוניברסיטה בגאורגיה. הסטודנטים היו צריכים לפנות לערכאות, לבית-המשפט המחוזי, והוא נתן פסק-דין שחייב את משרד הבריאות להכיר בלימודים בגאורגיה.

בעניין ארמניה, לאחר מה שהקריא חברי חבר הכנסת טיבי, את מכתב התשובה, אנחנו פרסמנו את זה, ואמרנו לסטודנטים: חכו שבועיים-שלושה. אבל אתמול פניתי למשרד הבריאות, אדוני השר, בעניין מישהו ברומניה בכלל, לא גאורגיה ולא ארמניה. הטיפול שם אטי מאוד. סטודנטים שסיימו ופנו בבקשות לזכאות לפני חודשיים-שלושה, עכשיו מקבלים מכתב: תביאו לנו מסמכים. הבחינה היא ב-2 במרס, ואז התשובה היא שהם לא יכולים לגשת לבחינה במרס. צריך לטפל בזה. אי-אפשר שפקיד אחד או שניים יטפלו במאות בקשות כאלה ואז זה מעכב את כל התשובות. תודה, חבר הכנסת סעדי. בבקשה, אדוני שר הבריאות. קודם כול, תשובה לכולם: אין בעיה בכוח-אדם, זאת לא הבעיה. אין-ספור פעמים הסברתי לכם לגבי מקום או שניים מסוימים שיש לנו בעיה שם. אני לא רוצה כרגע מעל במת הכנסת לפרט. הסברתי לכם את זה בפירוט ודי במפורש. אני לא חושב שצריך עוד פעם לפרט את זה. זה לא הנושא. רגע. אתם יודעים שאף פעם לא ברחתי מכם בתשובות, ואני ארצה לעזור לכם. אני מבטיח לכם שבעזרת השם נשתדל בקרוב מאוד שהטיפול בבקשות יהיה הרבה יותר מהיר. אנחנו עושים הרבה דברים בכיוון זה. אני בטוח שכל הדברים יבואו על פתרונם. אבל יש, כפי שאמרתי לכם קודם, מקום אחד או שניים שאנחנו בודקים ברצינות שלא לאשר להם בכלל.

לא לאשר.

אם יש בעיה אז יש בעיה. לאנשים ספציפיים או מקום מסוים? מקום מסוים.

אתה מתכוון לארמניה, אני מבין. אני לא אמרתי. אמרתי שיש מקום שאנחנו, זה לא צודק, אדוני השר.

אנשים סיימו ללמוד.

רבותי, אל תעשו מזה שאני מתכוון לערבים. גם יהודים שנבחנים, אנחנו מדברים על ביורוקרטיה של משרד. לא, לא. אחמד טיבי, אל תכניס אותי למקום שאתה יודע שהוא לא בעיה. יש מקום מסוים שאנחנו בודקים לגבי המבחנים שם,

אתה הודעת לי זאת לפני שנתיים.

זה לא משנה, ואני עדיין עומד על זה עוד פעם, לא שנתיים, כי אני לא שר שנתיים. לפני שנה, כן? ואני עדיין עומד על זה. אנחנו בודקים משהו רציני. יש בעיה, ונודיע על זה. לגבי הזריזות, כל הבקשות, אני מבטיח לכם שבקרוב יהיה יותר מהר. תודה לשר. אתה נשאר אתנו לעוד שאילתה, שמספרה 307. השואל הפעם הוא חבר הכנסת אחמד טיבי. הנושא הוא: אי-הקמת ועדת ערר לבחינה באופטומטריה. שואלת נוספת תהיה חברת הכנסת יעל גרמן, שהגישה שאילתה דומה השבוע.

חברתי יעל גרמן ואני הגשנו שאילתה דומה. פנו אלינו בוגרי האופטומטריה. גם העיתונאית טלי חרותי-סובר פרסמה ידיעה מפורטת בדה-מרקר. כמעט שנה מעכב משרד הבריאות את בוגרי מקצוע האופטומטריה שניגשו לבחינה המעשית במרס 2016, אך אינם יכולים להתחיל לעבוד במקצוע, כיוון שלא הוקמה ועדה לבחינת ערעוריהם על תוצאות הבחינה המעשית למרות צו בית-המשפט, כלומר, משרד הבריאות מפר צו של בית-המשפט. יש הרגשה שכאילו אתם מנסים לסחוב את התלמידים עד למועד הבחינה הבאה באפריל. רצוני לשאול:

בבקשה, אדוני שר הבריאות. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת טיבי, משרד הבריאות אינו מעכב את בוגרי המקצוע באופטומטריה שניגשו לבחינות המעשיות שהתקיימו בחודשים מרס מאי 2016. בהתאם להסכמות שהוגשו לבית-המשפט בחודש נובמבר 2016, הוחלט להקים ועדת ערר אשר תדון בעררים שיוגשו על-ידי העותרים. העררים הוגשו רק ביום 20 בדצמבר 2016. במקביל מינה מנכ"ל משרד הבריאות ועדת ערר בהתאם להסכמות. לאחר שנודע לעותרים כי הרכב הוועדה אינו כולל משפטן, הם פנו אל מנכ"ל משרד הבריאות בבקשה לשקול הוספת חבר ועדה משפטן. בימים אלו משרד הבריאות עושה ככל יכולתו להשלים את המינוי לחבר ועדה נוספת,

בהתאם לדרישת העותרים. שאלה נוספת לחבר הכנסת טיבי, לחברת הכנסת יעל גרמן ולחבר הכנסת דב חנין. אדוני השר, האם תוכל לומר לנו, לחברי הכנסת ולציבור, האם הנבחנים האלה יוכלו לגשת לבחינה, או שאתם מתכוונים לדחות את כל הפניות שלהם מבחינת זמן ולמשוך אותם שייאלצו להיבחן באפריל, שלא כמתוכנן על-ידי האנשים האלה, שקופחו? לכן הם פנו על-ידי עורך-דין גלעד שר לבית-המשפט. תודה, חבר הכנסת טיבי. חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, אני רוצה לחדד את השאלה. מסתבר שכל הנושא של המבחן המעשי באופטומטריה, היו בו באמת הרבה מאוד ליקויים. אני חושבת שאדוני השר מודע לכך שניתנה הודעה מראש להחמיר עם התלמידים. אותו אדם שנתן את ההוראה היה גם הבוחן וגם זה שניסח את הבחינה וגם זה שלאחר מכן בדק את העררים, בתחנות השונות שהיו לא נרשמו, לא רשמו מה היו השאלות, השאלות לפעמים ניתנו, שאלות ותשובות, ביקשו אותם בכתב. היו באמת הרבה מאוד כשלים. בגדול, מעבר לשאלה שחבר הכנסת טיבי שאל, וגם אני, אני חושבת שצריך להוציא נהלים ברורים כיצד עושים את הבחינה המעשית, ואסור לעבור עליהם. לגבי ועדת הערר, ועדת הערר נקבעה בנוהל מפורש. זו לא בקשה שעכשיו הוגשה, לצרף את מי שצריך לצרף. יש נוהל ברור. לא יכול להיות שרק, נוהל משפטן, עד כמה שידוע לי. כן, הנוהל, עד כמה שידוע לי, לא.

ועדת הערר צריכה להיות מורכבת מחמישה חברים: שניים הם באמת אופטומטריסטים, שניים רופאים ומשפטן. כל מה שמבקשים זה רק למלא אחר, ועדת הערר נקבעה והורכבה שלא על-פי חוק, אבל זה תקנון. אני רוצה לחדד את שאלתו של טיבי: בפברואר הובטח שייתנו לנבחנים לגשת למבחן. בפברואר. זה היה חלק מההסכמות עם בית-המשפט, גם שתוקם ועדת ערר, גם שהתשובות שלה יינתנו בדצמבר, ואנחנו היום בפברואר, וגם שהמבחן, שכל אותם עוררים יוכלו לגשת למבחן בפברואר. אבל אנחנו כבר נמצאים באמצע פברואר, לא הוקמה ועדה, וכיצד הם יוכלו לגשת למבחן בפברואר? תודה, חברת הכנסת יעל גרמן. חבר הכנסת דב חנין. אחרי שאלתו, השר יתייחס לכל השאלות. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, היום התפרסם פרק נוסף מסדרת התחקירים החשובה של אריאלה שטרנבך ב"ידיעות אחרונות" וב-ynet בנושא בתי-האבות. מצוטטת שם עובדת בבית-אבות שאומרת כך: אם למישהו כאן היה אכפת מהקשישים והמשטרה הייתה פותחת בחקירה, הייתה אצלנו רעידת אדמה. אתה אמרת לנו, אדוני השר, אמירה חשובה מאוד השבוע בוועדת הכספים, ואני מצטרף לאמירה הזאת: הפתרון היחיד של הבעיה הזאת הוא הכנסת הביטוח הסיעודי לסל הבריאות הממלכתי. השבוע התפרסמה ידיעה שגרמה לי לרגע של אופטימיות, הייתה ידיעה שהתפרסמה בעיתון שנפגשת עם שר האוצר, וכי שר האוצר הציע שהביטוח הסיעודי ייכנס לשנתיים הקרובות לסל הבריאות הממלכתי, ואחר כך ידובר, אולי בהמשך, שיעלו את המס וכדומה. שאלת העלאת המס היא לא השאלה החשובה, השאלה החשובה היא הכנסת הביטוח הסיעודי לסל. למרבה הצער, כמה שעות לאחר מכן התפרסמה הודעה מטעם שר האוצר שהוא לא עומד מאחורי הדברים. איפה אנחנו עומדים? האם יש איזו בשורה? האם יש איזה אור בקצה המנהרה הזאת?

תודה לחבר הכנסת חנין. בבקשה, חבר הכנסת יעקב ליצמן, שר הבריאות. חבר הכנסת טיבי, אני לא מתכוון לדחות שום דבר. גם לחברת הכנסת גרמן, אני אישית בדקתי. פניתי לעוזר המנכ"ל, ראש המטה של המנכ"ל, ד"ר ספי מנדלוביץ. הוא בדק אחד-אחד את המבחנים אם יש בעיה או לא, כדי לראות אם החמירו, לפנים משורת הדין. עד כמה שידוע לי, הייתה באחד או אולי בשניים,

איזו בעיה שהחמירו מדי, אבל לא בכוונה ולא שום דבר. אנחנו נעשה את כל הדברים. אני לא יכול להבטיח לכם, כי אני לא מכיר את הנושא כדי להגיד לכם בדיוק לגבי התחייבות לגבי המבחן כאן, אבל אני בהחלט אבדוק את זה עם המנכ"ל אחרי התשובה כאן. דב חנין, ברור לי שהפתרון לכל הנושא הזה של בתי-אבות זה סיעוד ממלכתי. זה מה שאמרתי בוועדה. עוד מעט אני אסביר לגבי מה שהיה, הייתה אי-הבנה,

עם שר האוצר. שוחחתי אתו, ואני אסביר עוד מעט מה היה. קודם כול, צריך לדעת שמשרד הבריאות בכלל עשה בדיקה ב-14 המקומות שצוינו בעיתון, מתוכם לשני בתי-אבות היו תוצאות מצוינות, לעשרה, היה בסדר, ולשניים, גרוע מאוד. השניים האלו, אנחנו הזמנו אותם. אני לא עודכנתי אם זה כבר היה או לא, אני מניח שהיה כבר. אני לא יודע את התוצאות כי המנכ"ל טיפל בזה, אבל ראינו את זה מאוד בחומרה. תתפלא לשמוע, דווקא שמחתי על התחקיר, כי זה נתן לי אפשרות גם כן, לפעמים אני לא ער לבעיה, ודרך התחקיר דווקא נודע לי וטיפלנו מייד בבעיה. ברור שהטיפול בכל הנושא הזה זה סיעוד. מה שיצא ממני, ואני אשם במה שאמרתי בוועדת הכספים, ככה בדרך אגב, למי שהיה נוכח, אני שוחחתי עם שר האוצר שיחה רצינית ביום ראשון על נושא הסיעוד. הוא לא אמר לי את זה כהצעה, הוא אמר לי את זה כאילו בדרך אגב, ואני אמרתי את זה גם כדרך אגב, אבל לא חשבתי שייקחו את זה הכתבים ויעשו מזה כותרת שכאילו שר האוצר הציע וסיכמנו.

אבל ראיתי גם בזה אור, בדבריו, כי אני מכיר את שר האוצר. הוא מבין גם שבסך הכול יצטרכו להגיע לכאן לאיזה שלב של סיעוד ממלכתי. לדעתו,

כמו שהסברתי בוועדת הכספים, כשנכחת, הוא טוען שזה כרוך בהעלאת מסים, מה שאני מציע, להעלות את מס הבריאות ב-0.6%-0.5%, לממן את הסיעוד. אני טוען שזה הורדת מסים, כי לאנשים היום יש ביטוח פרטי, יש להם שב"נים ומשלמים הרבה כסף והתוצאות לא כל כך טובות. אני חושב שאני מוריד מסים.

יש לשים דברים על דיוקם: שר האוצר באמת לא הציע לי את זה. דיברנו בינינו והוא אמר: אולי דרך ככה ודרך ככה, אבל לא כהצעה. אבל אם אני יכול לשבח את שר האוצר, אני יכול להגיד ששר האוצר מאוד חברתי ושר האוצר מבין היטב שזו הבעיה לפתחנו. לגבי הפתרון, לא הגענו לסיכום. תודה לשר הבריאות חבר הכנסת ליצמן על תשובותיו.

אתה רוצה להישאר עוד? שלוש שאילתות ביום אחד, אני חושב שזה לא רע. אני מזמין את השר במשרד ראש הממשלה, חבר הכנסת איוב קרא, לעלות לדוכן על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 304, שהופנתה במקור לראש הממשלה. חבר הכנסת מרדכי יוגב יקרא את נוסח השאילתה. הנושא כאן: עיכוב בריתות לגרים מבוגרים. אני מוכרח לומר, השאילתה הזאת נוגעת גם לשר הבריאות. אנחנו בשנים מבורכות עלייה וגיור, מאות מתגיירים, פוטנציאלים של אלפים, ובריתות מילה למבוגרים כרוכות גם בטיפול בבית-חולים.

זה יותר משלושה חודשים שאין עושים ברית-מילה לגרים מבוגרים, שסיימו את כל הליכי הגיור בבית-הדין הרבני ורק ממתינים, והדברים לא נעשים. טרם נחתם חוזה חדש עם בתי-החולים העורכים בריתות. הוויכוח הוא כנראה על גובה התשלום שדורשים המוהלים. אוסיף ואומר שמינהל הגיור, שכפוף גם הוא למשרד ראש הממשלה, היה מוכן בעצמו לבצע את הדבר, להוציא את המכרזים ולקחת את הנושא לאחריותו. אם כן, השאלה: 1. האם הבעיה ידועה? 2. אם כן, מה ייעשה לפתרונה?

תודה, חבר הכנסת מרדכי יוגב.

קרא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, התבקשתי להשיב על השאילתה של חבר הכנסת יוגב בשמו של ראש הממשלה. אכן כבר חודשים רבים, לא רק שלושה חודשים כפי שנקבע בשאילתה, יש עיכוב בחידוש ההתקשרות, ומופנות למערך הגיור במשרד ראש הממשלה תלונות רבות בעניין זה, ואין בידינו להושיע. כידוע, באופן היסטורי, ההתקשרות בעניין עריכת בריתות למבוגרים נעשית על-ידי הרבנות הראשית.

בשנים האחרונות, המשתמש העיקרי בהתקשרות זו הוא מערך הגיור, ואנחנו שולחים מאות מתגיירים לבריתות מדי שנה. הצוות שמלווה את הנימול הוא צוות של מערך הגיור ולא של הרבנות הראשית. גם כאשר ההתקשרות הייתה פעילה, הרי שהעובדה שנדרש תיאום בין שתי יחידות ממשלתיות,

למשרדים שונים, יצרה באופן טבעי עיכובים בהליך. כל מועמד שעובר גיור צריך לעבור דרך בית-הדין לגיור, לשלוח בקשה להתחייבות לרבנות, ולאחר אישור ההתחייבות על-ידי הרבנות נקבע לו תור לידי מערך הגיור, ושאר התיאומים נעשים דרך מערך הגיור. מבחינת מערך הגיור, העובדה שיש מרכיב חיוני בשירות שבו הם מחויבים לתת למתגיירים שאינם תחת שליטתם ואחריותם מקשה מאוד על התנהלותם ומציבה אותם במצב בעייתי מול הפונים. למערך הגיור יש אינטרס וחשיבות במתן שירות יעיל וראוי למתגיירים, ולכן מתבקשת העברת האחריות להתקשרות זו למערך הגיור,

כחלק ממכלול השירותים שהם נותנים למתגיירים. כפועל יוצא, אומר מערך הגיור, אנו סבורים שיש בכך כדי לייעל את ההליך ולשפר את השירות שאנו מעניקים למתגיירים. חבר הכנסת יוגב, נקבעה פגישה חשובה בין מנכ"ל הרבנות הראשית לראש מערך הגיור לשבוע הבא, כדי למצוא הסדר שיוכל, גוף אחד בעצם, להוביל את כל הביצוע של הליך הגיור, כמו שכתוב. ולכן המטרה בסופו של יום, עניין של כמה ימים, אני מקווה שיצאו מהפגישה הזאת מתואמים, כדי לפתור את הבעיה הזאת פעם אחת ולתמיד. תודה, השר קרא. אין שאלות נוספות. תודה על תשובתך בשם ראש הממשלה. אני מתכבד להזמין את סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. סגן שר האוצר ישיב על שאילתה דחופה מס' 303 מאת חבר הכנסת איתן ברושי, הנושא: יישום מתווה חלופת האגודה לבנייה בקיבוצים. בבקשה, סגן השר יעלה לדוכן, ואז חבר הכנסת ברושי יקרא את נוסח השאילתה.

אדוני היושב-ראש, שר התחבורה שנוכח, סגן השר וחברי הכנסת, השאילתה שלי מכוונת לשר האוצר והיא אומרת כך: מתווה חלופת האגודה לבנייה בקיבוצים קיבל את תוקף בג"ץ מיולי 2016. קיבוצים רבים, לרבות בעוטף-עזה, מעוניינים ופועלים למימוש חלופה זו, וההחלטה עדיין לא יושמה אפילו במקום אחד. אני שואל: 1. הם תאפשר בנייה בקיבוצים על-פי חלופת האגודה? 2. אם כן, מתי? תודה, אדוני. בבקשה, סגן שר האוצר. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי חברי הכנסת,

שאילתה דחופה של חברי איתן ברושי בעניין יישום מתווה חלופת האגודה לבנייה בקיבוצים.

בנייה בקיבוצים יכולה להתאפשר רק במקרים שבהם הקיבוץ הצטרף להסדר אופציית האגודה והשלים את העסקה, אתה מכיר את זה בטח.

בוא נשמע. לרבות תשלום בגינה וחתימת חוזה חכירה. לשם קידום בנייה במקביל להתארגנות לביצוע שיוך על-פי אחת מהאופציות הקיימות, ניתן להתקדם על-פי הסדר הביניים הקבוע בהחלטת המועצה 1473,

אתן לך אותה. יישום מתווה חלופת האגודה לבנייה בקיבוצים: חלופת האגודה בקיבוצים (החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1488) אני אתן לך את החומר הכתוב אחרי זה, איתן.

מאפשרת לקיבוץ שיחליט לאמצה לרכוש את זכויות המגורים בקיבוץ על-פי תוכנית מתאר ארצית 35 בהינף אחד,

או באופן משולב,

על מנת להצטרף להסדר זה, על אגודת הקיבוץ להגיש בקשה מלאה, שבמסגרתה יצורפו כלל המסמכים לביצוע העסקה כנ"ל. כיום יש כ-20 קיבוצים, מתוך 100 שאנחנו מכירים, אשר הביעו עניין בחלופה הזאת וביקשו לקבל פרטים בדבר מימושה. אגף חוכרים לדורות נועד עמם בעניין והבהיר את הנדרש בהחלת מהלך זה. כ-13 קיבוצים מתוך רשימה זו החלו באיסוף המסמכים הנדרשים להגשת הבקרה.

עד כה רק קיבוץ אחד, מעלה-גלבוע, הגיש בקשה מלאה ובוצעה בגין העסקה שומה ביחס לכל יחידת דיור בקיבוץ. אולם הקיבוץ בחר להגיש השגה על שווי עלויות הפיתוח אשר הוכרו בחלק ממתחמי המגורים בקיבוץ. בימים אלה מתנהל בירור בנושא. אשר ליתר הקיבוצים, הוגשו בקשות חסרות, אשר הוחזרו לשם השלמת מסמכים חסרים, ובהיעדרם לא יהיה אפשר להחיל את מהלך רכישת הזכויות.

בנייה בקיבוצים תתאפשר רק במקרים שבהם הקיבוץ יצטרף להסדר אופציית האגודה והשלים את העסקה, לרבות תשלום בגינה וחתימה חוזה חכירה. לשם קידום בנייה במקביל להתארגנות לביצוע שיוך על-פי אחת מהאופציות הקיימות, ניתן להתקדם על-פי הסדר הביניים הקבוע בהחלטת מועצה 1473. מה עוד תבקשי מאתנו מכורה ואין ואין עדיין? זה שיר שאנחנו שרנו.

אם אתה רוצה לשאול שאלה נוספת אתה יכול,

גם חבר הכנסת טלב אבו עראר מתעניין בבנייה בקיבוצים, וגם חבר הכנסת מסעוד גנאים. בבקשה.

אנחנו למכורה נתנו מספיק, ועכשיו אנחנו רוצים מהממשלה. אבל לקחתם פי-שישה. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, שהתשובה היא מאוד חלקית והיא מגלגלת את האחריות למקום שאיננו נכון. אני רק רוצה לומר, לאן?

אני אסביר. הייתה התחייבות, גם בכתב וגם בעל-פה, ש-30 קיבוצים ישלימו את המהלך הזה עד סוף 2016. אני חושב שהנימוקים שאנחנו מקבלים, גם מעל הדוכן וגם במינהל,

ואני חושב שאנחנו נמצאים בנקודה שיש פה אינטרס למדינה לא פחות מאשר לנו, והחלטה שקיבלה תוקף בג"ץ, אף שמתוך המינהל היה מי שהתנגד לה, היא עכשיו לא מבוצעת, מאותם שיקולים של מי שהתנגד לה. לכן אני קורא לשר, אחרי התוצאה העגומה, להחליף את הצוות שמטפל במושבים ובקיבוצים. הצוות הזה שמטפל בהתיישבות לא הצליח לפתור את הבעיה. ומדינה שרוצה לבנות לא יכולה לקבל תשובות כאלה, שהן לא נכונות ולא הולמות. אני מבקש מסגן השר ומהשר שיתקיים דיון במשרד האוצר, שיבררו באמת מדוע לא בונים על חלופה שאושרה על-ידי הממשלה.

תודה, חבר הכנסת איתן ברושי. חבר הכנסת טלב אבו עראר, בבקשה, אדוני. ואחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. מכובדי היושב-ראש, מכובדי סגן השר, ביום גשום זה, יום קר בנגב, בדרום, הרסה המדינה בתיהם של כמה תושבים, וביניהם זקן נכה ביישוב הבלתי-מוכר זערורה. ואני חושב שרק במשטר שפל ביום כזה הורסים בתים. אבל אני פונה אליך, מכובדי סגן השר, האם משרדכם יסכים להקפיא את הריסת הבתים לשנה, שנתיים, שלוש, ובמיוחד לזקנים האלו ביום גשום כזה?

תודה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. חבר הכנסת מסעוד גנאים,

ואז נשמע את ההתייחסות של סגן שר האוצר. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, מאחר שמשרד האוצר הוא האמון על רמ"י, רשות מקרקעי ישראל, אז שאלתי היא לגבי עסקות החליפין שמינהל מקרקעי ישראל מבצע בכלל, אבל בפרט ביישובים ערביים.

ושלחתי גם מכתב לרמ"י, לרשות מקרקעי ישראל, על עסקות חליפין עם אנשים פרטיים, באזורים, בסדר, אלה קרקעות של המינהל, אבל תחת שיפוט, למשל, עיר כמו סח'נין, כמו עראבה, כמו נצרת, והוא מבצע עסקאות חליפין באזורים שהם מיועדים לפרויקטים של דיור לפעמים. אז שאלתי לגבי המדיניות הזאת שמעכבת את פתרון משבר הדיור בכלל, בכל מדינת ישראל, או בפרט ביישובים הערביים. אז שאלתי: האם כבוד סגן השר מודע לזה? ומה עמדתו? האומנם, האומנם. תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. בבקשה, אדוני. טוב, ראשון ראשון, חברי איתן ברושי, א. אני שמח לשמוע מדבריך גם את המילה "מושבים", כי עד עכשיו שמתי ממך רק "קיבוצים",

והיום סוף-סוף אמרת גם "מושבים", אני שמח מאוד לשמוע את זה. אשריך שסוף-סוף הבנת שיש גם מושבים.

זה לא יפה לומר שאתה מקבל נתונים לא נכונים. תבדוק את הנתונים שאני מביא.

אני אומר את זה קבל עם ועדה.

לא יפה שאתה אומר דברים, שאנחנו מוסרים לך נתונים לא מדויקים.

הנתונים שאתה מקבל מדויקים, תבדוק אותם לפני שאתה מאשים אותנו במיקרופון מול המצלמה. לגבי טלב אבו עראר, המדינה גם הרסה 40 בתים לא חוקיים בעמונה. אכיפה היא דרך בתי-המשפט. עמונה, אתה מאמין למה שאתה אומר? אתה מאמין למה שאתה אומר? רגע, לא הרסה? אתה זוכר שהם,

אל תשווה, אל תשווה, תעשה לי טובה. בדרך כלל המדינה לא עושה הריסה אם זה לא עבר כמה אינסטנציות משפטיות. כי אם זה עבר את כל בתי-המשפט, לא עבר משפטים?

במקרה של עמונה בית-המשפט העליון דרש מכם לפנות, אבל הם הרסו או לא הרסו? יש אפשרות. זה לא אותו דבר. מבחינה משפטית זה לא אותו דבר. חוץ מזה, כבוד סגן השר, על הדיוק בין קיבוצים ליישובים. אז נא לדייק: בין יישובים בתוך גבולות מדינת ישראל לבין התנחלויות,

אני מדבר על האכיפה. הוא דיבר על האכיפה. האכיפה היא שווה בכלל מקום. לגבי השאלה שלך, מסעוד גנאים, אין לי פרטים, אני שמעתי את השאלה. אני אבדוק עם המינהל, ואני אחזור אליך.

תודה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן על תשובתו. תודה לכל השואלים ולכל המשיבים.

אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת דוד אמסלם. הצעת חוק חניה לנכים (תיקון, הקצאת מקום חניה לנכה סמוך למקום מגוריו), תשע"ו 2016, של חבר הכנסת דוד אמסלם וקבוצת חברי הכנסת.

יציג את הצעת החוק,

ישיב לו שר התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת ישראל כץ. למה צריך להשיב? זאת הצעת חוק. בשם הממשלה. זאת עמדת הממשלה. איך נדע מה הממשלה חושבת? אבל זה עבר ועדת שרים. אבל הוא צריך להציג לנו את

לא נכחנו בוועדת שרים. לא נותנים לנו להיכנס לוועדת שרים.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני שמח להציג את הצעת החוק לגבי הקצאת מקום חניה לנכה סמוך למקום מגוריו. האמת היא שאני לא ידעתי בכלל שהמצב הוא לא כפי שהצענו. עד היום הייתי משוכנע לחלוטין שמדינת ישראל עושה לפחות דבר אלמנטרי, לא נותנת כסף, מקצה מקום חניה לבן-אדם נכה ליד מקום מגוריו. בעיקר מדובר על נכים שהם נכי גפיים, שמתניידים עם כיסא גלגלים. גם ככה החיים קשים להם, וגם ככה קשה להם בכלל ללכת. אני עשיתי דיונים, הם חונים על המדרכות, הם לא מסוגלים ללכת על המדרכות או להסיע את עצמם על המדרכות. אז אני הייתי משוכנע שזה המצב. הפלא ופלא הגיעו אלי ארגוני הנכים לפני חודש וחצי או חודשיים, סיפרו לי את הסיפור. אני הייתי בשוק. לא האמנתי שזה המצב. לכן הגשנו הצעת חוק שאומרת שכל רשות תקצה מקום חניה באזור מגורי הנכה במרחק שלא יעלה על 250 מטר מביתו. כמובן, אם אין כזה מקום, אז אין. אבל הרעיון הוא לעשות מאמץ כדי לעזור לאותו נכה, שגם ככה לא שפר עליו גורלו, וגם ככה קשה לו בחיים. חניה, כן,

אנחנו מדברים על נכה שאין לו חניה צמודה בבית. זאת אומרת אין לו חניה פרטית בבית שלו, אלא הוא נאלץ להחנות את רכבו מחוץ לבית. לרוב הוא מגיע וכבר אין לו מקום חניה כי תופסים, והוא מוצא את עצמו לפעמים משתרך על כיסא הגלגלים. זה יכול להיות גם בחורף, בלילה ובגשם, קילומטרים עד שהוא מגיע למקום מגוריו. אז אנחנו מדברים על נכה שאין לו מקום חניה בבית.

אנחנו מדברים על כך שרשות התמרור העירונית תציב את התמרור במקום החניה המוקצה, וזה יהיה גם על חשבונה, הוא לא צריך לשלם את זה. בשביל זה אנחנו משלמים ארנונה. אין טעם להאריך בחוק הזה כי הוא, אני לא אקרא לו "מוסרי", אלא זה אפילו מעבר לזה, זה דבר בסיסי מאוד. אני מעריך שהוא גם חמק בין האצבעות. אני לא מאמין שמישהו לא רצה לקדם את זה אלא זה נפל,

ולא שמו לב. אני שמח שארגוני הנכים פנו אלי בעניין הזה, ונפלה הזכות בחלקי לקדם את הצעת החוק הזאת. אני לא חושב שלהצעה הזאת צריכים להיות מתנגדים, ואם יש, הייתי רוצה לדעת מי זה. דב חנין, לגבי הנושא של הריסות הבתים. אתה מכיר אותי בוועדה, אני בדרך כלל מנהל דיונים בלי קשר להבדלי דת,

גזע ומין.

חוק זה חוק, ובמדינת ישראל אמורים לשמור על החוק כל אזרחי המדינה, בין שהם יהודים ובין שהם ערבים. אני רוצה לומר שברמה היומית הורסים יותר בתים ומרפסות ליהודים, אבל זה לא בא לידי ביטוי בתקשורת, וזה לא מעניין אף אחד, וטוב שכך. אבל כשמדובר באיזה בית שהורסים אותו לאיזה ערבי אז כולם מזדעקים כאילו הורסים את הבתים רק לערבים. אז למען האיזון אני אומר לך: זה לא ככה. אני רוצה רק לחדש לך עוד דבר: לאף ערבי לא הורסים בית בלי שיש פסק-דין.

אז לכן הכול זה דרך פסקי-דין, דרך החלטות שיפוטיות, צו מינהלי. גם צו מינהלי, דרך אגב, עומדת זכותו, שנייה. אתה יודע יפה מאוד שצו מינהלי זה צו דרקוני, שבדרך כלל לא מוציאים. ואם מוציאים אותו, עומדת זכותו של אותו בן-אדם להגיע לבית-המשפט, ובאותו רגע הוא גם מוצא את הצו המינהלי. 24 שעות. בסדר, 24 שעות זה הרבה זמן. אז לכן אני אומר, בגדול, תשתדלו לא להביא כל דבר ליחסים יהודים ערבים.

כאן הייתה עבירה. הבן-אדם בעצם, צריך לאכוף

אני מניח שזה עבר, כמו שאמרתי, ערכאה שיפוטית כזאת או אחרת. אני חושב שכמו כל אזרח, צריך לשמור על החוק. תודה רבה לכולם. תודה רבה לחבר הכנסת דוד אמסלם. ישיב להצעת החוק הזאת שר התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת ישראל כץ בבקשה,

גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, הצעת חוק חניה לנכים של חבר הכנסת דוד אמסלם ואחרים. מטרת הצעת החוק הנה קביעת הסדר ארצי אחיד שלפיו רשות מקומית תקצה לנכה מקום חניה קבוע סמוך ככל האפשר למקום מגוריו אשר ייוחד לרכב אחד של הנכה ויוקצה לו ללא תשלום. רשות תמרור מקומית תציב במקום החניה שהוקצה כאמור תמרור מתאים על חשבונה. חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993, קובע הסדרים מיוחדים לחנייתם של כלי רכב המשרתים נכים מתוך הכרה בצורך החיוני לאפשר לנכים להתנייד באמצעות רכב ולהחנות את רכבם סמוך ככל האפשר למקומות שבהם הם צריכים לשהות. החוק אינו מסדיר הקצאת מקום חניה קבוע לנכה סמוך למקום מגוריו, וכך נוצר קושי של ממש לנכים המגיעים לביתם ולעתים נאלצים לחפש מקום חניה פנוי או להחנות את רכבם במקום שהחניה אינה מותרת בו אך נכה רשאי להחנות את רכבו שם. לעתים אף נוצר מצב שבו לא נמצא מקום חניה מותר או מקום אחר שבו הנכה רשאי להחנות את רכבו, והנכה נאלץ לחנות הרחק מביתו, דבר המקשה עליו את ההתניידות אל מקום מגוריו וממנו. מתוך ראיית הצורך בהגברת הנגישות של ציבור הנכים ובמטרה להגביר את השוויון, אני משבח את הצעת החוק, ועמדת הממשלה היא לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה לשר התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת ישראל כץ. אין מתנגדים להצעת החוק. לכן כעת, רבותי, אנחנו נעבור להצבעה. נצביע על הצעת חוק חניה לנכים (תיקון, הקצאת מקום חניה לנכה סמוך למקום מגוריו), התשע"ו 2016. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק חניה לנכים (תיקון, הקצאת מקום חניה לנכה סמוך למקום מגוריו), התשע"ו 2016, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת, נתקבלה. 39 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק חניה לנכים (תיקון, הקצאת מקום חניה לנכה סמוך למקום מגוריו), התשע"ו 2016 עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת הכלכלה להכנה לקריאה ראשונה. לא. לאיזו ועדה אתה מבקש, אדוני? לוועדת הפנים. פנים והגנת הסביבה? אני מבקש כלכלה.

זה אומר שההצעה עוברת לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה שתמשיך לדון בהצעת החוק הנ"ל.

לידיעתכם, יש לנו הצעה של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון שהוצמדה להצעה הזאת.

את תקבלי שלוש דקות להציג את ההצעה. בבקשה, חבר הכנסת אמסלם, עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני באמת שמח להביא לפני הכנסת את הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחיר קייטנה ציבורית), התשע"ו 2016. דב חנין, רק כשירדתי בא אלי חבר הכנסת מלכיאלי, אמר לי שרק היום בירושלים הרסו בית-כנסת, לא בית פרטי, ואתם לא מזדעקים על העניין.

אני מניח שאם זה היה מסגד, לא, לא. בכלל

לכן אני רוצה להראות לך, שהריסת בתים יהודיים זה דבר שמדי יום ביומו,

ובוודאי, אפילו בית-כנסת. אבל כשזה מגיע למגזר הערבי,

חבריך, ואפילו כל הצד הזה עושים מהומות כאילו אנחנו, כל היום הורסים רק את הבתים של הערבים.

אני מפנה אותך להתנגדות שלי להריסת בתי-כנסת בדרום תל-אביב.

מצוין, אתה צדיק.

אצל חיים הכט יצאת צדיק, תקבל מדליה בסוף. אני בעצם רוצה להסביר את כל מהות החוק הזה באופן כללי. עשיתי דיונים בוועדה. במהלך כל השנה עשינו לפחות שישה-שבעה דיונים, ושם הסתבר שהיום הורה ממוצע עם שלושה ילדים, זוג הורים עם שלושה ילדים, כשהם מגיעים ליולי-אוגוסט מתחיל סיוט חייהם. הבעל אומר לאשתו: מה נעשה, עוד מעט מגיע הקיץ. ואז היא אומרת לו: תקשיב,

קח אתה שבוע חופש תהיה עם הילדים, ואחרי זה אני אהיה עם הילדים. עברו שבועיים.

רושמים אותם לקייטנה. דרך אגב, אנחנו מדברים על קייטנות ציבוריות, שמי שמנהל אותן אלו העיריות והמתנ"סים. קייטנה ממוצעת שבדקנו עולה מ-1,200 עד כמעט 2,000 שקלים לשלושה שבועות, דבר שלא מתקבל על הדעת. רק זה לבד, בכפולות, ואנחנו מדברים כמעט על 6,000 שקל. מדובר, כפי שאמרתי, על משפחה עם שלושה ילדים. רק גומרים את זה, מתחילים הלימודים: מחברות, ספרים,

אירוע של כמעט 20,000 שקל. מה עושה הזוג? אין לו הרי ה-20,000 שקל, שכירים, יש משכנתה. הולכים לבנק יהב, אם הם עובדי מדינה, לוקחים הלוואה, פורסים את זה לעשרה תשלומים, וכן הלאה. וככה בעצם הם שורדים כל שנה. אם אתם שואלים איך אני יודע זה, זה פשוט סיפור חיי, זה מה שאני עשיתי כשהיו לי ילדים קטנים.

אני חושב שזו חוצפה ועזות מצח שעיריות אפילו עושות מרכזי רווח, יש להן סעיפים, חלק מהן, שנקראים "הכנסות מקייטנות". אז מילא, אל תפסיד, אבל למה אתה צריך להרוויח? וזה המצב היום. זאת בעיה גם.

וצריך להתערב. בדיוק. עשינו,

כשבעה-שמונה דיונים, ואז הסתבר לי כדבר הזה: אנחנו מזמינים את משרד החינוך ואת משרד הפנים. אני שואל את משרד הפנים: תגיד, למה אתם לא נכנסים לעניין? הוא אומר: זה לא אנחנו, זה משרד החינוך. אני עובר לנציג משרד החינוך, ואני שואל אותו: תגיד, למה אתם לא מתערבים במחיר הקייטנה? אז הוא אומר לי: זה לא אנחנו, זה משרד הפנים. אז אמרתי להם, כנראה נצטרך להזמין את משרד החקלאות ולדון אתם על נושא הקייטנות. רבותי, הסתבר שעד היום מחירי הקייטנות היו דבר וולונטרי, כל עירייה עושה מה שהיא רוצה,

במתקנים העירוניים. לרוב זה בבתי-הספר. הילד מפסיד פעמיים, מי שלא בקייטנה: הוא גם לא יכול לבוא לשחק כדורגל בבית-הספר שלו, שהוא גר לידו, כי יש קייטנה. ומי עושה את הקייטנה? או שנותנים את זה ליזם פרטי, משכירים לו את בית-הספר לתקופת הקיץ כדי שיעשה קייטנה, או שהרשות עושה קייטנה במחירים גבוהים. דרך אגב, הדובר שלי נמרוד, הדובר המסור, באמת נכנס לעניין, ועשינו עבודת עומק. פגשנו, קיבלנו באמת מחירים בכל הארץ, אבל בסוף גם בנינו סל קייטנה ועשינו בעצם תחשיב כמה באמת עולה קייטנה. הצגנו את זה בוועדה. העלות של קייטנה עם סל קייטנה סביר,

משחקים כל היום כדורגל ואוכלים שוקו ולחמנייה, העלות שלה היא בסביבות,

הם נוסעים כמה פעמים למרכזי מים.

לפארקים, וכו'. לכן אני אומר, בנינו באמת סל קייטנה סביר, הגיוני. אנחנו חושבים שהעלויות לא צריכות להיות יותר מ-750, מקסימום 900, 950 שקלים לקייטנה. ולכן, בעצם, רצינו בהתחלה להביא גם את המחירים בחוק, אבל ברור שזה בעייתי מפני שיש כל מיני השפעות על נושא העלויות, גם אם החוק הזה אמור לתת תשובות גם עוד 10 20 שנה, אינדקסים וכו'. לכן, מה שקרה, ובעצם אני חושב שהדבר הכי מאוזן שעשינו כאן, זה שנתנו בחוק הזה לשר הפנים את הסמכות להתקין תקנות ולקבוע את המחירים. דרך אגב, זו הזדמנות כאן להודות לשר הפנים. בשנה שעברה השר אריה דרעי נכנס לעניין, הוא הביא 30 מיליון שקל, הוא הקצה 30 מיליון שקל מתקציב נגב וגליל, דבר שהוא לא מחויב, ולדעתי גם לא חונה אצלו. אבל בכל מקרה הוא נרתם לעניין הזה, ובאמת שאפו על היוזמה שהוא בעצם הוביל אותה, ביחד אתנו, בשנה שעברה. כך שבמקומות בנגב ובגליל ובפריפריה החברתית בעצם המחירים,

עמדו על 550 עד 600 שקלים לילד לקייטנה. דיברתי עם השר, הוא גם רואה את הדברים עין בעין אתנו. גם לא מדובר על איזה מחיר לינארי שיהיה, אלא משהו דיפרנציאלי. זה ברור שיש הבדל אם יש להורה ילד אחד, שניים או שלושה. אני מניח שככל שיהיו לו יותר ילדים שהוא יהיה אמור לשלם עליהם, ככה התשלום פר ילד ילך וירד. לכן, אני באמת חושב שזאת בשורה חשובה מאוד לכלל הציבור, מפני שמדובר, דרך אגב, זה חוק שנוגע לכל הציבור.

מי שהתקשר אלי הכי הרבה הם דווקא הסבים והסבתות, כי הם בעצם הרבה פעמים משלמים וגם מביאים את הילדים לקייטנות. לכן זה באמת חוק שמבחינתי הוא מאוד חשוב. אני באמת מקווה שהנושא הזה יבוא על פתרונו.

אני בטוח גם, אני משוכנע שהשר אפילו לא יצטרך להפעיל את סמכותו. ברגע שתהיה האופציה הזאת על השולחן, אני מניח שראשי הערים כבר יתכנסו לכיוון המחירים, שהם לא ירצו שמי שיאזן להם את זה בחוק זה השר, ואז הם יצאו כאילו הם לא מתחשבים בתושבים שלהם. דרך אגב, היום בחוק, לפחות כיתות א' וב', משרד החינוך, כשאלו קייטנות של המשרד החינוך, העלות היא כ-820 שקלים פלוס מינוס. לכן אני חושב שזאת המסגרת שבסופו של דבר צריכה להיות: בין 750 ל-900 שקל, כל מספר זוכה, מה שנקרא, מפני שאנחנו נותנים tolerance גם לרמת הקייטנה. מי שרוצה לעשות קייטנה של רכיבה על סוסים, טיסנים וחוג לתספורות, אין שום בעיה, רק שישלם את זה מכיסו, ושאלו לא יהיו קייטנות ציבוריות. האבסורד הוא, כפי שאמרתי קודם, שהקייטנות מתבצעות בבתי-הספר ובמתנ"סים, שהציבור כבר שילם את העלות שלהם. לכן, זה בעצם בא להסדיר את העניין. אני שוב פעם, איך אתה מגדיר קייטנה ציבורית?

איך אתה מגדיר קייטנה ציבורית?

קייטנה שהעיירה בעצם מפעילה אותה במתקן ציבורי. קייטנה ציבורית,

המפעיל הוא החשוב, אלא המתקן. אם זה בית-ספר, זה מתקן ציבורי, זו קייטנה ציבורית, אם זה במתנ"ס, בבקשה. כפי שאמרתי, אם מישהו רוצה לעשות קייטנה בחוות הסוסים הפרטית שלו, מצדי הוא יכול לגבות 5,000 דולר, זה לא מעניין אותנו. אז אני כמובן מבקש מכל חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת. אני שוב פעם,

רוצה להודות לשר הפנים, גם על ההירתמות שלו,

גם במעשים, בשנה שעברה, וגם כאן. אני דיברתי אתו, הוא מתכוון לפקח אישית ולבדוק שכל תלמידי ישראל או ההורים ישלמו מחיר הוגן. אף אחד לא מבקש פה צדקות. מחיר הוגן. תודה רבה לכולם. תודה רבה לחבר הכנסת דוד אמסלם.

יש הצעת חוק שהוצמדה, הצעת חוק הרשויות המקומיות (מחיר מרבי לקייטנה מקומית), התשע"ו 2016, של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, גברתי, יש עד שלוש דקות לרשותך להציג לנו את ההצעה.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת,

הצעת חוק מאוד חשובה. אנחנו יודעים שהקייטנות הן בעצם מסגרת בלתי פורמלית עם ערך מוסך חינוכי, חווייתי,

אבל אנחנו יודעים שהיום זה גם לא רק בהיבט הזה של הערך המוסף, אלא זה גם לא מותרות. אנחנו יודעים שההורים זקוקים למענה הזה, וככל שהוא ניתן במסגרות הציבוריות, אנחנו מדברים על קייטנות שמופעלות על-ידי הרשות המקומית או באמצעות המתנ"סים. חשוב מאוד שאנחנו נתחיל לפקח על המחירים, כי אנחנו מזהים שהרשויות המקומיות הרבה פעמים עושות הון על הגב של ההורים, ואנחנו חושבים שזה משהו שצריך לאזן. אני רוצה ברשותכם להתייחס לתפיסה שלי לגבי מחירי הקייטנות. אני חושבת שהרשות צריכה לקחת את זה כחלק מתפיסת השירותיות שלה ולאפשר עלות שהיא עלות התפעול פלוס בלתי צפוי, אנחנו לא רוצים שהרשויות יפסידו, אבל אנחנו גם רוצים שיהיו מחירים הוגנים להורים. כשאני הגשתי את הצעת החוק הזאת והתחלתי את השיח עם השלטון המקומי, זה לא היה פשוט. השלטון המקומי לא אוהב שמתערבים לו יותר מדי בהתנהלות, וגם הוא רוצה בעצם להרוויח מפעילויות שונות, כדי להחזיר את זה בחזרה לציבור בפעילות אחרת; על פניו זה נשמע לגיטימי מאוד, אבל כשאנחנו מדברים על פעילות, כפי שאמרתי, שהיא לא מותרות, אני חושבת שזה צריך להיות חלק מתפיסת השירות, לכן כן נדרשת התערבות שלנו כמדינה. אני מודה שהדיונים, דודי, חבר הכנסת דודי אמסלם, קיים כמה דיונים בוועדה שלו, ואני חושבת שהם נתנו דחיפה מאוד משמעותית לנושא. כבר שם ראינו שרשויות מקומיות מתחילות להתכנס לתוך הסיפור הזה, ובעצם כבר בשנה שעברה ראינו רשויות מקומיות שהורידו את המחירים. מפתיע היה שדווקא רשויות בפריפריה ידעו לעשות את זה הרבה פעמים יותר טוב מרשויות במרכז הארץ, אבל בסופו של דבר אני מניחה שהשיח האינטנסיבי יוביל את כולם להתכנס למחיר שהוא הוגן, ולראות את זה כחלק מהשירות הבסיסי שניתן לתושבים. תודה רבה לכם. תודה רבה לחברת הכנסת יפעת שאשא-ביטון. ישיב לנו על שתי הצעות החוק הללו סגן שר הפנים משולם נהרי,

אדוני. גברתי היושבת בראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק מבקשת לקבוע ששר הפנים יקבע את המחיר המרבי לקייטנה ציבורית, כהגדרתה בהצעת החוק, לפי ההסדר שנקבע לעניין קביעת מחירים בחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו 1996. בהמשך לכך, מוצע לקבוע ששר הפנים יהיה ממונה על ביצועו של חוק זה ויהיה רשאי להתקין תקנות לביצועו. מקור ההצעה בטענות המועלות בדברי ההסבר, ולפיהן שוק הקייטנות הוא שוק פרוץ לחלוטין, שבו כל רשות מקומית קובעת מי יפעיל את הקייטנה, מה יהיה מחירה, וכן כמה יש לשלם לרשות המקומית תמורת הזכות לקיים את הקייטנה במבנים של אותה רשות, ועלות זו מגולגלת בסופו של דבר על ההורים. בנסיבות אלה, סבורים המציעים כי על שר הפנים לקבוע מחיר מקסימלי בגין שירותי קייטנה ציבורית כאמור. כידוע לכם, בשנה שעברה החליט שר הפנים ושר הפריפריה, הנגב והגליל להקצות 30 מיליון ש"ח לקייטנות דווקא לאוכלוסייה המוחלשת, במיוחד כאשר משרד החינוך

שקבוצות שלמות לא ייכללו במסגרת הקייטנות, לא לכלול אותן, ומה שעשה שר הפנים זה להביא רווחה לקבוצות שלמות שמוגדרות כמוחלשות, וגם קבע תעריף מקסימלי מרבי. זה לא היה תקציב חד-פעמי, אלא זה תקציב שגם השנה יוקצה, בעזרת השם, כדי לתת ליותר ויותר ילדים את האפשרות להשתתף בקייטנות. ועדת שרים שדנה בנושא החליטה, ואני מביא את דבריה: לתמוך בקריאה טרומית בלבד, ובתנאי שהליכי החקיקה ייעשו בהסכמה עם משרד האוצר, משרד החינוך ומשרד הפנים. כמו כן, יוחרגו קייטנות המתקיימות על-ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, והחקיקה תקודם במסגרת חקיקה ייעודית של משרד הפנים. האם מסכימים? האם היוזמים מסכימים להצעה? חבר הכנסת אמסלם, ההצעה של משרד הפנים, לא שמעת? שכל הצעדים שלכם יהיו מתואמים וההצעה תצא מטעם משרד הפנים. מה זאת אומרת? אתה רוצה שאני אומר את זה שוב? בבקשה תחזור על המשפט שלך מה התנאי, כדי שהכול יהיה פה מתואם.

תקשיב, בבקשה. אני אומר את מה שוועדת שרים לענייני חקיקה החליטה. ההחלטה שלה היא לתמוך בקריאה טרומית בלבד, ובתנאי שהליכי החקיקה ייעשו בהסכמה עם משרד האוצר, משרד החינוך ומשרד הפנים. כמו כן, יוחרגו הקייטנות המתקיימות על-ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, והחקיקה תקודם במסגרת חקיקה ייעודית של משרד הפנים. למה יוחרגו? למה להחריג, לא הבנתי מה זה להחריג. אני לא מכיר את הסידור הזה. אנחנו נדון, זאת החלטה כתובה של הוועדה. אני מסביר לך. לא הבנתי למה צריך את ההחרגה או לא החרגה, אנחנו מדברים על קייטנות, אתה רוצה, תקיימו דיון אחר כך, במסגרת הוועדה. יפה, הדיון בוועדה. אז אתה מסכים, שלושה משרדי ממשלה.

שבדיונים הוועדה יבוא משרד הפנים ויגיד את עמדתו. זאת החלטת הוועדה. תודה לסגן שר הפנים משולם נהרי.

אנחנו עוברים להצבעה, ויהיו עכשיו שתי הצבעות רציפות. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מבקשת להתנגד, בבקשה, גברתי. כאשר הממשלה תומכת, אפשר התנגדות. אני לא יכולה פה לקבוע מי מהקואליציה ומי מהאופוזיציה. בבקשה גברתי, שלוש דקות לרשותך.

כבוד היושבת-ראש, חברת הכנסת מירב בן-ארי, חברת הכנסת שאשא-ביטן, חבר הכנסת דודו אמסלם, ההתנגדות שלי היא לא מהותית לחוק ולמהות. אני נלחמתי פה בכנסת ודיברתי גם אתכם ואתך כבוד חבר הכנסת דודו אמסלם, שזה דבר נחוץ ונכון, ומזמן כבר היו צריכים לעשות את זה. ההתנגדות שלי היא מהותית בנושא של מיקום הפיקוח. אני סבורה ובטוחה, שקייטנות הקיץ, שהן קייטנות ציבוריות ומתקיימות בבתי-ספר או במתנ"סים או בכל מקום שקשור לשלטון מקומי, הן ברצף החינוכי של ילדינו. עקב כך, אני חושבת שהמקום הטבעי לכל הנושא של ההסדרה, הפיקוח, התכנים וקביעת המחירים זה משרד החינוך, וגם כן ועדת החינוך של הכנסת, שתהיה מפקח-על לכל קביעת המחירים, כי פיקוח פרלמנטרי נותן גם שקיפות וגם נראות ציבורית. אני מבינה שאתה, חבר הכנסת דודו אמסלם, חשבת שזה צריך להיות אצלך בוועדה, כי אתה יושב-ראש ועדת הפנים של הכנסת, אבל במהות, כשאנחנו מסתכלים, יש לנו בתי-ספר, יש לנו אחר כך צהרונים, ואנחנו רואים שהילדים שם, זה לא בייביסיטר, כפי שגם את אמרת. צהרונים זו סוגיה אחרת. לא, סליחה, אני אומרת את דעתי. אני מסבירה את עצמי עכשיו, ואחר כך בהמשך אנסה לשכנע את חברי הוועדה שהמקום הטבעי לכל ההליך ולרצף החינוכי זה ועדת החינוך של הכנסת, וזה גם משרד החינוך, כי כבר היום יש בית-ספר של הקיץ, שזה לכיתות א', ב' וג', וזה מפוקח ומוסדר על-ידי משרד החינוך. אז כרגע אנחנו מדברים על כיתות גן וכיתות ד'. אין שום סיבה שכיתות א, ב' וג' יהיו תחת משרד החינוך וכיתות אחרות יהיו תחת משרד אחר. זה לא נכון, במהות, זה עושה בלבול במערכות. הרשויות יצטרכו לעבוד בו זמנית עם כמה משרדי ממשלה, וזה גם פוגע בעיקרון שאת דוגלת בו של רצף חינוכי. אז אני רוצה להבהיר, שהנושא של ההסדרה, של השקיפות, של הנראות הציבורית, וגם שילדי ישראל הם לא פרה חולבת, העיקרון הזה מקובל עלי. מה שלא מקובל עלי ומה שאני חושבת שלא נכון, ועשית את זה, כבוד חבר הכנסת דודו אמסלם, מטעמים אחרים, המקום הטבעי זה ועדת החינוך, זה משרד החינוך, וגם כן פיקוח פרלמנטרי, בהמשך, בוועדת החינוך של הכנסת. תודה רבה. גברתי חברת הכנסת מלינובסקי, לאיזה הצעת חוק את מתנגדת? שתי הצעות החוק.

את יכולה להתנגד רק להצעה אחת, את צריכה להגיד לאיזה הצעה את מתנגדת. שתי הצעות החוק מדברות על משרד הפנים. נכון, אבל את צריכה להגיד, לראשית? לראשית, כן.

תודה, גברתי. אתה רוצה להשיב. בבקשה, חבר הכנסת אמסלם. זכותך להשיב. יש לך שלוש דקות. חברת הכנסת מלינובסקי, אני, כשאני מגיש הצעת חוק, זה לא קשור. רוב הצעות החוק הן לא רק הצעות חוק שנדונות בוועדת הפנים. צריך להבין, אני מגיש הצעת חוק מפני שזו הצעת חוק שאני חושב שצריך להסדיר אותה במדינה, וזה עובר לפי הנושא. אני עשיתי למעלה מעשרה דיונים בנושא הזה. הקדשתי מאות שעות,

דרך אגב, הבאנו את משרד החינוך בכל ישיבה, הבאנו את משרד הפנים. כל ארגוני ההורים היו. את לא היית. אבל אני אספר לך, זה עוד לפני שהגעת לכנסת. לא הייתי, תני רק להשיב לך. תבינו, אנחנו פנינו בישיבות למשרד החינוך. משרד החינוך טען שזה לא הוא. טען. היות שמדובר בקייטנות שמי שמפעיל אותן זו הרשות המוניציפלית, אם היה מפעיל אותן משרד החינוך, את צודקת. היות שבעצם מפעילה אותם הרשות המוניציפלית, וזה בעצם הנושא, אז לכן שר הפנים, היות שיש לו מנופים על הרשות המוניציפלית והוא מנחה אותם בחוזרי מנכ"ל באופן שוטף כל הזמן, אז לכן הוא צריך בעצם להגביל ולתת את תקרת המחיר. דרך אגב, אני אדיש. לא אכפת לי מי, רק שיהיה. אבל אני אספר לך, דרך אגב, משרד החינוך גם יושב בוועדת שרים ומביע את עמדתו. אם הוא היה רוצה הוא היה אומר: זה אני. אז לכן זו החלוקה. מכיוון שהנושא המוניציפלי,

עד היום אף אחד לא מטפל בקייטנות. אז לכן הנושא המוניציפלי, בעצם הם מטפלים. הרשויות מטפלות בקייטנות, ובגלל זה כל רשות יש לה מחיר שונה, מכיוון שראש הרשות הוא הגורם שבעצם משפיע.

רק התחלנו את הדיונים והתחלנו לבוא לקצה עם הצעות החוק,

פתאום הרשויות מתחילות להוריד מחירים. קראתם בעיתונים? פתאום ההוא אומר: תשמע, אני עושה ב-900, ההוא אומר: אני עושה 800. דרך אגב,

טוב שהחזרת אותי, הזדמנות: שאפו גדול ל"ידיעות אחרונות", שלקח את הנושא הזה,

אנחנו יכולים לדבר פה הרבה, אבל אם זה לא עושה רעש ציבורי אז זה לא קורה. ובאמת שאפו כאן לעיתון עצמו, שלקח את הנושא הזה, שם אותו בחזית, והוא היה אחד הגורמים המרכזיים לזה שהגענו עד הלום. אז לכן הנושא יהיה במשרד הפנים גם אם אני לא אנהל. יוליה, זה לא כי אני מנהל את הוועדה. תצאי מהראש הזה, אנחנו לא נמצאים שם.

אני לא מבין מאיפה הבאת את הרעיון ההזוי הזה. אבל לא חשוב. כנראה את באה מעירייה. איך אני תמיד אומר? כל אחד מביא לכאן את הרעיונות מהבית, שהוא רגיל אליהם. אני לא רגיל לרעיונות כאלה, לא מכיר. אבל כנראה איפה שהיית, ככה זה היה עובד. לא אצלי.

אני מבקש מכולם, באמת מכל החברים, לתמוך בהצעה הזו. אני חושב, זה אחרי זה. תודה רבה לכולם. תודה רבה לחבר הכנסת דוד אמסלם.

אנחנו עוברים להצבעה, וכעת יהיו שתי הצבעות רצופות. ההצבעה הראשונה היא הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחיר קייטנה ציבורית), התשע"ו 2016. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחיר קייטנה ציבורית), התשע"ו 2016, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחיר קייטנה ציבורית), התשע"ו 2016, עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת הפנים

על הצעת החוק השנייה שהוצמדה, הצעת חוק הרשויות המקומיות (מחיר מרבי לקייטנה מקומית), התשע"ו 2016. מי בעד?

נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשויות המקומיות (מחיר מרבי לקייטנה מקומית), התשע"ו 2016, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 56 חברי הכנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

תודה, גברתי. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, דיור בהישג יד), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמינה את חבר הכנסת רועי פולקמן. חבר הכנסת רועי פולקמן, חבר הכנסת רועי פולקמן, אני מזמינה אותך להציג את הצעת החוק שלך. בבקשה, אדוני. עשר דקות לרשותך. תודה, גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת,

היה לנו פה תקדים קודם, אז אולי אפשר לאמץ אותו, שבעצם מעבירים שלא בהסכמת ועדת שרים. זה יפה. אני אעשה משהו קצת שונה. תכף אתייחס בכמה מילים לחוק, וגם חבר הכנסת יוסי יונה, אני לא רואה אותו כרגע, הבטחתי לו שאני אתייחס לאיזו נקודה בחוק הזה של דיור בהישג יד.

אני מייד אתייחס לנושא ה-35%. אבל אני דווקא רוצה להתחיל מהתודות, כי יש כאן סאגה אדירה מבחינתי בחצי השנה האחרונה סביב החוק הזה. יש עוד דרך ארוכה כדי להשלים אותו, אבל אתחיל רגע מהתודות, כי הן מציגות קצת את המורכבות של הסוגיה הזו ולמה עד עכשיו היא לא קודמה. אז כמובן אני פותח באמירת תודה לשר האוצר משה כחלון, יושב-ראש מפלגתי, ולצוות הדיור של משרד האוצר: ארז קמיניץ ומעיין נשר, לשר השיכון יואב גלנט ולצוות המשרד: חגי טולדנו, נדב לחמן ועינת גנון, שמתעסקים בכל נושא ההתחדשות העירונית, לשר הפנים וצוותו, שהיו מעורבים בעניין הזה, לראש מינהל התכנון שירי ברנד וצוותה שהיו מעורב בעניין, לצוות משרד המשפטים ארז קמיניץ וכרמית ואנשיהם, שהיו מעורבים בנושא; למרכז לשלטון מקומי, שהיו שותפים לדיונים, למרכז הגר למדיניות חברתית, סבסטיאן, אורי ופרופסור נטע זיו, כמובן לרן מלמד, למנכ"ל משרד השיכון לשעבר חיים פיאלקוף ולפרופסור אמילי סילברמן, שהרבה שנים מתקיים השיח אתם על דיור בהישג יד. ואחרונות חביבות,

ליועצת שלי גילית רובינשטיין, שסיימה את תפקידה בשבועות האחרונים ועבדה אולי חצי שנה באינטנסיביות על החוק הזה, ולמחליפתה אילה לנדנר, שהמשיכה אותו בשבועות האחרונות. וכמובן לחותמים,

מירב בן ארי, רחל עזריה ויואב בן צור. אבל למה התחלתי בתודות? כיוון שהסוגיה הזאת של דיור בהישג יד, בוודאי בהקשר של החקיקה, של חוק התכנון והבנייה, נמצאת בצורה מעורפלת, בוודאי מול השלטון המקומי. אני לפחות מתעסק עם זה מחוץ לכנסת כבר שש שנים,

כולל השנתיים שאני פה, שש שנים הנושא הזה על השולחן, כמו ששמעתם, רק בעניין הזה של החוק הזה ולהגיע להסכמות. היו מעורבים בזה באינטנסיביות שלושה משרדים עם הערות רבות, עם התנגדויות רבות,

שיכון ופנים.

מבחינתי יש פה צעד ראשון להקשר של: 1. ההגדרה של דיור בהישג יד בחקיקה הישראלית, שמדובר על דיור במחירים מופחתים, 2. וזה מבחינתי האירוע הגדול, עד היום הדרך שבה אנחנו עובדים כדי לאפשר דיור מוזל היא דרך קרקעות המדינה. מה שעושה משרד האוצר בעידן כחלון זה פשוט לשווק קרקעות במחיר למשתכן במחירי אפס, עד היום 7.5 מיליארד שקלים שניתנו לציבור כדי להוזיל עלויות. אבל מה הבעיה? באזורי הביקוש בערים הגדולות בישראל, בסוף הרבה מהקרקע הוא פרטי. וכדי לעודד דיור בהישג יד על קרקע פרטית אין למדינה כלים אפקטיביים. ושני הכלים האפקטיביים הגדולים הם: 1. סיוע כספי, שעליו אני עובד בהצעת חוק נפרדת של הטבות מס לדיור בהישג יד, 2. וזו ההצעה הזו, הקלות תכנוניות למי שישווק דיור בהישג יד. החידוש הנוסף שיש בחוק הזה הוא שפעם ראשונה אנחנו מדברים על תמהיל. לא בניין שלם של דיור בהישג יד, כמו דיור ציבורי, שמייצר גטאות של שכבות חלשות ושכבות חזקות, אלא תמהיל.

באים ליזם, וכאן אני גם פונה לשאלה שהגיעה מהמחנה הציוני, ההתייחסות ל-35% הקלות הייתה בנוסחים מוקדמים, היא מופיעה גם בכיתוב בנוסח של סדר-היום, אבל זה לא בנוסח שעבר בוועדת השרים. אנחנו לא מדברים על הקלות של 35% תוספת, אלא אנחנו מאפשרים ומעצימים את השלטון המקומי. אין כאן, בשונה בהרבה ממדיניות אחרת שמועברת כאן, כפייה של המדינה. מה שאנחנו אומרים כאן זה מאפשרים, לא כתבנו "35%"; מה שאמרנו זה שהשלטון המקומי, הוועדה המקומית יכולה לקיים דיון עם יזם על זכויות בנייה, כמו שדרך אגב נעשה היום בכל הערים הגדולות, בכפוף לתב"ע, לתמ"א, לא הגדרנו הקלות, בכפוף לכל דין קיים אחר, אבל היא יכולה לבוא ולהגיד ליזם, זה היה בנוסחים קודמים, איננו בנוסח שעבר ועדת שרים. לכן מה שאמרנו, הוועדה יכולה לקיים דיון ולהגיד: אדוני היזם, התב"ע שלך הייתה שש קומות, עכשיו אנחנו יכולים לדבר על שמונה זה קורה בהרצליה, ברעננה, לדין קיים, בלי תוספת.

תוספות קיימות, שבס, שבס-כחלון. בדין קיים, לא חדש. לא חדש. לא, נכון. לא תוספת מעבר לזה, זה הנוסח כרגע שעבר. אכן, מה שאתם אומרים, לא תוספת מעבר לדין קיים. אבל החידוש הוא שפעם ראשונה יכולה ועדת התכנון, ניסיתי את זה בתקופתי בירושלים כמה פעמים, להגיד ליזם: אתה רוצה שמונה קומות במקום שש, ואפשר לתת לך? אנחנו רוצים ש-15% מהדירות בפרויקט הזה יהיו דיור בהישג יד, במקרה שאנחנו דיברנו עליו, שכירות מוזלת. עד היום, כשעשינו את זה, אני הייתי שותף פעמיים בירושלים עם סגן ראש העיר דאז קובי כחלון, ואני יודע על ניסיונות בתל-אביב וברעננה, באו היועצים המשפטיים ואמרו: אי-אפשר, אתה לא יכול להגיד ליזם 15% דירות מוזלות. ואת זה אנחנו מתקנים בחוק הזה פעמיים: 1. מגדירים מהו דיור בהישג יד, 2. מאפשרים לוועדה המקומית להכניס הגדרה שחלק מהפרויקט יהיה דיור בהישג יד. זה החידוש בחוק הזה. אנחנו נצטרך עוד לדון בכמה פרטים שמדברים מי הם הזכאים, והתייחסתי לזה בגדול, זכאי משרד השיכון, כפוף לתנאים מסוימים, צריך לדון בסוגיית הזכאים,

ארצי, לא מניפולציות, לא לפתוח את זה לקומבינות של השלטון המקומי, אם יהיו כאלה כמובן, אלא אחיד, כי השלטון המקומי רוצה גם בני מקום, גם צעירים, גם משפחות שיש להן יכולת מוגבלת שיוכלו לגור גם בערים הגדולות. לא רק במקומות מרוחקים, אלא גם בתל-אביב,

ובהרצליה, ובראשון-לציון, בפתח-תקווה,

ירושלים. אנחנו רוצים לראות גם את מעמד הביניים גר בערים האלה, ובשביל זה צריך חוקים כמו החוק הזה שעוסק בדיור בהישג יד,

אני כמעט מסיים. החידוש השני כאן, ואני דייקתי אותו שוב, הוא שמדובר בקרקע פרטית. פעם ראשונה אנחנו באים ואומרים: אנחנו רוצים שגם על קרקע פרטית יהיו לנו כלים חוקיים לתמרץ דיור מוזל, כי אין מה לעשות, הקרקע הציבורית נגמרת. בגוש-דן אין הרבה קרקע ציבורית, אולי שדה-דב, אין הרבה קרקע ציבורית.

אם נרצה דיור מוזל בשנים הבאות בערים הגדולות, אם לא ניתן תמריצים ליזמים, לא יהיה דיור מוזל, והמדינה חייבת לשנות דיסקט בעניין הזה. מבחינתי, זו התחלה של הכיוון. יש כאן עוד עבודה שצריכה להיעשות בוועדה.

אז הגדרנו 20 שנה. כרגע, בחוק, ההגדרה היא 20 שנה שכירות. לא, הגדרנו שכירות, חוזה עד חמש שנים, בחוק. אמרנו 20 שנה שכירות, שאחריה יכול היזם למכור. עוד פעם, 20 שנה ליזם, חמש שנים לשוכר. נכון, מדויק. 20 שנה ליזם, חמש שנים לשוכר. הדיון בוועדות, בטח אתם תדונו בדברים האלה. אני מסיים. הבנתי. חברת הכנסת אורלי לוי, זו סוגיה נכונה, צריך לדון בה בוועדה. רועי, גם, בסדר. צריך לדון בזה בוועדה.

המהות של החוק הזה, ועל זה הגענו להסכמות אחרי עבודה של חצי שנה, זה על קרקע פרטית, תמהיל דירות, שכירות במחיר מופחת שיוסף לתוספת השישית לחוק התכנון והבנייה. אלה החידושים, יש כאן סוגיות לגבי התוספת, עניתי על זה. אין כאן 35% האלה. אני מקבל את זה, זה לא תוספות נוספות, וזה בסמכות השלטון המקומי. ואני אומר את זה כי הם שותפים לחוק הזה. אלה הדברים. אני מבקש את תמיכת חברי הכנסת. זו פריצת דרך חשובה, יש לנו עוד הרבה עבודה, ונעשה אותה בוועדות.

תודה רבה לחבר הכנסת רועי פולקמן. ישיב לנו על הצעת החוק הזאת סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. בבקשה, אדוני. אני מבקשת מחברי סיעת הרשימה המשותפת וחבר הכנסת אכרם חסון, לא, ישיבות מסוג זה אפשר לקיים מחוץ לאולם.

בבקשה, אדוני. תודה, גברתי היושבת-ראש, הצעת חוק תכנון והבנייה (תיקון, דיור בהישג יד), התשע"ו 2016, של חברי רועי פולקמן. הוא מציע להסמיך ועדות מקומיות עצמאיות וועדות מקומיות עצמאיות מיוחדות לאשר בתנאים המנויים בהצעת החוק שלו תוספת שטח המותר לבנייה, שאינה עולה על 35% מהשטח הכולל המותר לבנייה למגורים במגרש לפי תוכנית, מבלי שהתוספת תיחשב לסטייה ניכרת. הוא מציע גם, חברי פולקמן, בין היתר, לשנות את ההגדרה של דיור בהישג יד, מדיור להשכרה לטווח ארוך לדיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת המיועד לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה, איך יגדירו את זה, איך תמצאו אותם, ולהסמיך את הרשות המקומית. רועי, נבשר לך שוועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק בכפוף להסכמות המציע עם משרדי האוצר,

בינוי ושיכון. ועוד דבר, שסעיף 3 בהצעת החוק, שעניינו פקודת העיריות,

מקובל עליך? אוקיי, אז אבקש מכולם,

להצביע בעד ההצעה. הצעה מצוינת.

תודה רבה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. כאמור, רבותי, אנחנו נעבור להצבעה. כעת נצביע על הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, דיור בהישג יד), התשע"ו 2016, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, דיור בהישג יד), התשע"ו 2016, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 55 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, דיור בהישג יד), התשע"ו 2016, עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה שתמשיך דיון בהצעת חוק הנ"ל.

אדוני סגן השר, לא הספקת להצביע? חבר הכנסת יצחק כהן מבקש לפרוטוקול להצטרף כתומך,

אני חוזרת, ההצעה עוברת לוועדת הכנסת שתמשיך ותחליט איזו ועדה תדון או ועדת הפנים, או ועדת הרפורמות. תודה, רבותי.

חברת הכנסת מיכל רוזין וחבר הכנסת איתן כבל גם מצטרפים כתומכים בהצעת החוק הנ"ל. אנחנו עוברים להצעת חוק הממשלה (תיקון, ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ה 2016, של חברת הכנסת סתיו שפיר וקבוצת חברי הכנסת. גברתי, בבקשה, לרשותך עד עשר דקות. להצעה זו יש לנו הצעת חוק שהוצמדה, של חברת הכנסת מרב מיכאלי. אחרי תשובתה של הממשלה נצביע. בבקשה, גברתי, עשר דקות לרשותך. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, החוק שאני מעלה כאן עכשיו להצבעה, לא עולה בכנסת בפעם הראשונה. כבר עשרות פעמים ניסתה הכנסת לבקש דבר אחד פשוט מאוד מהממשלה,

אבל אין פה, טלי, זה קשה לדבר כשאין פה הקשבה של חברי הכנסת. אני חייבת לציין שיחסית להצעות אחרות באולם די רגוע, אבל אני מבקשת מהצוות של הקואליציה, אנחנו מבקשים קצת שקט באולם, וכמובן גם מחברי הכנסת. חבר הכנסת יוסי יונה, יש כאן חברת כנסת מהסיעה שלך. קיבלתי את הנזיפה באהבה.

כנסת נכבדה, הרבה מדובר פה בשבוע האחרון על חיזוק מעמדה של הכנסת. הוגשה הצעה לכנסת על-ידי השרה שקד והשר לוין בטענה שהכנסת היום לא מספיק משתמשת ביכולות שלה כגורם מפקח ועוסקת יתר על המידה בחקיקה, הפצצות בחקיקה, אלפי חוקים שמגיעים, וחלקם אולי לא מקצועיים מספיק או לא רציניים מספיק, ובסופו של דבר גם רובם לא עוברים ומעסיקים את הכנסת לשווא, ככה טוענים השרים.

לפני שאנחנו אומרים אם יש פה טירוף של חקיקה, צריך לומר האם הכנסת היום יכולה בכלל לעמוד במחויבות הבסיסית שלה לציבור. אזרחי ישראל זכאים לדעת מהן ההחלטות שמקבלים חברי הכנסת והשרים בשמם. אני מניחה שכולם פה מסכימים על האמירה הזאת. כל החלטה שמתקבלת כאן, כל החלטה שמתקבלת בשמו של הציבור, על כספו של הציבור, כספי המסים של אזרחי ישראל, ועל חוקים שמשפיעים על החיים פה, על היום-יום של החיים כאן בישראל, כל החלטה כזאת חייבת להיות מדווחת לציבור באופן שקוף וברור, ללא כל סייגים. אבל מה קורה כאן? בתוך הממשלה מתנהלת לה ועדת השרים לחקיקה כוועדה חסויה וסודית. כל הצעת חוק, מהצעות חוק חשובות מאין כמוהן, כמו הצמדת קצבת הנכות לשכר מינימום, ועד להצעות חוק שנועדו לדאוג ולהשוות את התקציבים שמגיעים לפריפריה הרחוקה ביותר ולדאוג לחולים, לדאוג לנכים, לדאוג לדיור ציבורי, כל הצעות החוק האלה, כדי לעבור, צריכות לעבור דרך ועדת השרים לחקיקה ולקבל את אישורה. וההחלטה של ועדת השרים לחקיקה היא ההחלטה האמיתית לגבי מה שיקרה או לא יקרה לחוק הזה, לא כאן בכנסת. המשחק שמתנהל כאן בכנסת הוא משחק מכור. ההצבעות שאתם עכשיו הולכים להצביע נכתבו לכם בדפים, בעמדות שקבעה ועדת השרים לחקיקה, וכל חבר כנסת בקואליציה נדרש להצביע לפי מה שקבעה ועדת השרים ולא לפי מה שהוא חושב ומאמין, ומאמין שטוב ביותר לציבור הישראלי. אבל מה שמחליטה ועדת השרים לחקיקה נמצא בחשכה מוחלטת. אין לציבור שום דרך לדעת מה הצביעו השרים, מה התנהל במהלך הדיון, מה היו הטיעונים בעד ונגד, אפילו לא כמה זמן הושקע בדיון כזה. לפעמים הצעות חוק שיכולות להציל נפשות זוכות לדיון עלוב של 20 שניות בלבד בוועדת שרים לחקיקה, ואף אחד לא יכול לדעת מה קרה ולמה החליטו בסופו של דבר להצביע נגד. שום דין-וחשבון לבוחר. אין טענה אחת רצינית שנשמעה כנגד החשיפה של הדברים האלה. כבר היום באופן וולונטרי יש שתי שרות שבוחרות כן לחשוף את ההצבעות שלהן, איילת שקד וגילה גמליאל. אבל מדוע, מדוע לא חושפים את ההצבעות של כל השרים שנמצאים בוועדה הזאת? מדוע לא חושפים את הפרוטוקולים של כל מה שקורה בוועדה הזאת, את העמדות המקצועיות של המשרדים? אני בספק בכלל אם יש עמדות מקצועיות כאלה.

כשניסיתי לקבל את העמדה המקצועית של המשרדים לגבי חלק מהצעות החוק שלי, לא הצלחתי להשיג אותה. כלומר מגיעה הצעת חוק, אומרת הממשלה לא, מכריחה את כל הקואליציה להצביע לפי ההחלטה העלומה הזאת, ואפילו לא מסבירים לציבור למה ההחלטה התקבלה? כל מה שאנחנו עושים פה בכנסת זה משחק מכור? ואתם רוצים את הדוגמה הבוטה ביותר למשחק המכור הזה? בבקשה. 65 חברי כנסת חתמו על הצעת החוק שאני מציגה בפניכם עכשיו, 65 חברי כנסת מתוך 93 חברי הכנסת המכהנים, כלומר חברי כנסת שאינם בתפקידים של שרים וסגני שרים. יותר משני-שלישים מחברי הכנסת מסכימים על הצעת החוק הזאת. האם עכשיו הקואליציה תאפשר לחברי הכנסת שחתמו מהקואליציה, יותר מעשרה חברי כנסת, להצביע לפי צו המוסר שלהם? הם חתמו על הצעת החוק הזאת, הם חלק מהיוזמים שלה, הם מסכימים לה, הם יודעים כמה שזה נכון, אבל השאלה אם פה הם יוכלו להצביע לפי מה שהם מאמינים בו, או לפי המשחק המכור שקובעת הממשלה. יותר מזה אני אגיד לכם, גם השרים שדיברתי אתם לפני שעלתה הצעת החוק אמרו לי ברובם המוחלט שהם בהסכמה מלאה לכך שצריך לחשוף את ההצבעות ואת הפרוטוקולים, אבל מה הם הצביעו כשזה יגיע לוועדת השרים, אי-אפשר לדעת. זה בחושך מוחלט. איך נבחרי ציבור מעזים להסתכל לציבור בעיניים ולא לספר לו לאילו החלטות הם הגיעו על חוקים שכל כך חשובים לציבור?

איך אפשר לעמוד ולא לתת להצעת חוק כל כך ברורה מאליה, אפילו לא היה צריך לחוקק אותה, היא הייתה צריכה כבר לבוא כיוזמה של הממשלה, איך אפשר לא לתת ולהצביע נגד ההצעה הזאת? איך תסבירו לציבור שאתם לא רוצים להסביר לו על הצעות חוק: שאין לכם תשובות בשבילו? שאין לכם טענות? שאין עמדות מקצועיות? מדברים פה השרים על כך שהכנסת צריכה להתחזק, וצריכה לחוקק פחות, ויותר רציני. בבקשה. כדי שהכנסת תוכל לעשות את עבודתה, ואני משקיעה הרבה מאוד מהזמן שלי כאן בפיקוח על עבודת הממשלה, וכשאני מגישה הצעות חוק אני עובדת עליהן בצורה הכי מקצועית ורצינית שאני יכולה, ומגישה הצעות חוק ספציפיות שמאוד חשובות, ולא הולכת ומגישה 500,

אלפי חוקים,

רק מה שבאמת חשוב ומצדיק את המאבק ואת העבודה הזאת. והרבה מהזמן אני משקיעה בפיקוח. אבל האם אפשר לפקח באמת על עבודת הממשלה?

כי הממשלה באופן עקבי לא מעבירה לחברי הכנסת תשובות על שאילתות שאנחנו שואלים. גם כשעומדים פה שרים, הם שולחים לרוב את סגני השרים, ולא עומדים פה ומתייצבים ועונים על שאלות של חברי הכנסת, בטח ובטח ראש הממשלה, שמתחמק מלענות על שאלות של חברי הכנסת, לא מגיע לוועדות וגם לא לוועדות שאמונות על משרדים שהוא עצמו עומד בראשם. מידע על התקציב לא מגיע לחברי הכנסת. ההצבעה על תקציב המדינה נמשכה פחות משעתיים בסך הכול, ואת התקציב קיבלנו כמה שעות לפני ההצבעה הזאת.

אפשר לעשות עבודת פיקוח ככה?

כשאנחנו אמורים ויכולים להשתמש בזכות שלנו להסתייג מהצעות חוק ולהתנגד להן, הקואליציה לפעמים כופה על הכנסת את סעיף 98, כדי לבטל את האפשרות שלנו להסתייג ולהתנגד להצעות חוק רעות, או אפילו לנסות לשפר אותן. פקידים במגזר הציבורי ושרים לא מתייצבים בפני ועדות הכנסת כשהם נקראים להתייצב מולן ולתת להן תשובות, הם חושבים שהם לא צריכים לתת תשובות, שאף אחד לא מחיל עליהם ביקורת. לא פעם נשאלתי בוועדת השקיפות, כששאלתי שאלות את פקידי הממשלה, שאלתי אותם שאלות על הנתונים שהם הביאו לי, נשאלתי: אבל למה את שואלת אותנו שאלות כאלה? למה את חוקרת אותנו ככה? ובכן, כי זה התפקיד שלי, וזה התפקיד שלנו כאן בכנסת. אנחנו הרשות המחוקקת והרשות המפקחת על עבודת הממשלה. הממשלה הזאת לא רוצה שיהיה אפשר לפקח עליה. הממשלה הזאת עוסקת באופן עקבי ועיקש כבר שנים בהחלשת הכנסת ובהחלשת כל מוסדות המדינה: בהחלשת בית-המשפט העליון ותקיפת בית-המשפט העליון, כדי שהשופטים לא יוכלו לקבל החלטות ראויות, מקצועיות ורציניות, בהחלשת אמצעי התקשורת, כדי שהתקשורת תפחד לפקח, לבקר, לחשוף עוולות, לחשוף שחיתויות, בהחלשת הכנסת, כדי שכל מה שיישאר לנו מהכנסת זה רק כל מיני צעקות וויכוחים שאנחנו רואים כאן, אבל לא דיון אמיתי, עקרוני, על מה באמת מדינת ישראל צריכה, על איך באמת משפרים את המצב הנוכחי, איך מתמודדים עם העוולות, איך מצמצמים פערים חברתיים, איך דואגים לחלשים. הממשלה הזאת מחלישה את רשויות אכיפת החוק כדי למנוע חקירות נגד ראש הממשלה, כשחקירות כאלה חייבות להתבצע, ובמהירות האפשרית, כשברור שכרגע ראש הממשלה מקבל החלטות מאוד שנויות במחלוקת שנובעות מאינטרס אישי ולא מתוך האינטרס הלאומי, ומעמיד את כולנו בסכנה. הממשלה הזאת עושה הכול כדי להחליש את מוסדות המדינה.

מעולם לא נראתה ממשלה שכל כך שונאת את מוסדות המדינה, שכל כך רוצה לפרק אותם, לחסל אותם ולהעיף אותם, וליצור פה מבנה שבו החוק הוא רק כלפי מי שלא עם הממשלה, בעוד כל מי שתומך בממשלה יכול לעבור על החוק כאוות נפשו, בעיקר אם הוא גם תורם לאותם פוליטיקאים שנמצאים בקואליציה. לא ככה הדברים האלה חייבים לעבוד.

אני מבקשת מכם, ובעיקר אני פונה פה לחברי הקואליציה שחתמו על הצעת החוק הזאת, 65 חברי כנסת חתמו על הצעת חוק לשקיפות בוועדת שרים לחקיקה.

הבקשה שלנו היא בקשה מאוד מאוד פשוטה: פשוט תגידו לציבור למה הצבעתם בעד או נגד ותראו לציבור שקיימתם על זה דיון רציני. נורא פשוט.

אני מבקשת ואני פונה אליכם, גם היושבת-ראש של הישיבה הזאת חתמה באומץ רב על ההצעה הזאת, ואני מודה לך, וגם חברים נוספים שיושבים כאן עכשיו, אני פונה אליכם ומבקשת: תצביעו את ההצבעה הזאת לטובת הציבור ולא לפי איזו הוראה שקיבלתם עכשיו מהקואליציה,

שלא ניתנה לה מעולם הצדקה או סיבה מפורשת.

תודה רבה לחברת הכנסת סתיו שפיר. כאמור, יש לנו הצעה שהוצמדה, הצעת חוק הממשלה (תיקון, ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ה 2015, של חברת הכנסת מרב מיכאלי. בבקשה, גברתי, שלוש דקות לרשותך להציג את הצעתך. תודה רבה, גברתי. אני חייבת להגיד שאני קודם כול חתומה, במקביל לכך שאני הגשתי את הצעת החוק שלי, חתמתי גם כמובן על הצעת החוק של חברת הכנסת סתיו שפיר, וצריך להגיד שיושבת אתנו חברת הכנסת ציפי לבני, יושבת-ראש התנועה, חברת המחנה הציוני, שכשרת משפטים ניסתה להנהיג את הדבר הבסיסי המתבקש הזה של מינהל תקין, של דיווח ציבורי מתבקש, של עבודת ממשלה ראויה. באמת, לא נדרש פה מי יודע מה. זה פשוט דיווח לציבור.

דיווח גם לחברות וחברי הכנסת שמציעות את הצעות החוק האלה, שאנחנו לא נצטרך לחפש דרכים-לא-דרכים לקבל את האינפורמציה, למה התקבלה לגבי הצעת החוק שהצענו החלטה כזאת או החלטה אחרת. מעניין שהממשלה מתייחסת לעצם הבקשה לקבל את הדיווח על ההחלטה כאיזו מתקפה עליה. ואני אומרת, הרי מה שאנחנו באות ואומרות הוא לא ביקורת על ההחלטה, אלא אך ורק בקשה לקבל את הנימוקים להחלטה ואת מי שהצביעו בעד ונגד ההחלטה.

גברתי היושבת-ראש, לפעמים כשדברים הם כל כך מובנים מאליהם, זה קשה להסביר למה בכלל את מבקשת אותם. כי באמת מה יש להסביר בבקשה המתקבלת על הדעת הזאת, שפשוט החלטות ממשלה יהיו שקופות לציבור. אגב את יודעת, עודי עומדת פה על הדוכן, אני חושבת שאולי תחת חוק חופש המידע אנחנו, חברות וחברי הכנסת, יכולות לדרוש לקבל מוועדת השרים את האינפורמציה הזאת. אבל גם אם כן, האם לא תסברי, גברתי היושבת-ראש, שיהיה זה מגוחך שאנחנו נצטרך להשתמש בחוק חופש המידע כדי לדרוש מוועדת השרים את האינפורמציה הבסיסית של מהם הנימוקים המקצועיים להחלטה ומהם הנימוקים הפוליטיים להחלטה ומי הצביע בעד ומי הצביע נגד הצעת חוק שעלתה לדיון בוועדת שרות ושרים? חברותי וחברי חברות הכנסת, בממשלה שהולכת ורומסת את הפרדת הרשויות במדינת ישראל ולא מאפשרת לכנסת לתפקד ככנסת אלא הפכה בעצם את השלטון בישראל לשלטון של ממשלה שמנצלת את הרוב שלה באופן דורסני וקבוע מול אופוזיציה, לפחות לדעת איך החליטה הוועדה שקובעת את עמדת הממשלה, שמחייבת לא רק את הממשלה אלא גם את כל חברות וחברי הקואליציה, היא באמת דרישת-יסוד הכרחית. הלוואי שיהיה פה באמת ההיגיון הבסיסי, הבסיסי ביותר, שיגרום לכן ולכם, חברותי וחברי בקואליציה, להצביע אתנו בעד שקיפות החלטות ועדת שרות ושרים לחקיקה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. בשם שרת המשפטים ישיב לנו השר ישראל כץ. אדוני השר. אתה יודע, השר כץ, השר כץ,

אני חייב להגיד לך שלך, לך, לא מתאים להקריא תשובות של אחרים. יש כאלה אולי שזה מתאים להם, לך זה לא מתאים.

להקריא תשובות שלא רלוונטיות למה שאתה עושה, של שרים אחרים. מתאים לי להקריא, לא מתאים לי לתמוך. אני חושב שבמקרה הזה זה גם וגם. בבקשה, אדוני השר. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה,

בשמה של שרת המשפטים, בדחילו ורחימו, קורא את התשובה שהיא ניסחה לגבי הצעת החוק. אין ספק שיש היגיון רב גם בחוק הזה או במגמה של לחשוף את דרך ההצבעה, אבל מנימוקים שונים שאותם הגדירה שרת המשפטים, הממשלה לא תומכת כרגע בדבר, ואני אקריא את מה שנכתב ונאמר כאן. חוק-יסוד: הממשלה קובע כי הממשלה רשאית לפעול באמצעות ועדות שרים, ומכוחו היא קובעת את סדרי ישיבותיה ועבודתה. ועדת השרים לחקיקה שבראשה היא עומדת, בדומה לוועדות השרים האחרות, פועלת לפי הוראות התקנון לעבודת הממשלה, שהוא המסגרת הנורמטיבית הקובעת את סדרי הדיון, התיעוד והפרסום של דיוני הוועדה. בשונה מוועדות שרים אחרות, ועדת השרים לחקיקה אינה מקבלת החלטות אופרטיביות פרטניות, אלא כידוע היא מגבשת עמדה בשם הממשלה ביחס להצעות חוק שעולות לדיון כאן במליאת הכנסת. הצעות חוק הממשלה (תיקון, ועדת שרים לענייני חקיקה) מבקשות לקבוע בחוק ראשי הוראות שמקומן הרגיל בתקנון הממשלה. יתר על כן, הן מבקשות לייחד דווקא לוועדת השרים לחקיקה הוראות המחייבות פרסום מפורט של הדיון ושל עמדות השרים אחד לאחד. כאמור, אין זו המסגרת הנכונה לטעמי להסדרת הנושא. לצד זאת, היא סבורה ששקיפות היא עיקרון חשוב ביותר והיא מיישמת אותו בכל שבוע בעת פרסום הצבעותיה בסיום ישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה. הסוגיה שבה נוגעות הצעות החוק אכן ראויה לליבון על-ידי חברי הממשלה.

הממשלה סברה שיש לדחות את הדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה. משהחליטו המציעים להעלות את הצעת החוק לדיון מוקדם כבר עתה, עמדת הממשלה היא שיש להתנגד להצעות החוק. זו התשובה שאני מוסר כשר תורן, כשר תורן שמייצג בגאווה רבה את שרת המשפטים.

אני חושב שנדרשת שקיפות. אני חושב שאין סיבה, אבל אגב, גם שרת המשפטים אומרת, רק שהיא אומרת, אז תצביע בעד? שהדרך לעשות את זה היא לא בחקיקה ראשית וזה מחייב עדיין דיון של הממשלה, שלא התאפשר לה, ולכן הממשלה, והיא בשם הממשלה, מתנגדת להצעה. אדוני, רק לידיעתך, אני לא כל כך שומע. זה נדחה כבר שלוש פעמים. השר כץ.

אין לי בעיה לאפשר לדבר, ואני אנסה, השר כץ, השר כץ, אם היושבת-ראש תאפשר לדבר,

אדוני השר. אתה לא חייב כמובן לענות על הערות מחברי הכנסת.

הבעיה שאני לא שומע את מה שהיא אומרת. אנחנו רוצים שתדע, השר, שיש הצעות כאלה כבר חמש שנים.

גם אני לא שומעת, חברת הכנסת סתיו שפיר. איך אני אשמע כשאת מדברת, והוא שואל,

אין לי אין בעיה שידברו ברמקול גם, אין שום בעיה, גברתי היושבת-ראש, אני לא יודע מה התקנון אומר. יש אפשרות שידברו בנושא כל כך חשוב גם במיקרופון תוך כדי? כן,

אני יכולה לתת לשני אנשים. בבקשה, חברת הכנסת סתיו שפיר, תיגשי בבקשה למיקרופון, שנשמע את שאלתך, ואחר כך מיקי רוזנטל. בסדר, שני אנשים. תדמיינו שאתם מדברים לשרת המשפטים, אף שזה לא,

אתה שר חשוב ומכובד, ומאחר שהבעת עמדה בעד השקיפות אני גם בטוחה שאתה תצביע בעד הצעת החוק הכל-כך חשובה הזאת. עמדת שרת המשפטים, גם הנוכחית, וגם כפי שהוזכר ששרת המשפטים הקודמת ציפי לבני הייתה בעד ההצעה, והן גם חשפו את ההצבעות שלהן, אבל יותר מזה,

התקיים על זה דיון, לא פעם אחת. החוק הזה הוגש כבר כמה וכמה פעמים, חלק מחברי הכנסת המגישים של החוק יושבים היום בוועדת שרים לחקיקה בעצמם. תודה, גברתי.

זה שאין לכם היום הצדקות או טיעון אחד שמסביר את חוסר השקיפות הזה, זה מאוד מאוד לא ברור, וזה מסביר שיש פה איזה הסבר אחר שהוא פשוט מנותק ממה שהציבור יכול לגלות עליו. אגב, חברת הכנסת סתיו שפיר, בלי קשר לתוכן, אדוני השר,

אני אצביע בעד כשאת כאופוזיציה תצביעי בעד כל דבר שהקואליציה מביאה ונראה לך הגיוני, בניגוד לעמדת האופוזיציה,

אדוני השר, בוא נשמע,

אף שבתוכן, אני לא חולק עלייך בתוכן.

חבר הכנסת מיקי רוזנטל, דקה. גם חברת הכנסת לבני ביקשה להתבטא. היא הייתה שרת משפטים. אדוני השר,

חבר הכנסת מיקי רוזנטל, אני קודם כול צריכה לבדוק אם אתה מהיוזמים. השר כץ, רק לידיעתך, התירוץ של שרת המשפטים שלפיו יש לדון בעניין הזה בממשלה ולא במסגרת הצעת חוק הוא מעליב, כי הרי אנחנו הגשנו את הצעת החוק כזאת כבר בכנסת הקודמת, והתחיל תהליך שהגברת לבני תדבר עליו אחרי. אבל הדבר הזה מעולם לא הובא לדיון בממשלה מהטעם הפשוט, שהשרה חושבת, שרת המשפטים הנוכחית חושבת, שאם תהיה שקיפות השרים לא יגידו את דעתם האמיתית בוועדת השרים, וזה כמובן הכי מעליב, הכי מלעיג והכי דוחה.

אם איש ציבור לא יכול להגיד את האמת, מה שהוא חושב, גם בפנים וגם בחוץ, יותר טוב שלא יהיה איש ציבור. תודה, אדוני. חברת הכנסת ציפי לבני, כן. אני רק רוצה, דקה, דקה. חברת הכנסת ציפי לבני, תקשיבו. עכשיו עשיתי משהו מאוד חריג, כי השר פשוט לא שמע את ההערות מהאולם. חברת הכנסת ציפי לבני היא אחת מהיוזמות. כעת אנחנו נמצאים במצב שהממשלה מתנגדת לחוק, לכן אחד מהיוזמים או היוזמות יוכלו לחזור לכאן לשכנע. אני רוצה להציע לך, גברתי, כשרת המשפטים לשעבר, לחזור כמשכנעת אחרי תשובתו של השר. בבקשה, אדוני. בשלב זה נגמר סדר הדוברים, גברתי היושבת-ראש?

אין דוברים כאן.

עשיתי פה צעד חריג. קודם כול, מאוד נאה. זה הפרה את הדיון הדמוקרטי. אמרתי: התכנים עצמם נראים לי תכנים נכונים. אני בעד שקיפות, אני חושב שכל שרה וכל שר צריכים להתגאות בהצבעות שלהם ובעמדות שלהם. אבל הנימוקים ששרת המשפטים נתנה הם שילוב של נימוקים פרוצדורליים ודברים מהסוג הזה. ולכן עמדת הממשלה, כפי שהיא מביאה אותה לידי ביטוי, היא להצביע כאן נגד הדבר הזה. מה הנוהל, גברתי? עכשיו ארד ואאפשר למישהו לדבר? בעיקרון כן. אתה יורד. ברגע שהממשלה מתנגדת, אחד מהיוזמים או היוזמות של החוק, שרת המשפטים לשעבר,

כן.

אז נבקש מחברת הכנסת ציפי לבני להביע את עמדתה ולשכנע. גברתי, יש לרשותך עד שלוש דקות. בבקשה. ואחר כך, ואחר כך גם לחברת הכנסת מרב מיכאלי יש זכות לחזור לכאן ולשכנע, כהצעה שהוצמדה.

תודה רבה. הדיון שהתקיים כאן היה דיון ענייני, ואמר השר ישראל כץ שהלוואי שגם אנחנו, באופוזיציה, היינו מצביעים עניינית, לפני נושאים שעולים, וכך אנחנו עושים. אבל נשאלה שאלה למה חקיקה, כי התשובה אמרה: אולי כן לשקיפות, אבל לא בחקיקה, שזו בעצם הייתה השאלה. אני רוצה להבהיר שעם מינויי לשרת משפטים בממשלה הקודמת הבאתי החלטה לוועדת השרים לחקיקה, שבה ההחלטות שלנו והדיונים שלנו יהיו שקופים לציבור, המובן מאליו. בלי חקיקה, סתם החלטה שלנו. נזעק מייד ראש הממשלה ואמר: לא יעלה על הדעת. הרי אם ידעו מה אומרים בדיון ואיך מצביעים, מחר יבקשו, חס וחלילה, את אותו דבר על ישיבות הממשלה. וכך הגיע גם, היום היועץ המשפטי לממשלה, מזכיר הממשלה דאז ואמר: אי-אפשר.

בוועדת השרים לחקיקה לא יכולים לקבל את ההחלטה הזאת, כי זה מנוגד לתקנון עבודת הממשלה, ולכן צריך דיון בממשלה. דיון בממשלה, כשראש הממשלה לא רוצה משהו, לא יקרה. לכן לא נותר לאלה שרוצים שקיפות אלא לעשות בחקיקה את מה שהממשלה משתדלת לא לעשות, על-פי החלטותיה הסוברניות. לכן הדבר הענייני, הנכון, הציבורי, השקוף, הוא לאפשר לציבור לדעת מה קורה בוועדת השרים לחקיקה. ולמה זה חשוב? דווקא מתוך זה שכאן, בכנסת, ההצבעות בסופו של יום הן הצבעות שנקבעות במקום אחר. הציבור מסתכל כאן ונדמה לו שעכשיו יש דיון שלפיו יצביעו.

ההחלטה איך יצביע הצד הזה, הקואליציה, נקבעת במקום אחר, במשרד ראש הממשלה, בחדר של ישיבות ועדת השרים, בוועדת השרים לחקיקה. הכנסת עשתה הליך מדהים של שקיפות. בוועדות יש מצלמות, שומעים מה אנחנו אומרים, רואים איך מצביעים. הדבר המובן מאליו, שהדבר הפשוט הזה יקרה גם בוועדת השרים לחקיקה, כי אתם יודעים מה? אני לא מעלה על דעתי ששר שמגיע לוועדת השרים לחקיקה, ויש לו עמדה, מצביע לפיה, לא רוצה שידע הציבור מה הוא מצביע ולמה, ולכן החקיקה נדרשת. תודה רבה לחברת הכנסת ציפי לבני. האם חברת הכנסת מרב מיכאלי גם מעוניינת? בבקשה, גברתי. שלוש דקות גם לרשותך. תודה, גברתי. אני רוצה, א. להגיד לפרוטוקול לשר כץ, לשר ישראל כץ,

שלא יהיה ספק, שהאופוזיציה מצביעה באופן מאוד ענייני. על הרבה מאוד מההצעות שהממשלה מביאה אנחנו מצביעות ומצביעים בעד, אנחנו חושבות שהן טובות, על הזוועות שהממשלה מביאה אנחנו מצביעות נגד, וכך הוכח. ההצעה הזאת, בהיותה הכי הגיונית, הגונה וראויה בעולם, אני מזמינה את חברי וחברותי מהקואליציה להצביע בעד.

תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. כעת, רבותי, אני מזמינה אתכם להצביע שתי הצבעות רצופות. ההצעה הראשונה: הצעת חוק הממשלה (תיקון, ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ו 2016, כפי שהציגה חברת הכנסת סתיו שפיר. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק הממשלה (תיקון, ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ו 2016, נתקבלה. בעד, 39 חברי כנסת, 49 מתנגדים, אין נמנעים.

(מחיאות כפיים) אני אמרתי בגרוזינית "ברוכים הבאים". אני רוצה גם לציין את יושב-ראש קבוצת הידידות מהצד הישראלי, חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, שעושה את העבודה הנאמנה בתור יושב-ראש

תודה, רבותי. הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה, גברתי.

ברשות יושבת-ראש הישיבה הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 49) (תלונה של עובד משרד מבקר המדינה), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת דוד ביטן.

תודה, גברתי. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק העונשין (תיקון, הרחבת הגדרת הגזענות), התשע"ז 2016, של חבר הכנסת מסעוד גנאים וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמינה את חבר הכנסת מסעוד גנאים להציג לנו את ההצעה, בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. וגם כאן, בשם שרת המשפטים, ישיב לנו השר ישראל כץ. עד עשר דקות לרשותך, אדוני. תודה, גברתי. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, זאת לא פעם ראשונה שאני עולה על הדוכן ומציג את הצעת החוק שלי, אולי זאת הפעם השלישית, והממשלה דוחה את ההצעה. לפני שלושה או ארבעה חודשים שלחתי לשרת המשפטים וגם ליועץ המשפטי תלונה על פוסט שכתב בנצי גופשטיין, מנהיג, יושב-ראש, הראש של תנועת להב"ה הגזענית. בפוסט הזה הוא מעליב את האסלאם ואת הנביא מוחמד, וכותב הרבה דברים משפילים, והוא מאשים את האסלאם בשפיכות דמים, בהרבה דברים, בזוועות. אז בתשובתה, שרת המשפטים אמרה לי, אנחנו לא יכולים, לא מצאנו להעמיד אותו לדין, משום שהמעשים שלו לא מוגדרים כעבירות בחוק, משום שחוק העונשין של 1977 לא מגדיר השפלה או התקפה של קבוצת מאמינים או דת כחלק מהגזענות שמתייחס אליה החוק. על-פי חוק העונשין הישראלי מוגדרת הגזענות כרדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור בני-אדם או חלקים של אוכלוסייה או יחידים, והכול בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני. אין שם העניין, בכל העבירות האלה אין ההגדרה או המושג של קבוצת מאמינים או דת או נביאים או כל דבר אחר ששייך לדת. ואני שואל: למה?

אנחנו חיים בעידן שבו, לצערי הרב, יש הידרדרות בשיח הפוליטי, באווירה הפוליטית. יש גילויי גזענות בכל מקום. זה התחיל נגד ערבים במקומות העבודה, במרחב, בשיח הציבורי, בלימודים, במערכת החינוך, איפה לא? איפה לא? כמה השפילו בני-אדם בגלל מוצאם הערבי, אבל כמה גם התייחסו בהשפלה או בהתקפה או בקריאה לאלימות נגד בני דת מסוימת, נגד קבוצת מאמינים. כולנו היינו עדים ועדים עד היום, לצערי, למצב במגרשי כדורגל.

חלק, מאוהדי בית"ר ירושלים, שתמיד תקפו את הנביא מוחמד. והם קיללו, לא תמצאו את זה במגרשים הערביים למשל. אתם יודעים למה? כי אני כמוסלמי, מאמין שאני צריך לכבד את כל הנביאים: את הנביא משה וישו ואת כולם ולא אקלל או אשפיל אותם. אבל לצערי, אנחנו רואים שחלק במגרשי הכדורגל,

לא רק האוהדים של בית"ר ירושלים, יש עוד אוהדים, לצערי, אבל כאשר חלק מהם מקללים ללא שום תגובה, מבחינת החוק, אני אומר, יש האנשים של להב"ה, שתמיד תוקפים את האסלאם, את הנביא מוחמד, את שאר הנביאים, גם את הנצרות. ויש כל מיני ארגונים כאלה. אז צריך להיות מענה. לכן באה הצעת החוק שלי, כדי להוסיף רק, לא במקום, אני לא רוצה במקום, לכן ההוספה היא, שנוסף על גזע, על מוצא לאומי-אתני יבוא: קבוצה דתית או קבוצת מאמינים, כדי שאנשים כאלה, תהיה רתיעה, תהיה ענישה. בני דת מסוימת, בני הדתות בכלל יהיו בטוחים שהחוק גם מגן עליהם, מגן על האמונה שלהם מפני מתפרעים, תוקפים וגזענים. גברתי היושבת-ראש, העניין מאוד חשוב, ונוסף על היותו הצעת חוק הוא אמירה, הוא עמדה ערכית, שמדינת ישראל וחוקיה צריכים לכבד את האחר האחר הדתי, האחר המאמין, שמגִנים על הרגשות הדתיים והאמונה שלו, וגם על הסמלים שלו, ובמיוחד הנביאים. אי-אפשר שלא לתת מענה, לא בהרתעה ולא בענישה, לגזענים, שכל יום מתחזקים, וכל יום השיח מידרדר. אני מאמין שהעניין של הגזענות הוא גם עניין חינוכי ותודעתי, וצריך לחנך לסובלנות, לקבלת האחר ולשוויוניות. זה צריך להיות גם במעשים ולא רק במילים, משום שאנחנו עדים בבית הזה להרבה הצעות חוק שבצורה ישירה או עקיפה מגבות ונותנות גב לגילויי גזענות דרך הרבה הצעות חוק, כמו חוק ההדחה, כמו חוק האד'אן, ואני מקווה שהאד'אן לא יבוא בכלל להצבעה פה. אז הצעת החוק שלי היא גם אמירה, כפי שאמרתי. היא אמירה למוסלמי, לנוצרי, לכל מאמין אחר, שגם הדת שלו מכובדת, שאנחנו גם לא נרשה למי, גם לא נרשה, גם היהדות. בטח. לא נרשה, אמרתי, כל הדתות. גם היהדות, בטח, אין ספק. אבל אתה יודע שהמדינה מגדירה את עצמה כמדינה יהודית, וכל החוקים הם כדי להגן גם על ההגדרה הזו. אז אני רוצה את המיעוט. אני רוצה להגן על המיעוט, משום שמבחנה של דמוקרטיה, המבחן של דמוקרטיה בסוף זה לא רק: אנחנו רוב אז מחליטים, לא, אלא להגן על המיעוט, לתת לו לבטא את עצמו. חופש ביטוי לו, למיעוט הזה, וגם לתת לו להגדיר את עצמו כפי שהוא רואה עצמו, לא אתה תיתן לו.

חבר הכנסת גליק, חבר הכנסת גליק, אתה יודע ששם, אל-אקצא זה מקום כבוש. אני לא מדבר על שם, אני מדבר בתוך מדינת ישראל. שם מקום כבוש. בהתחלה שילך הכיבוש, אחר כך נדבר על חופש ביטוי. עכשיו, בקשר להצעת החוק, גברתי היושבת-ראש, אמרתי שהגשתי את ההצעה כמה פעמים. לצערי, הממשלה לא רוצה לחרוג מההגדרה הקלאסית של הגזענות. וזה לא נכון, לפי דעתי, זה לא נכון. צריך לחשוב טוב-טוב, מאחר שאנחנו מידרדרים, מאחר שהשיח מידרדר, וגורם לפגיעה בבני דתות וקבוצות דתיות ועדות אחרות, אז צריך לכלול את העניין הדתי, התקפה, השפלה, לקרוא לאלימות נגד דת מסוימת, להשפיל סמלים דתיים, כמו נביאים, כמו ספרי דת מסוימים, כמו תפילה בהר-הבית. צריך שיהיה מענה.

זה לא שלך שם. זה לא שלך.

צריך לתת מענה לזה. אז אני מקווה שהממשלה תתעשת באמת ותסכים להצעת החוק שלי.

תודה רבה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. כאמור, בשם שרת המשפטים ישיב השר ישראל כץ, בבקשה,

היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק העונשין (תיקון, הרחבת הגדרת הגזענות), התשע"ז 2016, של חבר הכנסת מסעוד גנאים, מבקשת לתקן את חוק העונשין, התשל"ז 1977, ולקבוע כי בהגדרת המונח גזענות בסעיף 144א לחוק העונשין תיכלל גם קבוצה דתית. אני מביא את תשובתה של שרת המשפטים, כפי שהיא נוסחה. עבירה של איסור פרסום הסתה לגזענות, לפי סעיף 144ב(א) לחוק, שהעונש בצדה הוא חמש שנות מאסר, אוסרת פרסום דבר מתוך מטרה להסית לגזענות. גזענות מוגדרת כרדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסיה, והכול בשל צבע, השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני. בשנת 2004 נוסף לחוק סימן עבירות השנאה, ובו סעיף 144ו, הקובע נסיבה מחמירה כאשר עבירה אחרת נעברת מתוך מניע של גזענות או של עוינות כלפי ציבור מחמת דת, קבוצה דתית, מוצא עדתי, נטייה מינית או היותם של עובדים זרים. במהלך השנים שחלפו נעשו ניסיונות להרחיב את הגדרת הגזענות, כך שתכלול ציבורים נוספים אשר אינם נכללים בהגדרת הגזענות. ניסיונות אלו לא צלחו, בעיקר עקב רצון המחוקק לייחד את עבירת פרסום הסתה לגזענות, שהיא עבירת ביטוי, לאותם מקרים מובהקים של גזענות במובן הצר,

פגיעה בציבור מחמת צבעו, השתייכותו לגזע או מוצאו האתני. הממשלה סבורה כי יש להתנגד לתיקון המוצע מהנימוקים הבאים: ראשית, הרחבת הגדרת הגזענות עלולה להביא לפגיעה בחופש הביטוי,

העבירה של פרסום הסתה לגזענות היא עבירת ביטוי. כאשר מדובר בביצוע עבירה ממניע של שנאה או עוינות כלפי ציבור, יש הצדקה להרחבה מעבר לקבוצות המנויות בהגדרת הגזענות, וכך נעשה בסעיף 144ו לחוק. אולם כאשר עצם הביטוי מהווה עבירה, ראוי להותיר את ההגדרה המצומצמת.

המונח "גזענות" אינו כולל קבוצות אחרות המועדות לפגיעה, הכללת קבוצות רבות נוספות במסגרת העבירה של פרסום הסתה לגזענות עלולה לרוקן את העבירה ממשמעותה החמורה והמיוחדת ועלולה להחמיר את הפגיעה בחופש הביטוי.

בסימן ז' לפרק ח' לחוק העונשין קבועות עבירות מיוחדות שנועדו להגן מפני פגיעה ברגשות דת או מסורת. עבירות אלו נותנות, במידה רבה, מענה לדוגמאות לפגיעה בסמלי דת שהובאו בדברי ההסבר להצעת החוק. כך, סעיף 170 לחוק קובע עבירה שעונשה שלוש שנות מאסר להורס, מזיק או מחלל מקום פולחן או עצם המוחזק מקודש לקהל אנשים בכוונה לבזות את דתם או בידיעה כי קהל זה יראה במעשה עלבון לדתם. סעיף 173 לחוק קובע עבירה שעונשה שנת מאסר על מי שמפרסם פרסום שיש בו כדי לפגוע פגיעה גסה באמונתם או ברגשותיהם הדתיים של אחרים. נוכח האמור לעיל, מתנגדת הממשלה להצעת החוק. תודה רבה לשר המשיב ישראל כץ. מה? השר רוצה להמשיך?

בבקשה, אדוני, יש לך עוד חמש דקות.

אז באמת בהזדמנות הזאת, אני אנצל את הבמה כדי, דבר על ראש הממשלה. לאחל הצלחה לראש הממשלה בפגישתו החשובה היום עם נשיא ארצות-הברית דונלד טראמפ. פגישה ראשונה בין ראש ממשלת ישראל לבין הנשיא הנבחר של ארצות-הברית. יש סוגיות נכבדות שעליהן יהיה צורך ועליהן יהיה הדיון. קודם כול, סוגיית הביטחון: הצורך לצמצם את מעורבות איראן, את המעורבות החתרנית של איראן באזור, את התמיכה האיראנית בארגוני טרור באזור הזה, ובראש ובראשונה ארגון ה"חיזבאללה", שהוא ארגון טרור, עם מנהיגו חסן נסראללה, שהוא מנהיג טרור. יש מצב מאוד מיוחד, שדווקא משתקף גם בכנסת הזאת: מדינת ישראל רואה ב"חיזבאללה" ארגון טרור, הליגה הערבית רואה ב"חיזבאללה" ארגון טרור, מועצת מדינות המפרץ רואה ב"חיזבאללה" ארגון טרור, ויש גורם אחד, גברתי היושבת-ראש, בכל המרחב הזה שלא ראה ב"חיזבאללה" ארגון טרור, זו סיעת הרשימה המשותפת, כאן, בכנסת. אלה היו ההודעות שהוצאו בזמנו, שתקפו את הליגה הערבית. אכן, יצאה הודעה רשמית של הרשימה המשותפת, שתקפה את הליגה הערבית על זה, שהיא קוראת לפעול נגד ה"חיזבאללה" כארגון טרור. כי ה"חיזבאללה" מאיים על משטרים ועל מדינות במרחב הזה. ה"חיזבאללה" מאיים על סעודיה והוא מאיים על ירדן, וה"חיזבאללה" שלח, בהוראת איראן, מחבלים לוחמים לתימן, להילחם לצד החות'ים השיעים נגד הממשל התימני, שנלחם נגד סעודיה ומדינות ערביות אחריות, וגם ירה לא מזמן טיל לעבר ספינה סעודית. כלומר, האזור הזה היה באנדרלמוסיה, באנדרלמוסיה משמעותית. איראן בונה ציר שיעי, ציר שיעי של טרור, שהוא תומך במשטר הסורי, שהוא תומך ב"חיזבאללה", שהוא תומך בחות'ים בתימן, שהוא תומך בשיעים בעיראק, והוא בעצם מאיים על כל המרחב, על כל המדינות המתונות, ישראל, על כל המשטרים ועל מדינת ישראל. וחשוב מאוד שהיום ראש הממשלה, בפגישה החשובה, יביא עם נשיא ארצות-הברית להסדרה את העניין הזה. ציר בהנהגת ארצות-הברית, בשותפות ישראל, ומדינות במרחב שהן נגד החתרנות האיראנית ונגד הטרור שמגובה על-ידי איראן: ה"חיזבאללה", ה"חמאס", "הג'יהאד האסלאמי", מול הציר האחר, כדי שאפשר יהיה להפסיק את החתרנות באזור הזה. אני מאחל לראש הממשלה הרבה הצלחה. ואם אני שומע כאן הערות, שחלק מהרשימה המשותפת מסתייג מה"חיזבאללה", אני מוכן על חשבון זמני לתת להם דקה לכל אחד לבוא ולהגיד את זה.

זה אבסורד ושערורייה שחברי כנסת במדינת ישראל תומכים באויבים מרים של המדינה, באויב שיורה כאן טילים על כלל האוכלוסייה, הוא גם לא הפלה בין אוכלוסייה יהודית לערבית. שראש רשימת בל"ד שעמד להיות, נעצר על רקע שיתוף פעולה וריגול ביחד עם ה"חיזבאללה". כן, ממפלגתה של חברת הכנסת חנין זועבי. שהוא ברח מכאן, ואתם עומדים ותומכים בארגון הזה. בושה וחרפה שקורה דבר כזה בכנסת ישראל. תודה רבה לשר ישראל כץ. האם חבר הכנסת מסעוד גנאים מעוניין? בבקשה, אדוני. שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, כבוד השר, חברי חברי הכנסת, באמת, מבין כל הטיעונים נגד החוק הצחיק אותי העניין של הגבלת חופש הביטוי. אם אנחנו מוסיפים קבוצת מאמינים, או דתית, להגדרת הגזענות, זה יגביל את חופש הביטוי. עכשיו מבכים את חופש הביטוי? אתם רמסתם את אבו אבו אל-חופש-הביטוי" חוק ההשעיה, חוק ההסדרה, חוק העמותות, חוק המואזין.

ולפני שבוע או שבועיים רק, מחוק-יסוד: הכנסת, סעיף 7א, כבוד השר, סעיף 7א, שבו הגבלה של אנשים לרוץ לכנסת או מפלגות, בגלל התבטאות, ועכשיו אתה מבכה את חופש הביטוי, בגלל הוספת קבוצת מאמינים להגדרת הגזענות? ואללה, דבר מוזר מאוד באמת. תודה. תודה רבה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. כאמור, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. וכעת נצביע על הצעת חוק העונשין (תיקון, הרחבת הגדרת הגזענות), התשע"ז 2016, כפי שהוצגה על-ידי חבר הכנסת מסעוד גנאים. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. נגד הגזענות, בעד החוק, ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק העונשין (תיקון, הרחבת הגדרת הגזענות), התשע"ז 2016, נתקבלה. בעד, 30 חברי כנסת, 44 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק העונשין (תיקון,

לפרוטוקול: חבר הכנסת יוסף ג'בארין,

טיבי מבקשים להירשם כתומכים בהצעת החוק. וחבר הכנסת חיליק בר גם כן.

אנחנו עוברים להצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט), התשע"ה 2015, של חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי כנסת. אני כבר מציינת, כמובן, חברת הכנסת תמר זנדברג, כי תשובה והצבעה יהיו במועד אחר. בבקשה, גברתי, עשר דקות לרשותך. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חברות וחברים, לא שומעים אותה. משהו, מיקרופון. בבקשה תבדקו. עכשיו שומעים?

עכשיו שומעים. תודה. טוב, אז שוב תודה, גברתי היושבת-ראש.

גברתי המזכירה, על הדאגה שקולי יישמע כאן במליאה. חברות וחברים, החוק הזה, בואו נגיד את האמת, לא היה צריך להיות כזה חשוב. הוא חוק די מובן מאליו.

זה חוק בשביל 4 שקלים או יותר נכון 3.90 שקלים. ולמה אני מתכוונת? אני לא יודעת מי מכם לאחרונה הזמין כרטיסים לקולנוע, איזה בילוי כזה שהרבה מאתנו אוהבות ואוהבים לעשות מפעם לפעם.

הכרטיס 39 שקלים, אבל אם דאגתם בעצמכם להזמין את הכרטיס באינטרנט מראש, לא 39 שקלים, אלא 42.90. עמלה של כמעט 10% ממחיר הכרטיס שמתווספת על כל כרטיס. כך שאם הלכתם בקבוצת חברים של עשרה אנשים, 3.90 כפול 10. אם הלכתם משפחה, ארבעה או חמישה אנשים לסרט, כפול ארבעה או חמישה. למעשה, העמלה הזאת, כבר התרגלנו אליה, היא הפכה להיות חלק ממחיר הכרטיס. היא לא בדיוק עמלה, היא יותר מין, אפשר לקרוא לזה חלק מהמחיר, כי אפשר. שיטת מצליח, עמלת מצליח: אם אפשר, אז נגבה. אם לא יהיה אפשר, אז אולי לא נגבה. וכאן אני מגיעה להצעת החוק הזאת, שבעצם באה לעשות דבר נורא פשוט ומובן מאליו: אין לעמלה הזאת שום היגיון, לא כלכלי, לא ארגוני, לא עסקי, לא אחר. אנחנו פשוט גובים אותה בגלל שאפשר לעשות את זה, כי אפשר להוסיף עוד 4 שקלים למחיר כל כרטיס, ויאללה, העלינו את המחיר ב-10% בלי שדיווחנו על זה לציבור.

הנושא הזה חזר ועלה כאן,

בשנים האחרונות.

בשנת 2014 כבר הייתה הודעה על איסור לגבות את המחיר הזה בתור עמלה. מעכשיו לא יהיה אסור לגבות אותו, אלא יהיה צריך להצהיר עליו כחלק מהמחיר. כלומר, מחיר הכרטיס הוא 42 שקלים אבל אם נבוא לקופה רק 38 שקלים. עוד ארבעה שקלים זה ככה איזה פרס, או יותר נכון קנס, למי שעשה את הדבר הצרכני, האחראי ואפילו חסך כסף לבית-העסק, כי במקום לבוא לקופה, להעסיק את הקופאית, לעמוד בתור, לגרום לכך שהקופה, יהיו לה שעות פתיחה והיא תצטרך להיות פתוחה ולענות לטלפון וכו', הוא הצטרף למאה ה-21 ועשה את הדבר ההגיוני וקנה את הכרטיס הזה באינטרנט. עכשיו אומרים לנו, חברות וחברים, שאם אנחנו נבטל את העמלה הזאת, אז פשוט המחיר יעלה. זאת התשובה שתמיד נותנים לנו בכל דבר צרכני שאנחנו רוצים לעשות כאן בכנסת. מסבירים לנו שהמחיר יגולגל על מישהו אחר. רוצים להגביל את שכר-הדירה, המחיר יגולגל לשוכרים. רוצים לשמור על העסקה הוגנת, המחיר יגולגל לצרכנים. כל דבר פה יגולגל. אז אני אומרת: בואו נבדוק את זה, הרי העמלה הזאת כל כך אבסורדית, היא כל כך הזויה. אין בה שום טעם ושום היגיון. לכן גם אין שום סיבה להאמין שהיא תגולגל על מישהו אחר. ואתם יודעים מה, נותנים לנו תמיד את ההשוואה לחו"ל, שבהרבה מדינות אכן קיימת העמלה הזאת, אבל במדינות האחרות יש עוד דבר, יש תחרות על מחיר כרטיס הקולנוע. שמתם לב שבמדינת ישראל לא משנה לאיזה רשת אתם הולכים, תמיד המחיר אותו דבר. למה, מה קרה? זה עמלה ממשלתית? זה בנק? זה ביטוח לאומי? יש פיקוח על המחיר הזה? איך זה יכול להיות שיש כזה תיאום מחירים בין הרשתות השונות, שלמעשה מוביל כאן למצב שמצריך התערבות של ההגבלים העסקיים, כי יש כאן כשל שוק.

אין תחרות אמיתית, כי אני בטוחה שאם הייתה תחרות אמיתית במחירי הכרטיסים אז היינו רואים מחירים שונים, והיינו רואים תחרות על לב הצרכן, והיינו רואים רשתות שבהחלט מבטלות את העמלה הזו או מורידות את המחיר.

בתגובה על הצעת חוק של מיקי רוזנטל מלפני כשנתיים-שלוש, הסינמטק בתל-אביב,

הסכים לעשות דבר כזה וגבה עמלה רק על קנייה ולא על כרטיס. כדאי לכסות עלות שכביכול קיימת, ככל שעולה היום כסף לדאוג למודם ולאתר אינטרנט מתפקד. אבל אין שום סיבה שאותה עמלה תיגבה על כל כרטיס ולא על כלל הקנייה.

אני רוצה לומר שני דברים: 1. באמת לפי יוזמה של חבר הכנסת מיקי רוזנטל, שאני שמחתי להצטרף אליה, אנחנו נגיש הצעת חוק כזאת נוספת, נוסף על הצעת החוק הזו, שמדברת על ביטול העמלות. אנחנו נגיש יחד הצעת חוק שמחייבת, אם נגבית עמלה, שהיא תיגבה פר-רכישה ולא פר כרטיס. כבר כך אני מאמינה שנוכל להוזיל את המחיר הזה בצורה משמעותית. והדבר השני שאני רוצה לומר זה ששר הכלכלה החדש,

שנכנס ממש בשבועות האחרונים לתפקידו, אכן הרים את הכפפה, לקח את הנושא הזה לתשומת לבו, עושה כרגע עבודה ממשלתית במשרד על מנת לבדוק האם אומנם יש באמת עלות כזאת ומה הסכום שצריך לגבות עליה, אם בכלל. ולכן, אני גם נעניתי לבקשתו ולבקשת הקואליציה בראשות יושב-ראש הקואליציה דוד ביטן, לא להצביע ולא לקבל תשובה על הצעת החוק הזו כרגע, עד שתתבצע אותה עבודה ממשלתית, ומשם להמשיך ולקדם את הצעת החוק הזאת ביחד. אז לסיכום אני רק אגיד שאומנם זו הצעת חוק ה-4 שקל או ה-3.90 אבל אני לא חושבת שיש הרבה דברים יותר מעצבנים מהעמלה הזאת, שאתה צריך לשלם אותה על כלום, שהיא מיותרת ובעצם כל מה שנשאר ממנה זה עמלת מצליח. אני בטוחה שביחד, יחד עם שר הכלכלה, עם צוות המשרד שלו ועם חברי הכנסת, אנחנו נבטל את העמלה הזאת ונעשה משהו קטן אבל טוב לטובת הרבה צרכנים במדינת ישראל.

תודה רבה לחברת הכנסת תמר זנדברג. כאמור, תשובה והצבעה במועד אחר.

אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, שבעצם הוצגה כבר במליאה על-ידי חברת הכנסת קארין אלהרר, שהיא גם היוזמת, וקבוצת חברי הכנסת: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, עדכון הסכום הבסיסי לפי שכר המינימום לעניין קצבת שירותים מיוחדים), התשע"ז 2016. ישיב לנו על הצעת החוק הזאת, חברת הכנסת קרין אלהרר, את ביקשת להביא את זה להצבעה?

אז אנחנו ממתינים לתשובתו של שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ, למרות, אדוני יושב-ראש הקואליציה, אתה רוצה להגיד לנו משהו? חבר הכנסת דוד ביטן. חבר הכנסת דוד ביטן, יש לך איזו הודעה? ניתן לו כמה דקות, אולי יש שם פרטים שאנחנו לא יודעים.

אדוני השר, אתה מברר אם אתה צריך להשיב? חבר הכנסת דוד ביטן, יושב-ראש הקואליציה, האם אני מקיימת, אני פונה ליוזמת של החוק חברת הכנסת קרין אלהרר, אני ממתינה לתשובתך האם להמשיך בתשובה והצבעה?

אני לא מקבלת תשובה, רבותי, לכן אני חייבת, רגע. בבקשה תחליטו, אני לא יכולה למשוך. למה הגעתם?

אדוני יושב-ראש הקואליציה רוצה לתת תשובה. אני אעלה למעלה או מהצד? מהצד. בבקשה, אדוני. ביחס להצעת חוק של קארין אלהרר, בישיבה הקודמת ראש הממשלה אמר דברים שנשמעו במליאה, רגע, תני לי, ואז לגבי תקופת הזמן שהוועדה תוכל לסיים את התפקיד שלה כדי שנוכל לתת תשובות ולסיים את ההצעה, ראש הממשלה אמר שהוא יברר עם שר האוצר ויחזור. הוא חזר באמצעותי. אני הודעתי בישיבה הקודמת שהמועד הוא שלושה חודשים. בתוך שלושה חודשים לכל היותר אנחנו נביא את התשובות לעניין הזה, ואני מקווה שעד אז הבעיה תיפתר.

עכשיו ההחלטה, חברת הכנסת קארין אלהרר, אני רוצה לשמוע מה החלטתך. בבקשה, גברתי. גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת ביטן, יושב-ראש הקואליציה, בואו נעשה סדר בדברים. החלטת ועדת השרים הייתה, דוד, אתה מקשיב? אחרי זה אתה שואל, החלטת ועדת השרים הייתה לדחות בשלושה חודשים. אני יודעת מה הייתה החלטת ועדת השרים. זו הייתה ההחלטה, לדחות בשלושה חודשים. עכשיו תגיד לי מה החידוש אם אתה אומר לי שתהיה ועדה, אני אגיד לך.

לא סיימתי. אתם אומרים: תקום ועדה. מי זו הוועדה? איפה היא? הוועדה שקמה היא לעניין של הצעת חבר הכנסת אילן גילאון. זו הצעה אחרת, על קצבה אחרת, אל תערבבו את הדברים. אז אני רוצה לדעת, קודם כול שלושה חודשים זה הרבה זמן. מדובר בסכום כסף קטן, אתם לא צריכים שלושה חודשים. ראש הממשלה ביקש שלוש דקות, לא שלושה חודשים. דבר שני, אני רוצה לדעת במה הוועדה הזו דנה. תודה, גברתי. בבקשה, אדוני.

אני לא מבין את הוויכוח הזה, ולדעתי הוא לא במקום. כשנתתי את התשובה את לא היית באולם, זה היה סוף סדר-היום של הצעות החוק, ולכן הודעתי במקום וסיימנו את הדיון. הוועדה הזאת תדון גם בהצעת החוק שלך, אין שום בעיה עם זה. ושלושה חודשים, ועדת שרים שהחליטה, אין מחויבות, היא יכולה לדחות את זה שוב.

לאור ההצהרה שלי, בתוך שלושה חודשים העסק הזה חייב להסתיים,

את לא רוצה, אז לא, מה אני אעשה. כן, גברתי, מה החלטתך? השר מוכן לתת לך תשובה.

בבקשה, אדוני השר. אני מבינה שהשר כבר כאן. כמובן ישיב על הצעת החוק הנ"ל שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת בראש, חברי חברי הכנסת, צר לי שעניין כזה צודק הופך להיות עניין של אגו ועניין פוליטי. צר לי שעניין כזה צודק הופך להיות עניין של אגו ועניין פוליטי. לא יכול להיות שאני מגיע ואומר: תני לי שבועיים לדבר עם ראש הממשלה,

תעלי להצבעה, ואומרים לי: לא, עכשיו. למה צריך לחכות שבועיים? כי צריך להביא תוצאה. הוא אמר שלושה חודשים. כי צריך להביא תוצאה, בוז'י. תגיד שבועיים. אמרתי. אמרתי לה: אם לא, תבואי להצבעה. היא אמרה: לא, אני לא רוצה, כי אני רוצה לנצח. כי אני רוצה. העניין צודק. מי שעשה את זה בפעם שעברה והביא את 100 המיליון זה הייתי אני. מי שהביא את 100 המיליון הייתי אני, וחילקנו את הכסף שלקחנו עם נציגי הנכים שחילקו את הכסף. והעניין צודק. בשבוע הבא אתה תצביע בעד? לא, הוא בחו"ל. אל תעשה לי התניות. אתה אמרת שבועיים. עפר, אני אמרתי: תני לי שבועיים ללכת לראש הממשלה, לנסות להביא תוצאה, כי העניין צודק. אני חלק ממפלגה. אמרתי: תנו לי צ'אנס. חיים, שבועיים היא מוכנה. כשאתה נגעת במילואים, מה אמרת לי? תן לי זה, תן לי, בסוף הבאנו תוצאה, הבאנו תוצאה. אני לא רוצה לנצח, אני רוצה להביא תוצאה. מה אתם אומרים לי? לא, תקשיב, אנחנו רוצים לנצח. זה לא עובד. היא מוכנה שבועיים. יש לך שבועיים, חיים. אל תתחייב לשבועיים, אני מתנתק מדוד ביטן. מה שאני אומר, אני בשבועיים האלה אפנה לראש הממשלה, אגיד את מה שיש לי להגיד, והיה ולא, תביאי את זה בעוד שבועיים להצבעה ונצביע את מה שאנחנו חושבים. מוכנה?

מוכנה. תודה. אוקיי, יש פה הצעה של השר לדחות בשבועיים. והיא מוכנה. תישאר, אני מצביע.

שנייה. אדוני יושב-ראש הקואליציה. אדוני יושב-ראש הקואליציה, חיים, זה ביזיון לך. דוד, אני מקבל את הצעתה, אדבר עם ראש הממשלה,

ואז יסכים? יש פה שר שכרגע אמר,

רבותי, תנסו להיות קצת בשקט כדי שאני אעשה פה סדר קצת. השר עלה עם תשובתו והציע לדחות את ההצבעה בשבועיים. חברת הכנסת קארין אלהרר, קודם כול שאלתי אלייך, האם את מסכימה לדחיית ההצבעה בשבועיים?

עכשיו בוא ניתן דקה ליושב-ראש הקואליציה מול השר כדי שנדע איך לפעול. למה צריך לתת דקה?

איפה זה נמצא בתקנון? סליחה, למה לתת דקה?

הכול בסדר.

רבותי, לפי מה שאנחנו ראינו פה, ויש פה הסכמה של שני הצדדים, ההצבעה נדחתה על-פי בקשתו של השר והסכמתה של חברת הכנסת היוזמת. הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה, גברתי. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי חבר הכנסת אברהם נגוסה ביקש להסיר את שמו מהצעת חוק שירות המילואים (תיקון, זכויות עובד שבן-זוגו משרת שירות מילואים בנסיבות חירום), התשע"ה 2015, שמספרה פ/1710/20.

תודה, גברתי. רבותי, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על-ידי רב מקומי), התשע"ז 2016, של חבר הכנסת אלעזר שטרן. בבקשה, אדוני, עשר דקות לרשותך. ישיב לנו בשם ראש הממשלה השר איוב קרא, אני מקווה שעד אז הוא יגיע לאולם. בבקשה, עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת בראש, השרים, עמיתי חברי הכנסת, שמעתם? שמעתם? הצעת חוק הגיור, בשם הממשלה ישיב השר איוב קרא. אין לך בושה? תגידו, אין גבולות? אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? הוא שר במשרד ראש הממשלה. מה זה הדבר הזה? תתנצל. הם צודקים. הם לא צודקים. למה הם לא צודקים? כי השר איוב קרא יעמוד פה ויעשה מלאכתו נאמנה ויקרא לא יודע את מה, ואין מה לעשות,

יריב לוין, אל תלמד אותי שוויון מהו אחרי חוק ההסדרה.

אל תלמד אותי שוויון מהו אחרי חוק הגזל שלך. לך לחבר הכנסת בגין שיגיד לך מי צריך להתבייש. תתנצל ותחזור בך. לך לחבר הכנסת בגין שיגיד לך מי צריך להתבייש. יש פה מנהג בכנסת, חברי הכנסת הערבים לא משתתפים בהצעות של דת ומדינה.

זה חדש לך? אתה מנצל את זה. אני העברתי את החוק שמסדיר את מינוי הקאדים הדרוזים, אז מה? אוקיי, שמעתי אותך.

אל מי שצריך להתבייש, זו לא האחריות של כולנו כאן? השר לוין, נגיע אל מי שצריך להתבייש.

אני עומד פה, תתבייש. ואני מעלה את זה פעם ועוד פעם כדי שאתה תתבייש. תעלה.

דרך אגב, היה כתוב בדפים של הכנסת, תתנצל. ישיב: השר יריב לוין. תתנצל בפניו. ככה כתוב. תתנצל בפניו. אז מי מתבייש? תתנצל בפניו. למה כתוב? גברתי היושבת-ראש, מה כתוב?

יענה לי? זה לא חשוב, זה משנה בהתאם לנאום. מי יענה לי? בהתאם, מי יענה לי?

אוקיי,

השר לוין, שכתוב שהוא ישיב נוכח כאן,

אז כאילו אל מי אני מדבר? אבל אני אגיד אל מי אני מדבר, אל המוני עמך בית ישראל, אני מעלה את החוק הזה כבר פעם רביעית, כל שישה חודשים, זה המינימום שאני יכול, ובין הפעם הקודמת לפעם הזאת אני צריך להגיד לך, חברי השר איוב קרא, בוא, תעדכן את המספרים, בוא, אני אגיד לך. השר קרא, בוא, אני אעדכן אותך. תכתוב: בין הפעם הקודמת שהשר יריב לוין עמד פה ודחה את זה לבין עכשיו נולדו עוד 2,520 תינוקות שלא רשומים כיהודים, כיוון שהחוק הזה לא התקבל. השר לוין כנראה ישיב שכשהוא הולך לפתרון המדינה הדו-לאומית, איפה יהיו אחינו שבאו מחבר המדינות ואמרנו להם: אתם לא יהודים? באיזה צד של הלאומיות תשימו אותם? יהודים או לא-יהודים? ראש הממשלה נמצא בארצות-הברית, אנחנו מחזיקים לו אצבעות ומברכים אותו, אבל אני גם רוצה לברך את הראשון-לציון, את הרבנות הראשית לישראל, שהתכוננה טוב לביקור של ראש הממשלה בארצות-הברית, והכירה ברב שגייר את הבת של נשיא ארצות-הברית איוונקה טראמפ. "כי נפל פחד היהודים עליהם", ככה כתוב במגילת אסתר, שאנחנו עוד מעט קוראים. אבל זה לא הפוך, פה נפל פחד הגויים על הרבנות הראשית, והם מכירים ברב שעד לפני חודשיים לא הכירו בו. אבל הפחד מהעתיד שלנו, הוא לא נופל על אף אחד, מההתבוללות שאנחנו מביאים לכאן, מהבושה שאנחנו שמים על רבנים. השר קרא, אתה לא יודע, אני אגיד לך: החוק שאני הבאתי משאיר את כוח הגיור בידי הרבנות הראשית.

הוא קצת מפרק את המונופול. הרי אנחנו יודעים, יש רב ראשי לישראל שהבית הזה בחר אותו, שעשה הסכם טיעון על זה שהוא מכר גיורים. זה יותר טוב? תגיד לי אתה את האמת. רב ראשי שנבחר כי יש לו מונופול, והוא מוכר גיורים בכסף, ועל זה עכשיו הוא עשה הסכם טיעון והוא נכנס לשנים לבית-סוהר, על גיורים, אז איפה אנחנו עומדים בתוך הסיפור הזה? באמת, אין לנו בושה? עכשיו, למה מתנגדים? הרי השר לוין, שברח מכאן, קיבלת עדכון, השר קרא? לא.

השר לוין שברח והשאיר אותך לענות לי, כי בדפים שחילקו לנו כתוב שהוא עונה, הוא עמד פה בפעם הקודמת. אתה יודע מה הוא אמר? זה החוק הכי חשוב שיש בכנסת, ככה הוא אמר, אבל יש שיקולים קואליציוניים ואנחנו מתנגדים, צריכים להתנגד, בזה אני מוסיף את הפירוש. אבל בשורה התחתונה אתה, להבדיל מהשר לוין, יודע שאצלי כולם נולדו שווים והזכויות שוות. אנחנו מכירים הרבה שנים, אני לא צריך לקבל ממנו ציונים. על זה ששולחים שר דרוזי לענות על שאלת גיור, שלא ימשוך אותנו לפינה הזאת של הכאילו-אפליה, מפני שהצרחות שלו הן אלה שאומרות שזאת האפליה בהקשרים האלה.

סוגיית הגיור היא סוגיה שבגלל זה חברי הכנסת הערבים, ואני לא בא אליהם בטענה, עומדים בצד אף-על-פי שהם אופוזיציה, הם לא יצביעו אתנו, אבל הם יודעים שזאת סוגיה דתית יהודית, ולכן הם לא מצביעים. אני חושב שזה מנהג הכנסת הרבה שנים בהקשרים האלה. אבל לענות, להיות חשוף בצריח בשאלה רגישה כמו סוגיית הגיור, שמעליבה מאות אלפים של אחינו שבאו מחבר-המדינות,

היא גם אחרי זה מוליכה לעניין שיקברו אותם לחוד, גם אם הם חיילים, שתהיה להם תקנה, או חוק שונה, מפני שהם חיילים והם נפלו אחרי שלא הכרנו ביהדות שלהם. וגם אם הם רצו, אמרנו להם שהם יכולים להיות יהודים רק אם הם יחבשו כיפה וילבשו ציצית כמו שאני לובש, בהקשרים האלה, אבל את זה לא רוצים לסדר. ופרשת השבוע, לך אני לא צריך להגיד, אתה יודע, נבי שועייב, פרשת יתרו. ככה כתוב: "וישמע יתרו כהן מדין חֹתן משה את כל אשר עשה אלוקים, והוא נתן לנו אולי את אחת העצות הכי טובות שיש. ואני אשאל אותך איזה גיור הוא עבר? אני לא יודע. אתה לא יודע. אם הוא היה עובר גיור לא הייתם הולכים לנבי שועייב, נכון? יש כאלה שאומרים כן. יש כאלה שאומרים כן. אז נגיד שהוא עבר גיור. לא כתוב בשום מקום. והוא נתן עצה נהדרת למשה. זה נשאר לך לדמיון.

בשורה התחתונה, כיוון שאני רוצה לראות תכף את השר לוין חושב, ובטח אחרי זה אתה תתנגד ואני אענה עוד פעם, אנחנו צוחקים, אבל הסוגיה הזאת היא סוגיה כואבת. היא לא רק סוגיה דתית, היא גם סוגיה של אנשים שמעליבים.

גברתי היושבת בראש מכירה את העיוותים הקשים האלה. אני לא יודע איך היא תצביע, אבל אני אומר לך, כמו לרוב חברי הקואליציה, שאם זה היה תלוי בהם הם היו מצביעים בעד החוק הזה, מפני שהם מכירים את העוול שנגרם, בעיקר לעולי חבר-המדינות, את זה שהמבחן היחיד שיש להם, אם הם יהודים או לא יהודים, זה משהו שקובע, אם אתה רוצה, מישהו שחושב שלנשים אסור לשרת בצה"ל, והוא גם קובע אם הם יהודים או לא. וגם בתוך הצעת החוק הזאת, זה משאיר את זה בתוך העולם האורתודוקסי, אבל קצת מפרק את המונופול, נותן גמישות גדולה קצת יותר לרבני עיר להקים עוד בתי-דין, ולא שאתה תהיה חייב ללכת לאותה עיר שלך. גם את זה הממשלה הזאת לא נותנת. ואם עכשיו תשאל את חברי הקואליציה למה, נראה מה התשובה שהם ייתנו לך. ואני אמרתי לך, אתה תראה מי יבוא להצביע על ההצעה הזאת, ואני לא מתנצל בפני חברי חברי הכנסת שאני כל שישה חודשים מעלה את זה עוד פעם. אני חושב שאת ההצעה הזאת היו צריכים להעלות שרת הקליטה, ושר הדתות, וסגנית יושב-ראש הכנסת, וכל מי שהעלייה הזאת וזהותה היהודית-דמוקרטית של מדינת ישראל חשובה לו בהקשרים האלה. אבל מה כולם יגידו בראש? רפורמים, קונסרבטיבים. בהקשר הזה דווקא צריך להגיד תודה אפילו לאחים הרפורמים והקונסרבטיבים שלנו, החוק הזה לא דן בגיורים שלהם, הוא דן רק בגיורים אורתודוקסים, אבל הם, בהכירם את חשיבות החוק, החליטו לעמוד בצד ולא להתנגד לו. נא לסכם, אדוני. אני רואה שהשר קרא קיבל פתק. פשוט עשר הדקות שלך תמו. אז אני מודה לך.

אני ארד, ואני אנצל את שלוש הדקות הבאות.

תודה רבה לחבר הכנסת אלעזר שטרן. כאמור, ישיב לנו בשם ראש הממשלה השר איוב קרא, בבקשה,

גברתי היושבת-ראש,

חבר הכנסת אליעזר שטרן היקר, אלעזר.

אצלנו הדרוזים, ברוך השם, חוקי הגיור ברורים מאוד. אין לנו בעיה, ברוך השם. אף אחד לא יכול להיכנס, אף אחד לא יכול, אני חייב להגיד. תודה על התשובה, אתה יכול לרדת. תודה רבה. אבל כחלק מכל העניין הזה, היות שאני צריך לייצג את ראש הממשלה פה, אני רוצה לומר לך שהצעת החוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על-ידי רב מקומי), התשע"ז 2016, שלך, אדוני, עלתה בתחילת ינואר בוועדת השרים לענייני חקיקה. עמדת הממשלה הייתה לדחות את הדיון בשלושה חודשים. למעשה, ועדת השרים לא קיימה דיון לגופה של ההצעה, ועל כן לא התקבלה עמדת ממשלה מסודרת של הממשלה בעניין. לא התקבלה עמדת ממשלה מסודרת בעניין אז, לפני שלושה חודשים. מכל מקום, לגופו של עניין אנו סבורים שעל הממשלה להתנגד ולדחות את ההצעה, כדלהלן: לפני כ-20 שנה התכנסה ועדת נאמן, ועסקה בתחום הגיור כשהעיקרון המנחה שעמד לנגד עיניה היה הצורך בשמירה על אחדות העם באמצעות גיור אחד המוסכם ומקובל על הכול ומאושרר על-ידי הרב הראשי. מסקנותיה של ועדת נאמן התקבלו על דעת הממשלה בסדרת החלטות ממשלה, ובהתאם לכך הקימה הממשלה את מערך הגיור ובתי-הדין לגיור הכפופים לרב הראשי, זאת, לשם קיומו של הליך גיור אחד המקובל על הרבנות הראשית ועל מוסדות המדינה, דבר שישמור על אחדות העם ועל כבודם ומעמדם של המתגיירים. לעומת זה, עיקרה ומטרתה של הצעת החוק הנ"ל לאפשר גיור על-פי מגוון הרכבי בתי-הדין שממומנים על-ידי עצמם ואשר אינם נדרשים להיות כפופים לרב הראשי. דבר זה יכול להוביל למגוון גיורים שעלולים לא להתקבל על-ידי הרבנות הראשית, וזה ייצור סוגי מתגיירים ורמות שונות של מתגיירים, וממילא יפגע במתגיירים שגיורם לא יוכר כראוי וכן יהיו פגיעה באחדות העם ויצירת מחלוקת וקיטוב. זו הייתה מטרה שהממשלה ראתה לנכון לאמץ, כאמור, בעקבות ועדת נאמן. אני רוצה לומר, הזכרת כאן את פרשת יתרו, האלוף במילואים, והיה לי הכבוד לעבוד לצדך ולהיות בקשר אתך עוד לפני שנכנסת לבית הזה. אני יודע עד כמה היה חשוב לך הקשר עם צאצאי יתרו. לפי מה שאנחנו יודעים, לפי התורה, יתרו היה היועץ מספר אחת למשה רבנו, וגם היום אנחנו, כל אחד בחלקת האלוהים הקטנה שלו, עושה הכול כדי לייעץ לעם ישראל, לפחות בכל מה שקשור במזרח התיכון, לא קיבלנו תמורה. אבל לא קיבלנו תמורה. עד היום אנחנו עצמנו לא גילינו אם באמת הוא הפך להיות יהודי או נשאר דרוזי. לכן הפרשה השבוע והכבוד שהוא זוכה לו מחייבים אותנו להתייצב תמיד בנאמנות לדרך הזאת שהוא התווה וקיווה ועשה הכול כדי לסייע לעם ישראל. אני מקווה שהמחלוקת הזאת בעניין הגיור תהיה הבעיה האחרונה שאנחנו נצטרך להתמודד אתה. אני חושב שיש פה סוגיה שמחייבת מחשבה יותר רחבה בהמשך. כרגע עמדת הממשלה היא לדחות את ההצעה.

תודה רבה לשר איוב קרא. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה, שלוש דקות שלך, שביקשת. ידידי השר קרא, יתרו הביא עצה מבחוץ, לא בפתק. השר לוין, צרחת עלי קודם אם אני לא מתבייש, לא צרחתי עליך. אני אומר צרחת, עזוב אותך, אם אני לא מתבייש, אתה מתלהם.

באמת אתה לא רואה את האבסורד הזה? אל תלמד אותי, אני מקווה שאתה לא רוצה ללמד אותי איך להתייחס בשוויון למי שלא יהודי. אתה לא יכול ללמד אותי. אמרתי לך, לא בגלל חוק ההסדרה, בגלל מה שאמר השר קרא,

על השנים שאני מכיר וחי עם הדרוזים ועם הבדואים ועם מי שאתה רוצה. חבל שזה לא, אבל כשאתה נותן לו, כשאתה בורח מלענות על הגיור, כשאתה יודע מה אתה אמרת לי, וגם אני יודע על החשיבות,

לא, אתה יצאת מהאולם.

וגם בניגוד למה שכתוב, אתה לא שמעת.

כתוב שאתה עונה לי, ואתה לא רצית לענות לי את התשובה הזאת.

ואני רוצה להגיד לך: תסתכל מי לא יהיה באולם הזה בהצבעה הזאת או מי יתבייש מלהצביע נגד החוק הזה. אני יודע שגם אתה, לא מתבייש, אבל זה לא נעים לך. אתה יודע את החשיבות, אתה יודע את המאמצים,

אתה יודע את ההסכמים שהגענו אליהם על זה, ולא משנה. להגיע להבנה. אבל הגענו להבנה. זה שקר. הגענו להבנה עם הבית היהודי, לא, זה לא, זה שקר.

היה אתמול דיון על מעמד הכנסת. תכף נדבר עליו מילה. אבל החוק הזה, שהגענו להסכמה עליו, עם ראש הממשלה,

אתה יודע שבלילה אחד בשתי דקות ביטלתם. תגיד לי, מה זה כבוד הכנסת? בית-המשפט העליון? אני אגיד לך מה זה כבוד הכנסת, שחוק גיור שעובדים עליו שנתיים או חוק גיוס שעובדים עליו שנה וחצי לא מבטלים אותם בהסכם קואליציוני של שתי דקות בלילה. זה כבוד הכנסת.

זה הביזוי. באה הממשלה, אתה יודע מה זה כבוד הכנסת? אני אגיד לך.

שיושב-ראש הכנסת יכול לדבר אתנו על איך זה שנשיא המדינה יושב פה, ויושב-ראש הכנסת יושב, ביום חג, ואין פה אפילו רבע מחברי הכנסת, זה כבוד הכנסת. בית-המשפט העליון זה כבוד הכנסת? אני אגיד לך מה זה כבוד הכנסת, שחבר קואליציה אחד מאיים שהוא יצביע נגד, אז מקימים לו ועדה. זה כבוד הכנסת. כבוד הכנסת, זאת הבעיה, שבאה לפה אורחת חשובה כמו נשיאת בית-המשפט העליון, ואנחנו מנצלים את הזמן הזה לעשות אתה את ההתחשבנות הזאת. אמרנו, ראש הממשלה בארצות-הברית, דיברת במקומו. אתה חושב שאם ראש הממשלה היה עומד פה הוא היה משתלח בבית-המשפט העליון? אני לא יודע, אני לא יודע. הרי אתה דיברת בשמו.

ניצלת את זה, או היושב-ראש רצה לנצל את זה, שבאירוע חגיגי אנחנו לא יכולים לענות, ואני אומר, לא הרגשתי נוח להתערב, אירוע חגיגי. זאת הדמוקרטיה, לא הרגשתי נוח. אבל מי שניצל את ההזדמנות זה אתה, רק, שלכם, והיושב-ראש שנתן לך. יושב-ראש האופוזיציה, עכשיו אני רוצה, אני צריך לסיים, נכון?

אז הנה, אני יודע לפני שאומרים לי. השר לוין, אני מבקש ממך, באמת. אני עומד פה כל חצי שנה, ואני לא יודע אם בעוד חצי שנה אני אעמוד פה, מפני שכנראה, יכול להיות, שכולנו נהיה בפגרה כפויה לקראת בחירות, יכול להיות. ואני לא יודע אם אני אעמוד פה באותו כובע. אבל תעשה אתה משהו. אם אתה אמרת לי שזה הנושא הכי חשוב, בכנסת הקודמת,

לא עשיתם כלום חוץ מזה שמחאנו יחד כפיים ל-2,260 תינוקות לא יהודים, תודה רבה. יהודים, אבל אתם לא מכירים בהם, אני מבקשת לסיים. כיהודים, שנולדו כאן מאז.

תודה רבה לחבר הכנסת אלעזר שטרן. כעת נעבור להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על-ידי רב מקומי), התשע"ז 2016, כפי שהוצעה כאן על-ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת החוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על-ידי רב מקומי), התשע"ז 2016, נתקבלה. 26 חברי כנסת בעד, 37 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על-ידי רב מקומי), התשע"ז 2016,

התקבלה.

חברת הכנסת עליזה לביא מבקשת להירשם כתומכת בהצעת החוק. אנחנו עוברים להצעת חוק שירות המילואים (תיקון,

התשע"ה 2015, של חבר הכנסת עפר שלח. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך.

ועל אחריותו של שר הביטחון היושב בתוכה.

למהותה של הצעת החוק, הצעת החוק עוסקת בתופעה ידועה, שלפיה חיילי מילואים שבמהלך שירותם הצבאי אירע אירוע אזרחי או פלילי,

והם נדרשים גם להכנה לעדות וגם אחר כך להופיע לעדות בבית-המשפט, חיילי המילואים האלה, היום הדבר הזה איננו נחשב להם ליום מילואים והם אינם מפוצים עליו, אף שהאירוע, ואני מדבר על עדים, חברי יענקל'ה פרי, אני מדבר על עדים,

נאשם זה סיפור אחר, אבל עד שהיה בשירות מילואים, ובאירוע הזה, וזה מה שהקפיץ אותי, סיפור של תאונת אימונים שאירעה במהלך שירות מילואים, ונקראו אנשים לעדות, וזה עוד פעם ועוד פעם, ויש הכנה לעדות הזאת וזה ימים שלמים, וזה בדרך כלל גם בבית-משפט שיכול להיות בפריפריה באיזה מקום, ועל הימים האלה הם לא זוכים לפיצוי, זה לא מוכר להם כימי מילואים. מה יותר אלמנטרי מזה? זה כל כך אלמנטרי, שעד 2012 היה הסדר שבמקרה של תביעה אזרחית, חייל כזה שנקרא לעדות, זה נחשב לו ליום מילואים. רק שההסדר הזה פקע. ואני ביקשתי בהצעת החוק הזאת לעשות שני דברים:

להחזיר את המצב לקדמותו,

שגם למי שנדרש למשפט פלילי, כעד אני חוזר ומדגיש, כעד ולא כנאשם, זה ייחשב לו, גם ההכנה לעדות וגם העדות עצמה ייחשבו לו והוא יקבל על זה ימי מילואים. וגם שיתייצב במדים. כן, מי כמוך, חברי עמר בר-לב, שהיית גם בכנסת הקודמת יושב-ראש ועדת המשנה לכוח-אדם, אנחנו יודעים מה המשמעות של שירות המילואים, כמה מעט אנשים משרתים במילואים, כמה העול היחסי שמוטל על האנשים האלה שמשרתים במילואים,

הנקראים לעדות הם בדרך כלל אנשים שמשרתים הרבה, זה מג"ד,

זה אנשים שעושים 40, 60 ו-80 ימי מילואים בשנה, כמה העול היחסי הזה מקשה על חייהם היום, כמה המילואים הפכו להיות עניין של מתנדבים, ויש האומרים, ואפילו פורום כזה כבר קם, של חיילים, הפכו להיות הפראיירים של המדינה. אז התיקון של הדבר הזה, שאיננו נוגע להרבה אנשים ובוודאי איננו כרוך בכסף, אני העליתי אותו,

ולתומי גם על-ידי דברים שנאמרו לי על-ידי חברים בוועדת השרים לחקיקה, כולל שרת המשפטים שעומדת בראשה, תיקון הגיוני, זה תיקון חיובי, אנחנו נהיה בעדו. ואז קרה מה שקורה בוועדת השרים לחקיקה בכנסת הזו, דחו בשבוע, הסכמתי, דחו בעוד שבוע,

דחו בשבועיים,

כל הזמן הזה אני מנהל משא-ומתן עם לשכת שר הביטחון. לשכת שר הביטחון אומרת לי: אנחנו בעד, זה דבר הגיוני, זה חשוב לנו, שירות המילואים חשוב לנו. וכל הזמן הזה לא קורה שום דבר. ובסוף ההצעה בשבוע שעבר מקבלת דחייה של שלושה חודשים, דהיינו יעמוד לגורלו לקץ הימים. כל הזמן הזה כמובן כל הרטוריקה היא: אנחנו בעד המילואים, אנחנו מודעים לצדק שבהצעת החוק, אנחנו מודעים לזה שזה לא עולה כסף, אנחנו נהיה בעד זה, רק הידיים ידיים אחרות לגמרי מן הקול. עכשיו, אני מחבר את זה ברשותכם למשהו שגם הוא אירע השבוע. השבוע הגיעו אלי, גם דרך הפורומים של ארגוני העצמאים וגם דרך פורומים של מילואימניקים, עשרות תלונות של עצמאים שמשרתים במילואים, שאינם מפוצים בפיצוי מוגבר, כפי שקבע שר הביטחון בעקבות הצעת חוק שלי, והודיע ברבים: אני אחראי לזה, יהיה פיצוי של עוד 25% כמו שהבטחתי, אנשי המילואים יפוצו. רק מה, בפועל לא קורה שום דבר, גרוש לא מקבלים. פניתי לשר הביטחון יחד עם ראש להב, ראש ארגון העצמאים הגדול. פניתי לשר הביטחון, אנחנו בשבוע הבא נביא את זה להמשך חקיקה, כי אין לי ברירה. אין ברירה, כשהדברים לא נעשים, הולכים עליהם בחקיקה. אני לא רוצה על שמי, אני רוצה שהדבר הזה יסודר, רק הוא איננו מסודר, ואני מחבר את זה להצעת החוק שלפניכם, כי פעם אחרי פעם הממשלה הזו, בכל עניין, ובטח בעניינים שעליהם יש קונסנזוס מוחלט שלכולם ברור כמה הם צודקים, אומרת דבר אחד ולא עושה שום דבר, קרי עושה דבר אחר. אז החוק הזה, שהוא חוק כל כך פשוט וכל כך צודק וכולם מסכימים אתו ולא נעשה בו דבר, רק מוכיח דבר אחד, המילואימניקים והעצמאים, כולם הפראיירים של הממשלה הזאת ושל שר הביטחון הזה ושל כל מי שמבטיח להם הבטחות ואיננו עומד בהן, ואני מניח גם כל מי שיצביע נגד הצעת החוק הזאת, כי זה מה שקבעה ועדת השרים לחקיקה, ואין לנו מושג למה.

תודה רבה לחבר הכנסת עפר שלח. ישיב לנו, בשם שר הביטחון, השר איוב קרא. בבקשה,

גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת עפר שלח היקר, כנסת נכבדה, התבקשתי על-ידי שר הביטחון להעביר לך את תשובתו בעניין הצעת החוק. הצעת החוק מבקשת להוסיף מטרה למטרות הקריאה למילואים, כך שניתן יהיה לקרוא בצו לאזרח לשירות מילואים גם במקרים שבהם רוצים לזמנו לעדות או לבירור או לחקירה או להכנה לעדות מטעם המדינה בתביעות אזרחיות או פליליות בקשר לפעילותו בכוחות הביטחון.

כאשר אזרח מזומן לעדות בבית-המשפט, הרי שבהתאם לתקנות ועל-פי החלטת בית-המשפט, הוא זכאי להחזר בגין הוצאותיו.

אזרח שהנו עד הנקרא לחקירה במשטרה או להכנה למתן עדות בפרקליטות אינו זכאי להחזר כלשהו. לעומת המצב בהליכים האזרחיים, הרי שמי שזומן להעיד בפני בית-דין צבאי זכאי כמובן להחזר הוצאותיו, אלא שלהבדיל, בהליכים בבית-הדין הצבאי הוא זכאי אף להחזר מסוים בחקירתו במצ"ח, בהכנה לעדותו, ואם הוא מעיד בפני ועדת חקירה וכדומה. בכל אלו משלם צה"ל את הוצאותיו של העד, בניגוד למצב של אזרח רגיל, כאמור לעיל. הנה כי כן, כבר כיום קיימת אפליה לטובת אזרח או חייל שצריך לתת עדות בבית-הדין הצבאי, לעומת מקבילו האזרח. אך יתרה מכך, משרד הביטחון וצה"ל קיימו עבודת מטה רחבה, אשר הסתיימה זה מכבר. בהתאם לעבודת המטה שתאושר בקרוב, יועלו החזרי הוצאות של העדים מעל החזר ההוצאות הניתנות כיום. כאמור, כבר היום החזר ההוצאות גבוה יותר וניתן במקרים שבהם לא ניתן באזרחות. אשר על כן, אני מציע כי מליאת הכנסת תתנגד להצעת החוק. תודה. תודה רבה לשר איוב קרא. האם חבר הכנסת עפר שלח מעוניין לחזור? לא מעוניין? לא מעוניין. אם כן, רבותי, אנחנו נצביע

הממשלה מבקשת הצבעה שמית, אז בבקשה, מזכירות. ניתן דקה אחת למזכירות להתארגן להצבעה השמית.

ההצבעה היא שמית, בבקשה להתארגן. גברתי מזכירת הכנסת, בבקשה להתחיל בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח מיכאל אורן, אינו נוכח דוד אזולאי,

ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב, נגד אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין,

דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן,

אורי אריאל, נגד יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, אינו נוכח זוהיר בהלול, אינו נוכח נאוה בוקר, אינה נוכחת דוד ביטן, נגד מיכל בירן,

מירב בן ארי,

אינו נוכח יואב בן צור,

איל בן ראובן,

נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר,

איתן ברושי,

עמר בר-לב, בעד ענת ברקו,

יוסף ג'בארין, אינו נוכח יגאל גואטה,

באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, אינו נוכח זהבה גלאון, בעד יהודה גליק,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, נגד יעל גרמן,

אבי דיכטר,

צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח שרן השכל, אינה נוכחת יצחק וקנין, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי חוטובלי, נגד אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, אינו נוכח אכרם חסון, נגד יואל חסון, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת חיים ילין, אינו נוכח איתן כבל, בעד אלי כהן, נגד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן,

יעל כהן-פארן, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא,

ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר,

יאיר לפיד, בעד מנחם אליעזר מוזס,

שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אורי מקלב,

יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית, אינו נוכח אברהם נגוסה, נגד איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה,

רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה,

חמד עמאר, אינו נוכח רועי פולקמן,

עודד פורר, אינו נוכח טלי פלוסקוב, נגד יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, נגד יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא,

מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל,

יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, אינו נוכח אלעזר שטרן,

נחמן שי,

עפר שלח, בעד איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת אני מבקשת לעשות סבב נוסף של חברי הכנסת שעדיין לא השתתפו בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, נגד מיכאל אורן, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח זוהיר בהלול, אינו נוכח נאוה בוקר, אינה נוכחת אלי בן-דהן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג,

שרן השכל, נגד יצחק וקנין, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת חיים ילין, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת אראל מרגלית, בעד איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח רויטל סויד, אינה נוכחת בצלאל סמוטריץ, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חמד עמאר,

עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא

אינה נוכחת תודה, גברתי. האם יש מישהו באולם, חברות או חברי הכנסת, שעדיין לא הצביעו ומעוניינים בכך? אין. תמה ההצבעה. אני מבקשת לסכם את ההצבעה ולהציג לנו את תוצאותיה. תוצאות הצבעה: בעד,

אני קובעת כי הצעת חוק שירות המילואים (תיקון, מטרת שירות המילואים),

התשע"ז 2016, של חבר הכנסת מאיר כהן. בבקשה, אדוני, עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אפשר לבקש שקט? מרגישים בניסיון של סגן יושב-ראש. של מנהל בית-ספר. של מורה, מורה.

החיים שלנו בתוך הבועה הצינית של הפוליטיקה מובילים אותנו לעיתים לרגעים משמעותיים ומכוננים, לחוקים שיש להם השלכה ממשית על האזרחיות והאזרחים שהכי הכי צריכים אותנו, לחוקים שיש להם אמירה ערכית ויהודית ראשונה במעלה. חברות וחברים, כמו רבים אחרים, הייתי מעדיף לוותר על נחיצותו של חוק זה. חבר הכנסת יצחק הרצוג, אתה מפריע לי.

כמו רבים אחרים הייתי מעדיף לוותר על נחיצותו של חוק זה. הלוואי שהיה נמנע מאתנו הצורך להתמודד כאן במדינת ישראל עם תופעות של הדרה ואפליה עדתית כמעט 70 שנים לאחר הקמתה, אולם לצערנו, המצב אינו כך, וממש מתחת לאפינו מתרחשת אפליה של מוסדות חינוך חרדיים אשכנזיים כלפי תלמידים, ובעיקר תלמידות, ממוצא ספרדי. מה זה מפלים? מסרבים להכניס אותם לבתי-הספר, מסרבים לרשום את אותן בנות לבית-הספר מחשש, חלילה, שהן תשבנה ליד התלמידות האשכנזיות. ולמה? כי הן ספרדיות.

רק השנה הגיעו אלי 12 פניות של בנות ספרדיות שישבו בביתן ולא פתחו את שנת הלימודים כמו יתר בנות גילן. התירוצים שנאמרו לאימהות של אותן תלמידות היו מקוממים, ולעתים אף נאמרה להן האמת בלא כל בושה. אומר מנהל בית-ספר לתלמידה: מפני שאת ספרדייה. ואומר לאימא שלה: אם את תמשיכי לעשות בעיות, גם הבת הגדולה שלך תורחק מבית-הספר.

העובדה שאותן אימהות פנו גם אלי מדגישה את עומק השבר, את עומקו של העוול. אותן אימהות פנו אלי כי הן קצו בקשר ההסכמה שבשתיקה שבו עוטף העולם החרדי את התופעה הבזויה הזאת. מוזס, תקשיב למה שהוא אומר. תקשיב,

איזה צידוק, הלכתי? מוסרי? חברי לקואליציה, במיוחד אנשי ש"ס, כולנו, הליכוד, תארו לעצמכם את המצב הבא, מירב: תיכון "אליאנס" ברמת-אביב שבתל-אביב אינו מוכן לקבל לשורותיו את שלושת התלמידים האלה, מובן שהשמות הם פרי דמיוני: דודו דוד ביטן, אריק מכלוף דרעי, מירי סיבוני. מה הייתם עושים, תגידו לי? הייתם שותקים? מרוקאים, השרה רגב-סיבוני, את היית שותקת? אריה מכלוף דרעי, "פֵין תינה"? איפה אתה? אריה מכלוף דרעי, אתה היית שותק? כחלון, היית שותק? חזן, היית שותק? אמסלם, היית שותק? מועלם, היית שותק? ביטן, היית שותק? נגוסה, היית שותק? ביטון, היית שותקת? אתם הייתם שותקים? ובכן, סליחה, זו המציאות, רק שהיא לא מתרחשת בתיכון "אליאנס" ברמת-אביב ולא בתיכון "זינמן" בדימונה, אלא בבית-שמש, בירושלים, ובעוד יישובים שיש בהם אוכלוסייה חרדית.

למה מנעת מהם תקציבים, יתרה מזו, ולידיעת שר החינוך, סגנו ואנשי הקואליציה, גם בשעה זו, מאה אחוז. קייטנות לא נתתם לספרדים החרדים, קייטנות. ילדים בשדרות,

גפני,

יש פעמים שגזענים מורידים, יש פעמים שגזענים מורידים את הראש. תתבייש לך, גזען שכמוך. אתה עוד בא לכאן? צא החוצה, תתבייש. צא החוצה, תתבייש. אתם צבועים, אתם צבועים. צא החוצה, תתבייש. גזען שכמוך. צא החוצה, תתבייש. לא. אני פה, אני פה.

אתה לא מקבל בת משפחה שלי כי היא מרוקאית. חבר הכנסת גפני, אני מבקשת להירגע. חבר הכנסת גפני, תודה, תודה. תתבייש לך, תתבייש לך. גזען, לך הצדה. לך הצדה, תתבייש. לך, תתבייש, גזען שכמוך. גזען

הגזענים מדברים, תגיד לי? הגיע הזמן שיסבירו לגזען כמוך. מקומך לא בכנסת ישראל. אני לא מתווכח אתך על תקציבים. אני מרוקאי, אתה לא מקבל את בת המשפחה שלי, יא גזען שכמוך. תתבייש לך.

כי מה תוכל לענות על זה, תגיד לי?

מה תוכל לענות לנערות האלה, שגבן, חרצת בו חריצים של בושה? מה אתה יכול לענות להן, תגיד לי? אתה עוד עולה לדבר? אדוני סגן השר, תהיה לך עכשיו אפשרות לענות. אני מבקשת לא להפריע.

אויה לכם, אויה לבושה שלכם. אויה לבושה שלכם. אני אענה. ראו מה עזות המצח שלכם. אתם עומדים כאן ומפריעים לי במקום להתבייש וללכת הצדה. אני רוצה לראות כאן את כל אנשי ש"ס. זו המלחמה שלכם כמו שהיא שלי. המלחמה גם שלכם. ממה אתם מפחדים? בין הספרדים לחרדים, חבר הכנסת גפני, חבר הכנסת גפני. ממה אתם מפחדים? מנעתם מהם,

כי מה יש להם להגיד? אני רוצה להמשיך, גברתי. אתה תשמע, אני עוד מעט עולה. הוא אמר שאני גזען?

התופעה הזאת, על-פי משרד החינוך, ואם תגיד שזה שקר, אני עכשיו נותן לך נתונים, על-פי משרד החינוך התופעה הזאת התעצמה בשנים האחרונות. התופעה גדלה ב-300%, גברתי היושבת-ראש, כאשר 70% מהתלונות שנבחנו נמצאו מוצדקות. אומרים לי את זה אנשי משרד החינוך. אני אומר להם: רבותי, למה אתם לא פועלים? הם מורידים את העיניים ואומרים לי: מאיר, זה גדול עלינו. זה לא נגד חרדים, זה לא נגד דת, זה נגד אפליה. בבית-הספר שלי קיבלתי ילדים ערבים. לא העז אף אחד להגיד להם: מפני שאתם ערבים אתם לא תלמדו. ואם מישהו היה אומר דבר כזה, אני הייתי מתייצב בפתח בית-הספר ולא נותן לו לדרוך בבית-הספר. למה פגעת בהם? אבל אצלכם הכול מותר. ואם לא די, במקום לפחות לבלוע את הבושה ולשתוק, אתם גם עומדים כאן וצועקים ולא נותנים לדבר. זה לא יעזור לאף אחד מכם. אני אמשיך לעמוד כאן בכל הזדמנות. אין בזה פוליטיקה. זאת לא פוליטיקה. למה בגדת בהם?

זה לא הליכוד, זה חבר כנסת וקבוצה של חברי כנסת שאכפת לנו. אתה היית בממשלה. כשאני הייתי בממשלה טיפלתי ועצרתי את התופעה.

אני מבקשת שלא להפריע. זאת צביעות, זאת צביעות. אשר, זה לא יעזור לך, אתם גזענים.

הולך. אתה גזען. בגלל מי, חבר הכנסת יעקב אשר, אני פעם אחרונה מבקשת ממך לא להפריע. אתם התרגלתם לזה שאתם חושבים שאתם מלכי הכנסת. אנחנו נגיב לגזענים ונילחם בגזענים. ואתה לא תצליח להשתיק אותי, בטח ובטח, וגם לא אחרים. לא יעזור לכם. אני נולדתי במרוקו, עליתי למדינה הזאת ולא האמנתי שישבו אצלי בחדר אימהות מרוקאיות בשנת 2017 ויגידו לי: אנחנו מפחדות ללכת לשם כי מאיימים עלינו. אמרתי: אתן רציניות? הן אמרו לי: כן, מאיר. לא נותנים לנו ללמוד כי אנחנו עיראקיות, לא נותנים לנו ללמוד כי אנחנו ספרדיות, לא נותנים לנו ללמוד כי אנחנו מרוקאיות. לנו לא נותנים ללמוד כי אנחנו חרדים. מה שההצעה שלי מבקשת, גברתי היושבת-ראש, אגב, אני מבקש שההצבעה תהיה שמית. שמית, אנחנו צריכים רשימה.

במרוקאית יש משפט שאומר: תבע אלגדב תה לבאב דר. תבע אלגדב תה לבאב דר. עכשיו תתרגם לנו. לך אחרי המשקר עד לפתח ביתו. אני רוצה הצבעה שמית. אני רוצה שכל מי שבכנסת הזאת שמצביע נגד, שמו יתנוסס לדיראון עולם.

הזדמנות לתקן את המציאות.

אני חוזר שוב: לא חרדים, לא שמאל, לא ימין, מדינה יהודית ודמוקרטית, שבראש ובראשונה צריכה לעשות חשבון נפש.

מה שאני מבקש, שמוסד שממשיך עם האפליה הזאת, לא יתקצבו אותו, יפסיקו את תקצובו. ושמשרד החינוך לא יספר שיש תקנה 5. לא מפעילים את תקנה 5, אדוני סגן השר.

תודה רבה לחבר הכנסת מאיר כהן.

יש לנו הצעה שהוצמדה להצעה הזאת, היא הצעה של חברת הכנסת מרב מיכאלי: הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, שלילת השתתפות בתקציב עקב אפליה), התשע"ה 2015. גברתי, עד שלוש דקות לרשותך להציג את ההצעה. אם יהיה צורך בהצבעה שמית, אז כמובן אתם צריכים להגיש לנו רשימת 20 חותמים להצבעה.

תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אני רוצה להוסיף על דבריו, איך להגיד, שבאו מהלב, של חברי חבר הכנסת מאיר כהן, שבאמת דיבר פה מדם לבו. אני חושבת שאי-אפשר היה לטעות בזה. אבל אני רוצה לדבר, נוסף על המקרים שחבר הכנסת כהן דיבר עליהם,

התלמיד, שאני לא רוצה לנקוב דווקא בשם שלו, התלמיד בן העדה האתיופית שמתחילת השנה, הוא גר בפתח-תקווה, אגב, עיר שהייתה לי הזכות להיוולד ולגדול בה. אי-אפשר להגיד עליה שהיא עיר חרדית, גברתי היושבת-ראש.

עיר כאילו נורמטיבית לכל דבר ועניין. תלמיד בית-הספר היסודי הזה, יוצא העדה והקהילה האתיופית, ארבעה חודשים מתחילת שנת הלימודים לא הצליח להתקבל לאף בית-ספר בעיר, למרות ניסיונות ראש העיר. פתח-תקווה, שלושה בתי-ספר סירבו לקבל אותו. שלושה בתי-ספר בפתח-תקווה סירבו לקבל אותו. לא הועילה התערבות התקשורת ולא הועילו מאמצים בתוך העירייה ולא הועילה מודעותו של ראש העיר. בתי-הספר האלה סירבו לקבל את התלמיד. את רק יכולה לנסות, באמת, אני מעדיפה שלא לנסות ולדמיין את המצב הנפשי שלו, אחרי ששלושה בתי-ספר הרשו לעצמם שלא לקבל אותו, לא לרשום אותו ללימודים. אין דבר ברור יותר מזה, שהמדינה לא יכולה לממן אפליה. יש חוק חינוך ממלכתי במדינת ישראל.

חינוך חינם, שבגללו המדינה מממנת את החינוך של חברות וחברים. אתה הפסדת את תחילת דברי, אני דיברתי על התלמיד האתיופי שלא התקבל לשלושה בתי-ספר בפתח תקווה. לצערי, המוסדות שאתם מזוהים אתם הם לא לבד באפליה, בגזענות, בעזות המצח והחוצפה לא לקבל תלמידות ותלמידים. אתם דואגים לזה שיתקבלו תלמידים למוסדות החרדיים. מה שאמרו ב"צוק איתן", שר החינוך הקודם אמר: למה אתם צריכים ללמוד במקום שאין לכם מקלט? תעברו לממלכתי. הוא אמר את זה באשדוד. מה אכפת לך מהילדים האלה, שיעברו לממלכתי. התחלת לדאוג לחינוך החרדי? ואם הם רוצים להיות בחרדי? הם יכולים להיות בגיל צעיר. זה שקר, כל הדבר הזה. מר גפני, לא מתאים לך הטיעון הזה. יותר מתאים לאדוני לדרוש שיבנו מקלטים. אני ביקשתי ממך לא להפריע. אני חוזרת על בקשתי. תהיה סבלני. ביקשת הודעה אישית. זאת הסתה. חבר הכנסת גפני.

רק רוצה להבין אם הבנת את הטיעון. לא צריך מקלטים בבתי-הספר החרדיים, העיקר שלא יכריחו אותנו לקבל את מי שאנחנו רוצים? לא הבנתי. זה מה שאתה אומר? חבר הכנסת גפני, אני לא רוצה לבקש ממך לצאת מהאולם. אי-אפשר ככה. להירגע, אני מבקשת. להירגע? כן. תהיה לך אפשרות להגיב. אבל בבקשה, כשחברי כנסת כאן מציגים את החוק, לא להפריע. גברתי, אני הוספתי לך חצי דקה, בבקשה לסיים.

כי אני רוצה להבין את ההיגיון של חבר הכנסת גפני. אתה אומר: אני מוותר על מקלטים בבתי-הספר החרדיים, העיקר שהם לא יצטרכו לקבל את מי שהם לא רוצים?

ממש לא. כי ככה השתמע מדבריך.

אני אעלה עוד רגע ואגיב. אז אני אגיד לסיום דברי, כי נשארה לי באמת רבע דקה, שלא יכול להיות שהמדינה תממן גזענות ואפליה מכל סיבה שהיא.

חד-משמעית, אם יש מוסדות שמה שהם עושים זה מפעילים גזענות ואפליה בקבלת תלמידות ותלמידים, הם לא יכולים להיות מתוקצבים. זאת הצעת החוק שלנו, אנחנו מבקשות ומבקשים מכם לתמוך בה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. ישיב על שתי ההצעות הללו סגן שר החינוך מאיר פרוש.

על הצעת החוק הראשונה הוגשה בקשה להצבעה שמית. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת מאיר כהן מציע, מבקש להציע תיקון בחוק לימוד חובה התש"ט 1949: בסעיף 10א. בסופו יבוא: ובלבד שלא קיימת במוסד פטור אפליית תלמידים אסורה, לפי סעיף 5(א) לחוק זכויות התלמיד, התשס"א 2000. כך הוא גם מבקש לתקן בחוק חינוך ממלכתי התשי"ג 1953, בסעיף 11: האמור בו יסומן (א), ואחריו יבוא: נוכח השר כי מוסד חינוך שהוכר כאמור בסעיף קטן (א), עבר על הוראות איסור האפליה שבסעיף 5(א) לחוק זכויות התלמיד, התשס"א 2000, תישלל ממנו השתתפות המדינה בתקציבו. אז קודם כול, גם חבר הכנסת כהן יודע שיש את חוק זכויות התלמיד, שאומר: רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של ארץ מוצא, מטעמים של רקע חברתי-כלכלי, מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית, או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד בין של הוריו. בכל אחד מאלה: ברישום, בקביעת תוכנית לימודים, בקיום כיתות נפרדות, בזכויות וחובות תלמידים, לרבות כללי משמעת והפעלתם. אני מתאר לעצמי, אבל בכל אופן, מאחר שזה לא נאמר פה, ובאה דרישה כאילו חוק זכויות התלמיד לא מספיק ברור, אומר לחברים שאולי לרגע נבהלו או התרגשו מהשאגות של חבר הכנסת כהן, שלרגע חשבתי שהוא היושב-ראש, כשהוא אמר לרב גפני: תצא מהאולם.

הערתי לך גם, ואמרתי: לא הוא היושב-ראש, אבל אולי יש כאלה שמתרגשים משאגותיו של חבר הכנסת כהן, ואני רוצה לומר: סעיף 32(א1) לחוק הפיקוח, נאמר בו כך: נוכח המנהל הכללי כי בבית-הספר הופר איסור האפליה כאמור בסעיף 5 לחוק זכויות התלמיד,

רשאי המנכ"ל לצוות על סגירתו של בית-הספר. כאשר נאמר בחוק שהמנכ"לית יכולה לצוות על סגירת בית-ספר כאשר היא נוכחת, כאשר נוכח, אם זה מנכ"ל, שבבית-הספר הופר איסור אפליה, לסגור בית-ספר, המשמעות היא גם להפסיק לתת תקציב לבית-הספר. אני רוצה להזכיר כאן לחברי הכנסת: הייתה ליש עתיד משמרת קצרצרה מאוד בממשלה. במשמרת הקצרצרה הזאת יש עתיד העבירו את החוק שמתנה תקצוב של תלמודי תורה, פטור, מול לימודי חול, והכניסו גם סעיף, את החוק הזה הם תיקנו. ואחר כך אנחנו הבאנו חוק אחר, ואמרנו שהאמירה הזאת והתוספת שבחוק שיש עתיד הביאו במסגרת חוק ההסדרים מיותרות, מכיוון שיש חוק זכויות התלמיד,

כמו שאני אמרתי עכשיו, את סעיף 32(א1) לחוק הפיקוח, ואנחנו באמת תיקנו את זה. אני רוצה להוסיף ולומר שבתקנות החדשות כי הרי העברנו לפני חצי שנה את החוק שהוציא את מה שיש עתיד ביקשו להכניס לחוק, ובתקנות החדשות שהמשרד הכין יש גם פסקה ברורה ותנאי ברור שאסור לפעול בניגוד לחוק זכויות התלמיד. כשאני מדבר על מה שיש עתיד עשו במשמרת הקצרצרה שלהם, אני רוצה לומר את מה שאולי לא שמעו כאשר הרב גפני ניסה לומר לחבר הכנסת כהן. אתם לא התעסקתם בשאלה הזאת של מניעים עדתיים, כי אתם גרמתם, הוצאתם מהתקציב של משרד החינוך את האפשרות שבבתי-ספר של המוכר שאינו רשמי, לילדים שלהם, כיתות א' וב', תהיה קייטנה כמו לכל ילדי ישראל, ולא הלכתם לבדוק אם בית-הספר הזה שלא יקבל את התקציב, כאשר פירון היה שר חינוך, יש שם ספרדים או יש שם אשכנזים, לא, שללתם מכולם.

לא מכיוון שיש שם מניעים עדתיים, אלא מכיוון שהם חרדים. מכיוון שהם חרדים.

אני מציע שיש עתיד ישמעו את מה שאני אומר להם עכשיו. על כל פנים, לא רק בקייטנות אתם מנעתם מהמגזר החרדי. יש מושג שקוראים לו "שעות תמרוץ וטיפוח"; אם הכיתה גדולה מדי וצריכים לעודד את המורה, צריכים לעודד את בית-הספר, שיהיה עוזר, מסייע למורה. גם שעות תמרוץ וטיפוח. פירון, במשמרת הקצרצרה שלכם, גרם לכך שהחרדים לא יקבלו את זה. וזה לא היה ממניעים עדתיים, חבר הכנסת כהן, או חברי הכנסת מיש עתיד, לא, לא מסיבות עדתיות, אלא מכיוון שמדובר בחרדים. אתם, במשמרת הקצרצרה שלכם, מנעתם מאתנו את זה. ולא רק זה, גם עשיתם רעה, גם הריעותם לילדי החינוך המיוחד של המגזר החרדי.

ילדים מסכנים מהחינוך החרדי, אני לא יורד. אני לא יורד, אני עונה, לא? אני עונה. אתם מנעתם מילדים בחינוך המיוחד כי הם חרדים, לא כי הם אשכנזים, לא כי הם ספרדים. חבר הכנסת כהן, כן, אל תעשה לי כך. פירון גרם לכך שלא יהיו לנו קייטנות, ושלא יהיו לנו שעות תמרוץ וטיפוח, ושלא יהיה לחינוך המיוחד של הילדים החרדים. כן, במשמרת הקצרצרה שלכם.

אנחנו תיקנו את זה, עשינו הסכם קואליציוני ותיקנו את זה. ולמה אני מזכיר את מה שאתם עשיתם? למה אני מזכיר את זה שאתם פגעתם בחרדים? כי זו השיטה של יש עתיד, זו האג'נדה שלכם. האג'נדה שלכם הייתה מאז ומתמיד לפגוע בחרדים. עכשיו, ליש עתיד יש תקופה חדשה, הם עוברים איפור מסוים, מתאפרים, שמים פודרה, מנסים להיראות כאילו הם בסדר עם החרדים. אז מה מצאת חבר הכנסת כהן? מצאת משהו חדש. באת לפה, סיפרת לכולם שאנחנו החרדים פוגעים בספרדים. כן, סיפרת לכולם. אני רוצה לספר לכולם שאותה הגברת בשינוי אדרת, האג'נדה שלכם היא נגד חרדים. אני אסביר גם למה עוד מעט. אתם נגד חרדים, ורוצים לפגוע בנו. זו המטרה, אין שום סיבה אחרת. כשאין מה להגיד,

אני מבקש לומר לך שיש לי מה להגיד. ביקשו ממני לרדת, ויש לי מה להגיד. אתה, בדברי ההסבר,

בשנת הלימודים התשע"ז, מעל 30 תלמידות לא התחילו את שנת הלימודים בבית-ספר, בעקבות אי-הסכמה של בתי-ספר וסמינרים לרשום אותן ללימודים במסגרתם בשל מניעים עדתיים. תגיד לי, אתה חבר כנסת, אתה היית ראש עיר מכובד, היית שר מכובד, שר רווחה. אתה יכול להסביר לי איך אתה מביא כזה נתון לכנסת בלי לבדוק אותו? אני אסביר לך למה לא בדקת את זה. אתה מספר פה לחברי הכנסת שדיברת עם אנשים ממשרד החינוך והם השפילו את פניהם. אני רוצה להקריא לך פסק-דין של בית-המשפט בנושא הזה מלפני חודשיים, פחות מחודשיים. בית-משפט כותב בפסק-דין: יודגש כי בא-כוח משרד החינוך, אני מבקש מגברתי, אל תיתני לחבר הכנסת מאיר כהן להשתלט פה,

יודגש כי בא-כוח משרד החינוך אמרה במהלך הדיון, בהגינותה, כך היא אומרת, השופטת, כי התרשמותו של משרד החינוך היא שההתנגדות של מוסדות החינוך הרלוונטיים לקבלת התלמידות לא הייתה ממניעים פסולים של אפליה עדתית. מנהלי בתי-הספר שהופיעו לדיון הכחישו נמרצות, ובית-המשפט מקבל את הקביעה הזאת. בית-המשפט אומר במפורש שהדבר הזה לא היה מסיבות עדתיות. אז מה אתה בא לכנסת,

נותן להדפיס, בדברי ההסבר דברים שאינם מציאות? דיברת עם משרד החינוך. עם מי דיברת במשרד החינוך? אני מקריא לך פסק-דין של בית-משפט שאומר שבאי-כוח משרד החינוך אומרים שלא הייתה סיבה עדתית. למה אתה מספר סיפורים פה?

הייתי מצפה מחבר הכנסת מאיר כהן, כאשר אתם הייתם במשמרת הקצרצרה שלכם, וחבר הכנסת פירון דאג מאוד לחינוך בישראל, הצעתי פה הצעת חוק, אולי תחשבו על זה, אני לא אומר את זה דווקא על בתי-ספר שהם לא של חרדים, שיהיה איזה מדד, שיהיה מדד של תקצוב לבתי-ספר כפוף לרמת האלימות של התלמידים, מתנהגים. יש בתי-ספר שיש בהם הרבה אלימות, יש בתי-ספר שיש בהם הרבה תלמידים ששותים משקאות חריפים, ובבתי-הספר האלה, לצערנו הרב, יש הידרדרות נוראה בתחום החינוך. תבואו, תציעו להציל את החינוך, שמדד ההשתתפות של המדינה בבתי-ספר יהיה לפי: אם פחות אלימות, נותנים יותר כסף, יותר אלימות, צריכים לעשות סדר ובדק-בית מה קורה פה. או למשל, אני ראיתי, חברת הכנסת ברקו, גם את הצטרפת להצעת החוק הזאת. חברת הכנסת ברקו, את הצטרפת להצעת החוק הזאת. אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת כהן, למה אתה לא בא בהצעת חוק שמדברת על מעשים שנעשים בבתי-ספר שיש בהם הסתה נגד המדינה? חוק הפיקוח אומר שמנהל כללי של משרד החינוך רשאי לצוות על סגירת בית-ספר, תשמע טוב, חבר הכנסת כהן, חברי ביש עתיד, תשמעו טוב, חוק הפיקוח אומר שהמנכ"ל רשאי לצוות על סגירת בית-ספר אם בבית-הספר מתנהלת או נסבלת הסתה נגד המדינה. אדוני סגן השר, אני מבקשת לסיים.

גם עשר דקות, אדוני ראש הקואליציה. גם עשר, למה אתה מגיש הצעת חוק נגד חרדים? אדוני יושב-ראש הקואליציה, בוא תגיש הצעת חוק נגד בתי-ספר שמתנהלת שם הסתה נגד המדינה, נראה אותך. זה לא נגד חרדים. אדוני סגן השר.

אדוני סגן השר, אני מבקשת לסיים. זה, עם יד הלב. זה בעד מזרחים. תשב, תשב.

עכשיו תשב. זה בעד ספרדים. עכשיו תשב. זה לא נגד חרדים. אדוני סגן השר, אני מבקשת לסיים.

זה בעד מזרחים. גם אתה מוגבל בעשר דקות.

שלך תמו. זה בעד מרוקאים, זה בעד טריפוליטאים, זה בעד עיראקים. חבר הכנסת מאיר כהן, אתה מפריע לי לנהל מליאה.

אני מבקשת לשבת ולהירגע. כבוד סגן

של חלק מכם: מה לעשות שחצי ממשפחתי הם חרדים. אני כואב את כאבם, ואני מדבר מתוך הכאב שלהם. זאת הצעת חוק בעד הספרדים ובעד בנות ספרדיות ובעד יהודים שגרים במדינה הזאת שרוצים ללמוד במוסדות ומגיעים לבית-הספר. והרי אתה יודע, אדוני סגן שר החינוך, את מה שאני יודע. אתה יודע שזה לא נכון. אתה יודע שקשה לכם להתמודד עם זה. בית-המשפט, יעיד כאן יושב-ראש ועדת החינוך, היה מנהל האגף החרדי, היו אנשים ממשרד החינוך, כיצד הם הסבירו שקשה להם לעסוק בזה. זאת הצעת חוק שבאה להגן על האנשים האלה, ומי שמצביע בעד הצעת החוק הזאת ומי שיושב כאן, דבר אחד מחזק: את היותנו מדינה יהודית ודמוקרטית. כל מי שרוצה לקחת את זה לחרדים ולחילונים ולמפלגות, שיבושם לו, שזה יהיה המפלט שלו. אבל אני מבקש ממך להאמין לי: כשכתבתי את הצעת החוק, לרגע לא חשבתי במושגים מפלגתיים ופוליטיים. לנגד עיני היו הבנות האלה. ובסוף, אתה אמרת, ככה במשפט: ויש דברים של הדת שאני לא אפרט כאן. אז אם דת ישראל, שבה חביב האדם שנברא בצלם, אם הדת הזאת אומרת משהו על כך שצריך להפלות בנות ספרדיות, תפנה אותי בבקשה למקור הזה. אני רוצה לראות אותו.

גפני, תודה רבה לחבר הכנסת מאיר כהן.

חבר הכנסת גפני, כשאתה מבקש הודעה אישית, היא תמיד יכולה להגיע רק לאחר ההצבעה. רשום אצלי שביקשת. כעת, רבותי, אנחנו נעבור להצבעה. אה, חברת הכנסת מרב מיכאלי, גם את מעוניינת? כמובן, גם לרשותך עד שלוש דקות.

את אומרת

אני לא יודעת, אדוני מר גפני ואדוני מר פרוש, אם הקשבתם לדברים שאני אמרתי, מעבר לדברים שאמר חבר הכנסת כהן. אני דיברתי על דוגמאות אחרות לגמרי.

צריך להגיד, מדבר על סוגי האפליה ולא מזכיר במילה, לא מוסדות חרדיים, לא לומדים חרדים ולא מלמדים חרדים, שום דבר מהמחלקה הזאת. אפילו לא מדובר שם על שוויון מגדרי, שזה אצלכם בכלל, בוא נגיד, בת מלך, כבוד בת מלך וכל זה,

אפילו לא נכנסות לדבר הזה. אבל על ראש,

כשהיינו ילדים וילדות בבית-ספר, היו אומרות: על ראש הגנב בוער הכובע.

למה אתם עולים לפה וצועקים: "חוק נגד החרדים"? גם זה לא נותן, אוה. אדוני באמת בא למליאה בלי כובע, אבל בחוץ מחזיק כמה. בכל זאת, חוששתני שההתגוננות של המפלגות החרדיות, המפלגה החרדית הספציפית, כי המפלגה החרדית השנייה בחרה להיעלם בהצבעה הזאת, אבל ההתגוננות התוקפנית, מר גפני, הצעקות המתגוננות והתוקפניות שלכם גורמות לזה, מה להגיד, שאתם מביאים על עצמכם, בדיוק חושפים, ואני אומרת "חושפים" בזכר, כנראה את האשמה שכנראה אתם עצמכם מרגישים אותה, משום שאלמלא כן אין לכם שום סיבה בעולם להתנגד להצעת החוק הכל-כך מתבקשת הזאת.

תודה רבה.

תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. כאמור, רבותי, ההצבעה שמית. אני מבקשת ממזכירת הכנסת להתחיל בהצבעה, ומחברי הכנסת, בבקשה לשמור על השקט באולם. על החוק של מאיר כהן כרגע אנחנו מצביעים, בוודאי. (קוראת בשמות

אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה,

מיכאל אורן, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב,

אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר,

זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, נגד אורי אריאל,

יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, אינו נוכח זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, אינה נוכחת דוד ביטן,

מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת אלי בן-דהן, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח איל בן ראובן,

נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי, אינו נוכח עמר בר-לב, בעד ענת ברקו,

יוסף ג'בארין,

יגאל גואטה, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד יהודה גליק, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו משה גפני,

יעל גרמן,

אבי דיכטר, נגד צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, בעד שרן השכל,

יצחק וקנין, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר,

חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא,

ציפי חוטובלי,

אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין,

אכרם חסון, נגד יואל חסון, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב, אינו נוכח יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת חיים ילין, אינו נוכח איתן כבל, בעד אלי כהן, נגד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן,

יעל כהן-פארן, אינה נוכחת חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד עליזה לביא,

ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, בעד ז'קי לוי,

מיקי לוי,

יריב לוין, נגד יעקב ליצמן,

סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, אינו נוכח אברהם נגוסה, אינו נוכח איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד,

ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה,

חמד עמאר, אינו נוכח רועי פולקמן, נגד עודד פורר, נגד טלי פלוסקוב,

יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ,

נורית קורן, נגד יואב קיש, נגד איוב קרא, נגד מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד חברות הכנסת היקרות, זה מאוד מפריע לנו כאן. המזכירות עובדת, וזה מפריע. (קוראת בשמות חברי הכנסת)

בעד יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, אינו נוכח אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, בעד עפר שלח, בעד איציק שמולי,

סתיו שפיר,

איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת תודה, גברתי. אני מבקשת לעבור על שמות חברי הכנסת שלא השתתפו עדיין בהצבעות. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח מיכאל אורן, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח נאוה בוקר, אינה נוכחת מירב בן ארי, אינה נוכחת אלי בן-דהן, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח איתן ברושי, אינו נוכח יגאל גואטה, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח אורן אסף חזן, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת חיים ילין, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח יעל כהן-פארן, בעד חיים כץ, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח זה נורא מפריע. חברים, אני לא מבינה מה קורה באולם. ההצבעה בעיצומה, והצעקות שלכם מפריעות להתרכז כאן. (קוראת בשם חבר הכנסת) אראל מרגלית, רגע, רגע, גברתי, דקה. תני לי דקה בבקשה. אני מבקשת מכל הצוות שנמצא בצד שמאל של האולם או לצאת החוצה או להפסיק לדבר. מאיר כהן, ידידי היקר, אנחנו לא שומעים את ההצבעות על הצעת החוק שלך.

אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה,

מה קורה שם? חבר הכנסת גפני. חברת הכנסת יעל, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אני מבקשת לחזור למקומכן. (קוראת בשמות חברי הכנסת) איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עיסאווי פריג' אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת תודה, גברתי. מי מחברי הכנסת הנמצאים באולם מעוניין להצביע? בבקשה. חברת הכנסת מירב בן ארי, נגד. רגע. רגע. רגע.

רגע, שנייה. חברי הכנסת מסיעת יש עתיד. אני לא יכולה. אני מבקשת מהסדרנים, אני מבקשת מהסדרנים להרגיע את חברי הכנסת המפריעים להצבעה. שנייה. אנחנו רואים. (קוראת בשם חברת הכנסת) מירב בן ארי, אינה נוכחת גברתי מירב בן ארי.

חברת הכנסת מירב בן ארי, איך את מצביעה? את לא חייבת, מירב. מה עמדתך? מי מחברי הכנסת מעוניין להצביע? חבר הכנסת יואב בן צור, למזכירה. למזכירה, בבקשה. אני קוראת בשם, ואתם צריכים להגיד איך אתם מצביעים. חברת הכנסת מירב בן ארי, נגד, אמרה.

חבר הכנסת יואב בן צור. גברתי, חבר הכנסת יואב בן צור, נגד. (קוראת בשם חבר הכנסת) יואב בן צור,

חבר הכנסת יגאל גואטה, אתה מעוניין להצביע?

מה עמדתך? נגד. יגאל גואטה, נגד. רשום?

מה זה הדבר הזה? אנחנו נוציא אתכם מהאולם, רבותי. חבר הכנסת יואל חסון, מה זה הדבר הזה? חבר הכנסת יואל חסון, אני מבקשת להירגע.

חברי הכנסת שמעוניינים להצביע, מה שקורה, היא אמרה, וזה מופיע בתקנון, שמי שבאולם ועוד לא הצביע יכול להצביע,

אמר זה, ועכשיו אני מחכה לדעת אם גואטה רוצה להצביע, זה הכול. וזה לפי התקנון. את לא אמורה לקרוא בשמות

קראת להם שלוש פעמים, לא עושים את זה.

בפעם הראשונה מקריאים את שמות חברי הכנסת,

זה לא עובד ככה. בפעם השנייה מקריאים את שמות חברי הכנסת שלא נכחו באולם, ובפעם השלישית קוראים בשמות חברי הכנסת שמעוניינים, בפעם השלישית תלמדי את העבודה

אני שואלת את חברי הכנסת.

גואטה. אני לא יודעת. זה נראה לך הגיוני, זה לא הליך מקובל בכנסת, המזכירה שואלת האם חבר הכנסת יגאל גואטה.

ככה לא מארגנים הצבעה,

אתם רשאים להגיד, אבל לא בצורה כזאת,

מאוד קשה בצורה כזאת לעבוד. אני רק רוצה להגיד לכם שגם על הצעת

שהוצמדה להצעת החוק שמספרה פ/3530. לא להפריע בזמן ההצבעה. זה מאוד יעזור אם גם תשבו במקומות ולא תעמדו. גברתי מזכירת הכנסת, אתם ערוכים?

בבקשה, נא להתחיל את ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, נגד מיכאל אורן, אינו נוכח דוד אזולאי,

אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, נגד סליחה, גברתי המזכירה. זה מפריע. יושב-ראש הקואליציה, יושב-ראש הקואליציה, חברי הכנסת, זה מפריע. חבר הכנסת גפני, לא להפריע. חבר הכנסת גפני. מפריע מאוד לנהל את ההצבעה. חבר הכנסת גפני, מספיק. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, מספיק. בבקשה, גברתי תמשיך. אז אנחנו צריכים, (קוראת בשמות חברי הכנסת) אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר,

זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר,

זאב בנימין בגין, אינו נוכח זוהיר בהלול, בעד נאוה בוקר, אינה נוכחת דוד ביטן, נגד מיכל בירן, בעד מירב בן ארי,

אלי בן-דהן, אינו נוכח יואב בן צור,

איל בן ראובן, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי, אינו נוכח עמר בר-לב, בעד ענת ברקו,

יוסף ג'בארין, אינו נוכח יגאל גואטה, נגד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד יהודה גליק, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, נגד יעל גרמן,

אבי דיכטר, נגד צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, בעד שרן השכל,

יצחק וקנין, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר,

חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, לא משתתף בהצבעה תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא,

ציפי חוטובלי, נגד אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, אינו נוכח אכרם חסון, נגד יואל חסון,

אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת חיים ילין, אינו נוכח איתן כבל,

אלי כהן,

יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד יעל כהן-פארן,

חיים כץ,

ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, בעד ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, בעד ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית,

אברהם נגוסה,

איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, אינה נוכחת רויטל סויד, בעד

סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח רועי פולקמן,

טלי פלוסקוב, נגד יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, בעד נורית קורן, נגד יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת מיקי רוזנטל,

יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת

אינו נוכח אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, אינו נוכח עפר שלח,

איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת גברתי המזכירה, נא לחזור על שמות חברי וחברות הכנסת שלא ענו בסיבוב ההצבעה הראשון. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח מיכאל אורן, אינו נוכח ישראל אייכלר, נגד זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח אורי אריאל,

זאב בנימין בגין, אינו נוכח נאוה בוקר, אינה נוכחת אלי בן-דהן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח איתן ברושי, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח יהודה גליק, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת חיים ילין, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, אינה נוכחת בצלאל סמוטריץ, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עיסאווי פריג' אינו נוכח יואב קיש,

איוב קרא,

מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח נחמן שי, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת חברי וחברות הכנסת, האם יש באולם מישהו שמעוניין עדיין להשתתף בהצבעה לפני שאני נועל אותה? כן, בבקשה, חבר הכנסת חנין.

(קוראת בשם חבר הכנסת) דב חנין, בעד ישראל כץ. (קוראת בשם חבר הכנסת) ישראל כץ,

האם יש עוד חברי כנסת? אין כאלה. ההצבעה הסתיימה. בבקשה, גברתי המזכירה, נא לספור את הקולות. אנחנו מברכים את ראש עיריית נצרת-עילית, את ממלא-מקומו, כל פרנסי העיר,

ומודיעים להם שהדיון בנושא נצרת-עילית יתקיים רק בעוד כשעה, שעה וחצי, לפי סדר-היום. חברי הכנסת, תוצאות ההצבעה: בעד החוק, 35, נגד החוק, 42. אני קובע כי גם הצעת החוק של חברת הכנסת מרב מיכאלי שהוצמדה להצעה הקודמת לא התקבלה. הודעה אישית, חבר הכנסת משה גפני, בבקשה. עד שלוש דקות, עם טקסט מדוד, להתייחס. אם תנצל פחות, נשמח. אדוני יושב-ראש הכנסת, מכיוון שמאיר כהן אמר עלי שאני גזען, זה שאני חוצפן זה בסדר, לא הייתי מבקש על זה הודעה אישית, אבל על שאני גזען, אני מבקש הודעה אישית. אני רוצה להתחיל קודם בו. רק לפני שנתיים, יש בית-ספר של החינוך העצמאי בשדרות, כולו ספרדי, אין שם אשכנזי אחד. הממשלה שלו, בשדרות מוכת ה"קסאמים", והילדים האלה הם ילדים ספרדים, לא נתנו להם קייטנה. מה אתה אומר? אפשר שלא להפריע? אני הולך להגיד את האמת היום. בבקשה, אדוני. לא נתנו לספרדים בבית-הספר בשדרות, לא נתנו קייטנה, רק לבית-הספר החילוני שנמצא ליד, או בית-ספר של הממ"ד, אבל החרדים הספרדים, לא מגיע להם. כל הקייטנות, ואני אדבר על עוד כמה דברים, כל הקייטנות שיש בהם ילדים ספרדים, גם בתי-ספר של "מעיין החינוך התורני" וגם בית-ספר, למה אתה שואל מאיזו עדה הם?

אני מבקש יותר זמן.

חברי הכנסת, אני אכן אעצור את השעון. אתם מכירים את המנהג. יהיו הפרעות, יהיה יותר זמן לדובר. גם בית-ספר, אין לי ילדים היום בבית-ספר יסודי.

גרתי באופקים, והילדים שלי למדו באופקים, למדו בכל האזור. כמובן,

והנכדות שלי לומדות בבית-ספר "כהנמן" בבני-ברק. 1,400 תלמידות, 65% מהתלמידות, אפשר לבדוק את זה, 65% מהתלמידות הן ספרדיות. למה לדבר ככה? ככה, מפני שאתם מדברים. אין לכם משהו אחר לדבר עליו.

אני מבקש לדבר, אדוני היושב-ראש. הם דיברו, לא אני. המציאות הזאת, אני הצבעתי בעד החוק שהיה פה בכנסת לפני הרבה שנים, שאסור להפלות על רקע עדתי. הזכיר את זה סגן השר פרוש. הם באים עכשיו לעשות הון פוליטי והם רבים מי מהם דואג יותר לילדים הספרדים. המציאות היא שהבנות, הנכדות שלי, שלומדות בבית-ספר "כהנמן", ש-65% מהבנות בו הן ספרדיות, ואני גאה בכך, לא נתתם להן קייטנה, מפני שאתם גזענים. אתם נגד חרדים,

וזה לא משנה בכלל, אני לא יכול ככה, זה לא משנה בכלל אם החרדים הם אשכנזים או ספרדים. אצלנו אין הבדל.

משנה, מרוקאים אתם לא מקבלים.

אתם מקוששים קולות אבודים. אתם רוצים לעשות את עצמכם מגִני היושר. תתבייש לך, אתה. ככה אתה מדבר על ילדים? תתביישו לכם. אנחנו והספרדים נלחמנו יחד נגד זה תקבל אותן, הגיע הזמן שתקבלו ספרדיות.

הגיע הזמן. ניסיתם לפגוע במסורת שלנו, של אלה מארצות המזרח. ניסיתם לפגוע בכל מה שקדוש ויקר, תתבייש לך. למה אתה לא מקבל אתיופים? למה אתה לא מקבל מרוקאים?

תקבלו אצלנו איזשהו מוסר,

אתם שקרנים, גזענים, חוצפנים ומושחתים. לא מקבלים ספרדים. תתביישו לכם. אתם לא מקבלים ספרדים, ספרדים מוקצים אצלכם. אנחנו עוברים לנושא הבא, הצעת חוק שכר מינימום (תיקון, שכר מינימום למאבטחים חמושים), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת עמיר

מוצאים את עצמם במצב שיש קיפאון של עליית השכר שלהם. אך בתוך כל זה, השוק הישראלי הוא שוק מגוון, ושוק העבודה, לצערי הרב, יש בו אלמנטים של ג'ונגל, ג'ונגל. ראיתם כולכם אתמול את המנופים הענקיים האלה שהרוחות בבת-ים הפילו, ורק בנס לא היה לנו אסון כבד של הרוגים ושל אירוע שיכול להיות אירוע מקיף מאוד. ואתם חושבים על כך שבמנוף הזה, למעלה, עשרות מטרים, ברוחות העזות שנושבות שם, 60 מטר גובה. 60 מטר גובה. יושב לו אדם שעובד כל כך הרבה שעות, בסיכונים כל כך גדולים, ובסוף מגיע הביתה עם עיניים מושפלות כלפי הילדים שלו,

ברישיון מזויף. ולעתים, כמו שאומר שר הרווחה,

1,500 מנופאים הם עם רישיון מזויף, וכל השאר עובדים תחת קרטל של חברות כוח-אדם. הנה, מפי הגבורה אנחנו שומעים זאת. אבל נעשה סדר. מפי הגבורה אנחנו שומעים זאת. אני מאוד מכבד את חברי חיים כץ. צעדנו יחד דרך ארוכה בנושאים רבים. היום הוא שר, אז הוא מחויב לעובדות, הוא מחויב לפרטים. הוא אומר 1,600 מנופאים, 1,500. 1,500 מנופאים ללא רישיון בכלל, שעל מנת להשיג פרנסה הם מקבלים בדרך לא דרך רישיון. הוא יפרט אם הוא ירצה. לא כולם ישראלים, בסדר, לא זה הנושא המרכזי. רק רציתי להצביע על אותם מנופאים כדי להסביר ולהמחיש את הבעייתיות של שוק העבודה בישראל, שחייבים, אין ברירה, להתחיל לפלח אותו ולהגיע למקומות הנכונים. נכון שההצעה הכי הכי משמעותית שהגשתי לכנסת, שאני מקווה שיום אחד היא תעבור, ואני מודיע לכם כאן: ביום שזה יהיה תלוי בנו, ויום אחד נחליף את הממשלה הזאת, אחת מהצעות החוק הראשונות שיהיו במדינת ישראל זה ביטול חברות כוח-אדם בישראל והוצאתן אל מחוץ לחוק. לא תהיה חברת כוח-אדם שתעסיק עוד. תפקידה המקורי של חברת כוח-אדם זה להכשיר אנשים, תפקידן המקורי של חברות כוח-אדם זה לעשות השמה. אסור בשום פנים ואופן שהן ימשיכו לגדול כמעסיק, לא המעסיק הישיר, אבל המעסיק העקיף. והיום אני רוצה להתמקד בקבוצה אחרת, קבוצת המאבטחים. תחשבו רגע: יש היום בישראל 100,000 מאבטחים, שהשכר שלהם צמוד לשכר המינימום, מאבטחים שאנחנו נותנים להם אחריות לשאת נשק, שלעתים, בימי משבר, בימים קשים מבחינה ביטחונית, הם הופכים המוצב האזרחי הראשון של כל אזרח ואזרח בישראל. עליהם אנחנו סומכים, עליהם אנחנו מטילים את יהבנו שהם אלה שימנעו את הפיגועים, שהם אלה שיזהו ראשונים את הפיגוע שבדרך. חברי חיים כץ וחברי ביטן. יש לך גב רחב. אם היה לך גב צר, היינו מתעלמים ממנו, אבל יש לך גב רחב, חביבי. ולכן אני מנסה היום לשכנע את מליאת הכנסת: בואו לפחות ניקח קבוצה אחת וניתן לה איזה אופק חדש. 100,000 מאבטחים בישראל שמרוויחים שכר מינימום. אנשים שעוסקים בתפקידים רגישים ביותר,

לצערי הרב, מכיוון שהם לא מקבלים שעות אבטחה, גם מקבלים פחות משכר מינימום. יש כאלה שמועסקים לפי שעות, ואין להם מספיק שעות להשלים את המשרה כולה. ואני חושב שאנחנו צריכים לתת להם את המעמד המיוחד שלהם. אנחנו פוגשים אותם בכל מקום, במוסדות הציבור, בבתי-הספר, בבתי-החולים, במרכזי הקניות, ברחובות, בכל מקום אנחנו פוגשים את אותם אנשים, שברגעים מסוימים הם יהיו חומת המגן של הילדים שלנו, של ההורים שלנו. הם אלה שיבואו ויצטרכו לתת מעצמם כדי להגן על כל אחד ואחת מאזרחי ישראל. לכן הצעתי אומרת שאנחנו נקבע בחוק שמאבטחים עם רישיון, אותם מאבטחים שהוגדרו וקיבלו רישיון לשאת נשק, והם אלה שיכולים להיות בכל מקום ומקום, אנחנו נגדיר שהשכר שלהם יעמוד על 80% מהשכר הממוצע במשק, ואז אנחנו נראה כיצד הטובים ביותר רוצים להיות מאבטחים. אנחנו נמצא את עצמנו לפתע כשאותן חברות שמירה שיכולות להתפשר על איכות של מאבטחים כי אין להן ברירה, חייבות להשיג את המספר הנדרש, פתאום נראה שהרמה עולה, פתאום נרגיש הרבה יותר בטוחים. לפתע. זה לא רק הצורך של המאבטחים עצמם, זה הצורך של מדינת ישראל, זה הצורך של כל אחת ואחד מאתנו, כי אני חושב שכאשר מדברים על שכר ממוצע במשק, הרי הם לא הולכים להיות מיליונרים, הם יגיעו לשכר של 8,500 שקל ברוטו. זה יהיה השכר שלהם, זה לא יהיה שכר של מיליונרים. אני מאמין שאם תשאלו כל אזרח שהולך למוסד ציבורי אם הוא מסכים שהעלות של השירותים שהוא מקבל תעלה בעוד אחוז או שניים אבל הוא ירגיש יותר בטוח, בואו לא נחכה לימים כשלצערי הרב היו פיגועים ברחובות וכל מסעדה הייתה חייבת לשים מאבטח, ובכל פינה שהלכת ראית מאבטח, ואז גייסו אנשים שהם לא מוכשרים, לא מאומנים, ולצערי נשק פוזר בכל מקום. בואו נעשה סדר בענף הזה, אבל נדאג לאותם מאבטחים, כי אני חושב שאנחנו חייבים להם. אדוני היושב-ראש, אני מכיר גם את רגישותך. אני יודע גם כמה אתה עצמך נמצא בכל מיני מקומות ופוגש את האנשים האלה, ואני בהחלט מקווה שגם השר חיים כץ, שאין לי ספק שהוא בהחלט מפגין את הרגישויות ומפגין עמדות עצמאיות ולא נכנע רק לעמדות ועדות השרים, אני מקווה שהיום המאבטחים האלה ששומרים עליך גם בבית היום כשר, הם גם מחכים לבשורה. מקבלים, אוכל לא מספיק, הם רוצים אוכל למשפחה. אוכל לא מספיק. אני בטוח שאתה מטפל בהם יפה, כאדם לאדם,

אבל הם רוצים, אדוני השר, הם רוצים להגיע הביתה ולהצליח לשלוח את הילדים שלהם לחוגים, ולהצליח לקנות אופניים,

חלקם לצערי הם גם כאלה מבוגרים שנאלצים לעשות זאת כהשלמת הכנסה, אז הם רוצים שיהיו להם כמה פרוטות, כמה שקלים שיוכלו לקנות גם מתנה לנכד. כשאתה עולה להשיב כאן אל תשיב לי את התשובה הפורמלית ששלחו לך מוועדת השרים, או של אנשי המקצוע שלך. לא מתאים לך. לא מתאים לך. אם אתה יודע שאנחנו צודקים, אז תבוא באומץ ותאמר זאת. אני מסיים בברכה למנכ"ל הכנסת לשעבר, חברנו. אני מסיים בברכה למנכ"ל הכנסת רונן פלוט, שלקח על עצמו משימה מאוד גדולה, לעמוד בראש עיריית נצרת-עילית, שאני מקווה ששם הוא עושה גם את העבודה החברתית, גם את עבודת השיקום, גם את עבודת הפיתוח וגם את העבודה של דו-קיום, אחד המקומות שאתם יכולים להצליח להפוך לדוגמה איך מקיימים שירותים לכל האזרחים בישראל. ואני מקווה מאוד שיחד עם חבריך שהגיעו אתך, יושב-ראש המרחב וקבוצה גדולה שהצלחת לאחד, אני מאחל לכם הצלחה מכל לב.

תודה רבה, אדוני. אדוני השר, בבקשה. וכשהשר בדרך לכאן, אני מבקש להגיד משהו אישי. טלי, תודה רבה לך. אני הייתי צריך לעלות לתורנות בשעה 14:00 ואת אפשרת לי להעלות את הצעת החוק, וסליחה שהיית במוקד הצעקות. תודה רבה, תודה רבה לך. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי עמיר פרץ, גם אתה יודע שאתה לא צודק. למה? אני אגיד לך למה אתה לא צודק. ואתה, אני אגיד לך. אני אגיד לך בצורה חברית, כי אף אחד לא ייקח ממך את הרגישות החברתית, אף אחד לא רוצה לקחת ממך את הרגישות החברתית, אבל כשאתה עושה את סדר העדיפויות, ואני מסתכל על המאבטחים שאני חתמתי להם על צו הרחבה והם מרוויחים 5,300 שקל, חלילה, אני לא אומר שזה הרבה, חלילה, אני לא אומר שזה יותר מדי. אבל אם נסתכל על סדר העדיפויות, 70% 80% מהעובדים במגזר הציבורי מקבלים השלמה לשכר מינימום. לא מגיעים ל-4,000 שקל. לא מגיעים. אז לפני שאנחנו מדברים על מאבטחים, בואו נדבר על עובדי עיריות, עובדי המשרדים הממשלתיים. המשרד עובד על הצעת חוק, אני מקווה שהיא תונח במושב הזה, ששכר תחילי במשק יהיה שכר מינימום. תחילה, כי לא יכול להיות שבן-אדם במגזר הציבורי, אנחנו עדים לתופעה בלתי סבירה, שמגיע בן-אדם לגיל 28, 29, 30, לא חשוב, נכנס למעגל העבודה, גם בעירייה, בנצרת-עילית, ויש לו מתח דרגות,

בכל העיריות, אבל יושב כאן מנצרת-עילית רונן פלוט, אז אנחנו מדברים לרונן פלוט. ולעמיר.

עמיר, אני אליך. אני אתן לך זמן לעשות גיוס. אני אתן לך זמן לעשות גיוס, נו. עכשיו, במתח הדרגות הזה, דוד ביטן, דוד ביטן, היא יושבת מולך, עושה לך היסח דעת, שם עמיר פרץ עושה גיוס, ואתה ישן. אמרת שתיתן לו לעשות גיוס. לא יפה, לא יפה. אני אתן לו. אני אתן לו, הכול יהיה ברוח טובה. אני אתן לו לעשות גיוס, ברוח טובה. מתי שתגיד לי שאני יכול להמשיך, אני אמשיך אליך. עכשיו מגיע עובד, ואתה היית מזכ"ל ההסתדרות, ואני חלק מהעניין הזה, אני לא חלילה אומר שום דבר.

אה, אתה עושה שמי, עמיר? לעזור לך? טוב, אני אחכה לך, עמיר. אתה חייב להקשיב לי. אני, יש לי זמן. מה יש לו להקשיב לך, חיים? אתה נותן לו תשובה שלילית. מה יש לו להקשיב? כי הוא יודע שמגיעה לו תשובה שלילית במקרה הזה. שמעת, איתן? מגיעה לו תשובה שלילית, כי בסדר העדיפויות גם הוא מבין שעובד שבא למגזר הציבורי והוא בן 28 ו-29, ויש לו מתח דרגות, והוא בתוך ארבע שנים או חמש שנים מגיע לשיא סולם הקידום שלו, שהוא מתחת לשכר המינימום, ויש לו 30 או 32 או 34 שנים לחכות עד גיל 67 כשהוא מועד להיות בעתיד נזקק, כי השכר במגזר הציבורי הוא מתחת לשכר המינימום וכולם מקבלים השלמת הכנסה, וכשהוא מקבל דרגה הם עוד מקזזים את השלמת ההכנסה, וכשהוא מקבל עוד דרגה מקזזים עוד את השלמת ההכנסה. אז כשאנחנו באים ומדברים על השומרים שמקבלים 6% מעבר לשכר המינימום בצו הרחבה, ואנחנו קובעים את סדר העדיפויות, אם אנחנו לא רוצים לשחק פוליטיקה ואנחנו רוצים להביא תוצאה, אז הצעת החוק הזאת הייתה מכוונת אחרת, היא הייתה צריכה להיות מכוונת לקשישים בישראל, כי 234,000 קשישים בישראל חיים מתחת לשכר המינימום, סליחה, מתחת לקו העוני. וכשאתה מסתכל על קו העוני,

אני מקשר את זה להצעת החוק של עמיר, אם אנחנו מעדכנים את הבסיס שלהם ב-662 מיליון ומשנים את ההצמדה מהצמדה למדד להצמדה לשכר חברי הכנסת או לשכר הממוצע במשק, אנחנו מוחקים מדוחות העוני, מעכשיו ואילך ולעתיד ובכלל, את כל האזרחים הוותיקים במדינת ישראל. כי קבעת קו, והורדת את דוח העוני ב-14%, ב-662 מיליון.

שהוא רגיש חברתית, והוא עושה את סדר העדיפויות, היה אומר: יש לי זמן עם המאבטחים, חשוב, אבל יש לי זמן, ואני הולך על האזרחים הוותיקים. אני אתמוך בך.

אבל, אני יודע שאתה תתמוך, כי אתה באופוזיציה.

לא יודע. אני לא יודע. תעמיד, אני לא יודע. תצביע בשבילנו לכנסת, תעמיד במבחן, נו, מה.

אתה יודע מה,

זו הצעה יפה, אני אשקול את זה. להצביע לו לכנסת ולהעמיד במבחן, כשאנחנו נהיה,

אני אדבר עם מאיר כהן שגם יצביע לך אולי. בסדר, מאיר? אנחנו נשקול את זה. אנחנו נשקול את זה. אנחנו נשקול את זה בצורה, אני לא רוצה להגיד אוהדת,

אנחנו נשקול את זה בצורה חברית. מאחר שגם אתה מבין, מאחר,

שגם אתה מבין, ואני אומר לך עוד פעם, אני לא אומר,

שאתה לא רגיש חברתית לפחות כמוני,

אני לא מתווכח מי יותר, אנחנו לא שם. גם אתה יודע שבסדר העדיפויות של הצמדה לשכר הממוצע במשק המאבטחים זה לא המקום הראשון.

אני אומר לך, המטפלות יש אחר כך הצעה לסדר-היום, המטפלות במשפחתונים, גם שם פתרנו את הבעיה,

עשינו שכר תחילי, 5,400 שקל. מ-1 בינואר 2017 הקפצתי מ-4,800, 5,400, 600 שקל, 12%. 100. זה לא מעט. 100, 100 שקל. מה, למה 100? כי באפריל כל השכר, לא יודע באפריל. חיים, אני אגיד לך עוד פעם משהו.

אתה יודע, אתה יודע מה עשינו שם,

מה שלא נעשה בעבר מעולם? אני אגיד לך מה עשינו: שהאוצר משלם את ההוצאות הסוציאליות, את ההפרשות הסוציאליות, ולא המעסיק.

אמרו לי, מאחר שאתה מבקש הצבעה שמית ויש לנו עוד הצעות לסדר-היום, אמרו לי לרדת. אז, כמוני כמוך, אנחנו יודעים שצריך לתת למאבטחים. הם לא הראשונים בסדר העדיפויות שצריכים לקבל את ההצמדה למשק. אז אני מכיר את יושרך, תעלה לפה, תגיד: ואללה,

בואו נמיר את זה לקשישים בישראל.

תודה רבה, אדוני. המציע, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, כבוד השרים,

חיים ידידי, זו התשובה האחרונה שציפיתי לקבל ממך. זה הדבר הכי קשה שיכול לקרות למדינת ישראל, אם אתה תתחיל להעמיד אוכלוסייה אחת במצוקה מול אוכלוסייה אחרת. כי לפי תפיסת עולמך, בוא נגיד:

נפסיק את עליות השכר לכל נבחרי הציבור,

קודם נתחיל במטפלות. בואו נפסיק את, סליחה, סליחה, אדוני. כל עליות השכר בכל התעשיות הביטחוניות,

נתחיל קודם באלה שיש להם פחות. ואני יכול לרדת אתך בשורה. אתה יודע מה הבעיה? שעכשיו, כשאתה מעמיד את הקשישים מול המאבטחים, זה פשוט לא הוגן.

אם נעלה למאבטחים שקל, מישהו יגיד: לקחנו את זה מפת-לחמם של הקשישים, מהתרופות שלהם. שומו שמים, לאן הגענו? זה כמו שאני התנגדתי כל חיי, גם כשהייתי שר הביטחון, כשאמרו לי: אם נקנה טנקים, לא יהיה כסף לילדים. מה זאת אומרת? כל פעם כשרוצים לעשות מעשה, מביאים צרכים אחרים. ואתה צודק, הצרכים החברתיים במדינת ישראל הם רבים, ואתה עושה עבודה חשובה, אבל מה ההבדל? שהמטפלת, שהלוואי שתצליח, ותעלה לה עוד יותר, שהקשיש, שאני מאחל לך שתצליח ותעלה לו עוד יותר, ועובדי המדינה,

אלה שמקבלים השלמת הכנסה, אבל המאבטחים הם הקבוצה היחידה שלא נשענת על תקציב המדינה. למה מאבטח בקניון, שהקניון מרוויח כל כך הרבה, מה יקרה לקניון אם הוא ישלם עוד 3,000 שקל? איך זה קשור לקשישים? איך זה קשור לעובדי המדינה? מה יקרה לאותו מפעל שמחזיק מאבטח? מה יקרה לו? זו קבוצה אחרת לגמרי. היא לא משפיעה על תקציב המדינה. היא לא נשענת על תקציב המדינה. אז יש מאבטחים לשרים, יש מאבטחים במשרדי הממשלה, אבל רוב המאבטחים הם בשוק הפרטי, ולכן הגיע הזמן שנאמר לאותן חברות שמירה: אנחנו דורשים מכן להתייחס אחרת למאבטחים שלכן. יכול להיות שהם יעלו את מחיר האבטחה. יכול להיות. ואז הקניון ישלם להם יותר. יכול להיות. אבל אני לא יודע כמה אתה חיית את חייו של מאבטח. היום אני שמח שאמרת מה שאמרת, כיצד אתה מטפל במאבטחים שנמצאים ליד הבית שלך. אתה רואה איזו עבודה קשה הם משקיעים. אבל תשאל אותם מה הם מרגישים כשהם מגיעים הביתה. תשאל אותם למה אחרים שעושים את אותה עבודה מקבלים תנאים ושכר אחר. אני לא רוצה להתחיל להשוות עכשיו עם אנשים שעושים כמעט את אותה עבודה, אבל נמצאים בשירות הביטחון, ואני בעד שייתנו להם את מה שמגיע להם. אני אומר לך, אדוני השר, אתה עושה עבודה חשובה. כל הנושאים שהצגת, תקבל תמיכה מאתנו בכול, עם הידיים והרגליים, אבל אני מבקש ממך שלא תיפול למקום הזה, שאומרים: בואו נבדוק מי במצב הכי קשה, נגמור אתו, נעלה למעלה. לא, באת לעשות מהפכה, תעשה מהפכה עם כל הקבוצות. תשדרג את כולם. ובמקום שבו המדינה לא מעורבת, אין שום סיבה שאתה תתנגד.

תודה רבה, אדוני.

התבקשנו לערוך הצבעה שמית. הוגשו הטפסים. גברתי מזכירת הכנסת, אנא קראי בשמות חברי הכנסת.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה,

מיכאל אורן, אינו נוכח דוד אזולאי,

ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב,

אלי אלאלוף, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין,

דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו משתתף אורי אריאל, נגד יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח זוהיר בהלול, בעד נאוה בוקר, אינה נוכחת דוד ביטן, נגד מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת אלי בן-דהן, אינו נוכח יואב בן צור, נגד איל בן ראובן,

נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי, אינו נוכח עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין, אינו נוכח יגאל גואטה, נגד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, אינו נוכח זהבה גלאון, אינה נוכחת יהודה גליק, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, נגד יעל גרמן, אינה נוכחת אבי דיכטר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח חבר הכנסת לוי,

זה מפריע למזכירת הכנסת.

נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי חוטובלי,

אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, בעד אכרם חסון, נגד יואל חסון, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת חיים ילין, אינו נוכח איתן כבל,

אלי כהן, נגד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד יעל כהן-פארן, אינה נוכחת חיים כץ,

ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, בעד ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, בעד יריב לוין,

יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, נגד אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח אראל מרגלית, אינו נוכח אברהם נגוסה, נגד איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, אינה נוכחת רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח רועי פולקמן,

עודד פורר, נגד טלי פלוסקוב, נגד יעקב פרי, אינו נוכח עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, בעד נורית קורן, נגד יואב קיש, נגד איוב קרא,

מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת מיקי רוזנטל, בעד יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח נחמן שי, בעד עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, בעד סתיו שפיר,

איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת בבקשה קראי שוב בשמות חברי הכנסת שלא נכחו כאן. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח מיכאל אורן, אינו נוכח אלי אלאלוף, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח יעקב אשר,

זאב בנימין בגין, אינו נוכח נאוה בוקר, אינה נוכחת מירב בן ארי, אינה נוכחת אלי בן-דהן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח איתן ברושי, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, אינו נוכח זהבה גלאון, אינה נוכחת יהודה גליק,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת אברהם דיכטר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, בעד שרן השכל, אינה נוכחת יצחק וקנין, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח אורן אסף חזן, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת חיים ילין, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח יעל כהן-פארן, אינה נוכחת ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח יעקב מרגי נוכח. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית, אינו נוכח איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, אינה נוכחת בצלאל סמוטריץ, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה,

חמד עמאר, אינו נוכח יעקב פרי, אינו נוכח עיסאווי פריג' אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת יש חבר או חברת כנסת שקראו בשמו או בשמה או שנמצא כאן ולא הצביע? אני, בעד.

בעד ההצבעה תמה. בבקשה, גברתי. ובכן, בעד ההצעה, 23 חברי כנסת, נגד ההצעה, 38 חברי כנסת. כמובן, הצעת חוק שכר המינימום לא התקבלה.

התוצאה? התוצאה, אני חוזר שוב,

המזכירה: בעד ההצעה, 23,

38. תודה. על חודו של קול.

כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 10), התשע"ז 2017, שהחזירה הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, פיצול דירות) ובסעיפים מהצעת חוק ההסדרים, הצעת חוק האזרחות (תיקון מס' 13), התשע"ז 2017, והצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 46), התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יוסי יונה, יוליה מלינובסקי ותמר זנדברג בנושא: אי-הקמתה של הרשות להתחדשות עירונית, בהצעתם של חברי הכנסת יוליה מלינובסקי,

יגאל גואטה, אורי מקלב וטלי פלוסקוב בנושא: אי-מיצוי זכויות אזרחים ותיקים בקבלת הטבות ממשרד הבינוי

בעקבות דיון בהצעתן של חברות הכנסת יעל גרמן ועאידה תומא סלימאן בנושא: אוזלת היד באכיפת חוק הסרטונים.

תודה רבה לך, גברתי מזכירת הכנסת. אנחנו עוברים להמשך הצעות החוק: הצעת חוק הבוררות (תיקון, ערעור לפני בורר), התשע"ו 2015. ינמק חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. בבקשה, אדוני, נמק בפנינו את ההצעה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, מהותה של הצעת החוק הזאת היא לזרז ולייעל את כל נושא הבוררות. כולנו יודעים שבוררות זה דבר חשוב מאוד, ואנחנו רוצים לקדם את המוסד הזה, והמטרה פה היא לייעל.

שסעיף 21א לחוק הבוררות מאפשר ששני הצדדים מופיעים לבוררות ונותן אפשרות, אחרי שיש פסיקה של הבורר, לאחד הצדדים, בדרך כלל לזה שהפסיד, להגיש ערעור. ואז יש בורר שבודק את הערעור, ורק לאחר שהערעור הזה נבדק, ואו שמקבלים אותו או שלא, רק אז יכול הבורר הראשון לקדם את הפסיקה. בחוק יש הסבר לגבי הנושא של הערעור, אבל חסרות בחוק הזה שלוש נקודות מרכזיות, והחוק שאני מביא בא לתקן אותן. דבר ראשון זה הנושא של כמה זמן אפשר למשוך את קביעת המערער. הרי באופן טבעי, זה שמפסיד ואומר: אני רוצה לערער, ונותנים לו, יש לו זכות, עכשיו צריכים לקבוע מי זה הבורר שיברור, שיטפל בערעור. אז בחוק אין זמן, ולכן המפסיד יכול למשוך ולמשוך ולמשוך, וכל עוד לא נדון הערעור, ממילא הפסיקה של הבורר לא מתממשת, ואי-אפשר להגיש אותה.

המפסיד בבוררות, דרך הערעור יכול למשוך ולמשוך. אז החוק הזה בא לתקן את החוסר הזה ולקבוע שאם בתוך 60 יום לא נקבע בורר לערעור,

יהיה אפשר לערער עוד.

זה יאלץ את זה שהפסיד ורוצה לערער להתגמש ולהסכים בתוך 60 יום שייקבע בורר כדי לדון בערעור שלו. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, גם לא נקבע כמה זמן הבורר יכול למשוך את הנושא של הערעור. לגבי הבורר הראשון יש זמן, אבל אחר כך, אחרי שהבורר הראשון קבע וזה שהפסיד מגיש ערעור וקובעים בורר שידון בערעור, אין בחוק הגבלה כמה זמן זה צריך להיות, ויכול להיות ששוב, זה יכול להימשך ולהימשך, וכתוצאה מזה כל הבוררות יכולה להיכנס, איך אומרים, זמן ארוך מאוד. אז החוק הזה בא לתקן והוא אומר שאותם זמנים שחלים לגבי הבורר הראשון,

יחולו גם לגבי הבורר שצריך לדון בערעור. זה תיקון שני. תיקון שלישי זה שכתוב בחוק שהבורר לא יכול להאריך מועדים. בא הבורר של הערעור ואומר: זה מדבר על הבורר הראשון אבל עלי זה לא חל. אז החוק הזה בא לתקן ולומר שאותו דבר חל גם על הבורר של הערעור. בסך הכול שלושה תיקונים חשובים מאוד, כדי לאפשר את מוסד הבוררות וכדי שהוא ירוץ ויהיה יעיל יותר. הבורר הראשון קובע אם יש ערעור, יש הזמן הקצוב, יש המסגרת, כדי שכל מוסד הבוררות יוכל להתקיים. אני פונה לחברי לאשר את ההצעה. זה מייעל ומקצר את זמן הבוררות. תודה לך, אדוני. תודה רבה לך, חבר הכנסת סלומינסקי. השר אריאל אמור להשיב. בבקשה, אדוני שר החקלאות אורי אריאל, בשם שרת המשפטים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי השרים, כולנו עובדים היום אצל שרת המשפטים, ואני, יש לי העונג להקריא בשמה את התשובה על הצעת החוק של חברי מהסיעה, חבר הכנסת סלומינסקי וחבר הכנסת יוגב.

הבוררות מבקשת לתקן את ההסדר הקיים הנוגע להליך הערעור על פסק בורר בפני בורר אחר. בהצעת החוק מוצע לערוך שלושה תיקונים. בתיקון הראשון מוצע לקבוע כי אם לא התמנה בורר בערעור בתוך 60 יום מיום שפסק הבוררות הומצא לצדדים, לא ניתן יהיה לערער על פסק הבוררות לפני הבורר, אלא אם כן קבעו הצדדים אחרת, או אם אחד מבעלי-הדין הגיש בקשה לבית-המשפט למינוי בורר, או אם ניתן לכך היתר מבית-המשפט מטעמים מיוחדים שיירשמו. התיקון השני מציע לקבוע, בתוספת לחוק, שפסק הבוררות יינתן בתוך שלושה חודשים מיום הגשת תגובה לתשובה. כמו כן מוצע להסמיך את הבורר להאריך את התקופה למתן פסק הבורר בערעור עד לשלושה חודשים נוספים. כמו כן מוצע, במסגרת התיקון השלישי, להבהיר בתוספת כי הוראות שנקבעו בהסכם הבוררות העיקרי בדבר הגבלת סמכות הבורר להאריך מועדים יחולו גם על הבורר בערעור, וזאת כדי לממש את רצון הצדדים להגבלת שיקול דעתו של הבורר להארכת מועדים בהליך. הצעה זו מבקשת למלא פגמים וחסרים בתוספת לחוק הבוררות המקשים את יישומו של הסדר הערעור על פסק בוררות בפני בורר. אין מחלוקת כי ההסדר הנוכחי מצריך תיקונים והבהרות. יחד עם זאת, הליך הבוררות הוא הליך ייחודי המצריך איזון עדין בין רצון הצדדים מחד גיסא לבין שמירה על ייחודיות ההליך, המתאפיין במהירותו ויעילותו ללא התערבות בית-משפט, מאידך גיסא. כמו כן, הליך הערעור בפני בורר מחייב הסדרים ייחודיים בסדרי הדין, שכן מדובר בהליך קצר יחסית, שבמסגרתו הבורר מכריע על סמך החומר שהיה בפני הבורר הראשון, על סמך כתבי הטענות והסיכומים שהוגשו, ואין בו שמיעת עדויות ובחינת ראיות מחדש. התיקונים המוצעים אומנם נותנים מענה מסוים לקשיים שעלו מתוך יישום הסדר הערעור על פסק בורר, אך יש צורך בחשיבה נוספת ומתן משקל לאיזונים הצריכים להיעשות במסגרת התוויית ההסדר הדיוני בהליך הערעור בפני בורר. נוכח האמור, הממשלה תומכת בהצעת החוק בכפוף לתיאום והסכמה עם משרד המשפטים. יש הסכמה לתיאום? חבר הכנסת יוגב, אתה מוכן לתאם עם השרה איילת שקד את ההתקדמות?

טוב, תודה. תודה. סליחה שהתערבנו בהליך פנימי של הבית היהודי, אבל ברכות. ניגש להצבעה. אנחנו מצביעים על הצעת חוק הבוררות (תיקון, ערעור בפני בורר), התשע"ו 2015. הצבעה עכשיו,

ההצעה להעביר את הצעת חוק הבוררות (תיקון,

לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 23 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק הבוררות (תיקון, ערעור בפני בורר), התשע"ו 2015,

אני מוסיף לפרוטוקול את הצבעתם בעד של השר דוד אזולאי ושל חבר הכנסת אוחנה,

עברה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. תם פרק החקיקה של היום. עוברים להמשך סדר-היום. עכשיו הצעה לסדר-היום מס' 6245 בנושא הקטל בדרכים ומספר ההרוגים הערבים הגבוה, של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. לא תהיה תשובת שר. עשר דקות, אדוני, עומדות לרשותך,

כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, יש הסכמה שזאת הולכת להיות הצעה לסדר-היום?

אתה רוצה שאני אגיד את שתי ההחלטות? לא לא, אין צורך, הכול בסדר.

אני אגיד שיש הסכמה ביני לבינו. כבוד היושב-ראש.

ניתן ליושב-ראש הקואליציה.

גם עם איתן כבל יש הסכמה, אז הוא בטח יגיד את זה. כיוון שאנחנו באמת רואים בעיה בכל הנושא של תאונות דרכים בקרב המיעוט הערבי, הגעתי להסכמה עם חבר הכנסת זַאחלַקֶה שנעביר את זה לוועדת הכלכלה, אני תמיד מחליק את השם, אין מה לעשות, אנחנו נעביר את זה לוועדת הכלכלה, ושם אנחנו נקים ועדת משנה מיוחדת, בראשותו, לתקופת זמן מוקצבת כדי שהנושא הזה יטופל כמו שצריך. זחאלקה, חבר הכנסת זחאלקה,

בבקשה, אדוני. תודה, מכובדי היושב-ראש, לצערנו הרב, אנחנו שמענו את החדשות מהדרום, על תאונת דרכים קשה שבה נהרגו שני בני-אדם בשנות ה-40, ה-50, לחייהם, אחד תושב רמת-גן ואחד תייר צרפתי, חמישה פצועים, וזו הייתה תזכורת למצב הקשה. המצב מאוד קשה בעניין תאונות דרכים בארץ. בעשור שבין שנת 2002 לשנת 2012 ירד מספר ההרוגים בכל שנה, מ-548 ל-290. מאז 2012, כבוד היושב-ראש, יש עלייה כל שנה במספר ההרוגים, אף-על-פי שהובטח חגיגית, בשנת 2012, בישיבת ממשלה מיוחדת, שהנושא יטופל, ומספר ההרוגים ירד אפילו מתחת ל-290. ומה קורה מאז? אחרי 2012 הגיעה 2013, 309 הרוגים, 2014, 319 הרוגים, 2015, 356 הרוגים, 2016, 370, הרוג כל יום, יותר מהרוג כל יום. וזה נמשך. במקביל, יש ירידה בתקצוב המלחמה בתאונות דרכים. התקציב בשנת 2008 היה 550 מיליון שקל, זה ירד ב-2015 ל-230 מיליון, ונדמה לי סכום די דומה ב-2016. מבקר המדינה הוציא דוח קשה מאוד בעניין תאונות דרכים, הוא כתב בדוח

שמאז 2012 ירד התקציב לחצי, ירידה בתקציב הכללי, ירידה בהדרכה ובחינוך, הפחתה של מספר הניידות, של מספר השוטרים, אי-ניצול תקציב של 99 מיליון שקל לצמתים ולכבישים מסוכנים במיוחד.

מאוד ברור וחד-משמעי. אומנם לא היו מסקנות, חבר הכנסת ביטן, מדוע הייתה ירידה, אין היום בפנינו. אתה רוצה ללמוד, אנחנו, כפרלמנט, למה אני הצעתי ועדת חקירה? אתה לא יכול למצוא חומר רציני כיצד הייתה הירידה במספר ההרוגים בין 2002, מ-548 ל-290 ב-2012. אנחנו לא יכולים ללמוד, אין מסקנות, לא היו דוחות שילמדו אותנו מה הדברים שהיו יעילים, בשביל לעשות, ועכשיו, מ-2012 יש עלייה, מצביעים על בעיות, אבל לעשות את הקישור הזה, את הלמידה המושכלת מה גורם יותר, מה חשוב יותר, איפה להשקיע יותר, אין את זה. וזו חובתו של הפרלמנט. בשנת 2017, שנה חשובה מאוד בעניין הזה, למה חשובה? כי הרשות לבטיחות בדרכים תהיה "פג תוקף". הקיום שלה, על-פי צו שעה, הוא עד 2017, והשנה צריכים להתחיל לחשוב מה עושים אחרי 2017. וצריך להשקיע מחשבה, כי אחת המסקנות, דרך אגב, של המבקר, ונדמה לי מהחשובות ביותר, שהוא אמר שהרשות הוקמה כלאחר יד, בלי מחשבה, בלי תכנון, בלי תוכניות, והתוצאות העידו, בפני עצמן. למה לחזור על אותה שגיאה? למה לא לעשות תכנון? ולמה שהפרלמנט בצורה מסודרת לא יקדיש לזה, לכן אני הצעתי ועדת חקירה, מחשבה, שיבואו כולם, כל הפקידים, כל החשובים, והוועדה יכולה להוציא דוח מסודר, כמו שעשינו בעניין, נגיד, רעידות אדמה, או בעניינים אחרים, ואז אפשר שב-2018 יהיו מסקנות, יהיו התוויות, תהיה התגייסות לתקציב מתאים, כי זה נושא בנפשנו. עכשיו, אחת הסיבות העיקריות לעלייה המתמדת היא מה שקורה בציבור הערבי, בעשור האחרון, בממוצע, שליש מההרוגים הם ערבים. אפילו שאנחנו 20% מהציבור. למי שיודע קצת מתמטיקה, קצת מסובך החישוב, לפי המספר באוכלוסייה, פר-100,000 תושבים, מספר ההרוגים הערבים הוא פי-שניים. אבל הפי-שניים הזה ממוקד במקומות נוראים. ותקשיבו למספרים, לא שלי, של הרשות הארצית למלחמה לבטיחות בדרכים: בגיל 0 4 פי-20, כבוד היושב-ראש, לא פי-שניים, פי-20. ההרוגים הערבים הם פי-20 מהיהודים. פי-20. יותר מ-90%. צעירים בגיל 17 24, מספר ההרוגים הערבים הוא פי-עשרה מהיהודים.

אני יכול להביא בכל תחום, בכל עניין, אז הנושא הזה צריך טיפול. לעומת זאת, ברשות יש 60 עובדים. כמה עובדים ערבים?

והם עושים עבודת קודש, ועבודה מצוינת, אנשים ראויים וברמה גבוהה, והם, איך אומרים, במעט הכוח שיש להם מנסים להילחם ולעצור את הגוף המדמם, לעצור את שטף הדם,

ולכן, צריך לעשות מעשה, צריך לעשות משהו ממוקד, וזה אפשרי. וזה אפשרי, זה לא איך אומרים, בעננים.

לא משווה את זה לדברים אחרים, חבר הכנסת זחאלקה? אני רוצה לרתום את החברה, אני רוצה תוצאה. ואני אומר שכל החברה שלנו צריכה להירתם לעניין הזה. ואכן, אנחנו מנסים לרתום אנשי דת, לרתום מחנכים, לרתום מנהיגי ציבור, רשויות מקומיות, חברי כנסת, אנחנו דורשים גם תקציב נוסף, כי התקציב,

שמוקצה למאבק בתאונות דרכים בציבור הערבי, על-פי הנתונים הממשלתיים, הוא 17 מיליון שקל מתוך 230. זה מעט. צריך להשקיע יותר בשביל להדביק. הייתה ישיבה של ועדת הכספים, ואני, כבוד היושב-ראש, היו לי שתי בקשות בעניין התקציב, איך אומרים? העניין של תוכניות מפורטות כדי למנוע הריסה בגלל היעדר תוכניות ותקציב לזה, והדבר השני זה העלאת התקציב למאבק בתאונות דרכים. יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת גפני אומר: אני תומך בעניין הזה תמיכה מלאה. ואני פונה לחבר הכנסת ביטן: בוא ניקח את הנושא הזה ברצינות, בכוח. אני חושב שאפשר להקטין בצורה דרמטית את מספר ההרוגים בתאונות דרכים באופן כללי ובציבור הערבי. דרך אגב, כשמקטינים בציבור הערבי מקטינים גם אצל היהודים, לפעמים יש התנגשויות, בכלל, זה תורם לאווירה בכביש. אז המאמץ הממוקד הוא בגלל שהבעיה היא קשה, ובגלל שצריך לעשות מאמץ מיוחד וספציפי בעניין הזה כדי למגר את התופעה. אני רק רוצה לסבר את אוזניכם עד כמה המצב חמור, רבותי חברי הכנסת: כביש 6, כביש 6 הוא כביש שנאמר שהוא הבטוח ביותר בישראל. 2012, כמה הרוגים? שלושה הרוגים,

זה סימן. אז יש כאן התפרקות. אי-אפשר להמשיך עם זה. ואני שוב חוזר לעניין הזה. קודם כול שתהיה ועדת משנה שתטפל בנושא הזה של תאונות דרכים בציבור הערבי,

דבר שני, אנחנו צריכים להיות מעורבים. אני ממליץ לכולם לקרוא מה כתב המבקר על המחדל הנוראי, כיצד קמה הרשות טלאי על טלאי בלי שום מחשבה, בלי שום אסטרטגיה. למה לחזור על אותה שגיאה? בשנת 2017 מסתיים המנדט שלה, צריכה לקום רשות חדשה, וצריכים להשקיע מחשבה להקים רשות מודרנית, אפקטיבית, פעילה, עם תוצאות, ללמוד מהניסיון ומהכישלונות, ללמוד מההצלחות בארץ ובעולם, כדי להביא למצב שבו תהיה מלחמה אפקטיבית בתאונות הדרכים ולמנוע קטל בדרכים.

תודה רבה לך, חבר הכנסת זחאלקה. אין לנו תשובת שר. אני מבקש להעביר את זה לוועדת כלכלה.

נעבור להצבעה. מי שבעד כלכלה יצביע בעד, מי שנגד הוא נגד, לא. להפוך את זה להצעה לסדר-היום,

את ההצעה לסדר-היום. מי שבעד הוא בעד ועדת הכלכלה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה.

אין נמנעים. אני קובע שההצעה לסדר-היום בנושא הקטל בדרכים ומספר ההרוגים הערבים

הנושא

-היום של המליאה בדיון דחוף נושא שהוא גם חשוב וגם דחוף. דומה שכל הנושאים שקשורים במערכת הבריאות הם חשובים ודחופים. אפשר לקטלג אותם ככאלה, כי לא פעם אנחנו עוסקים, אדוני

הצוות המדהים, ובראשו פרופסור מיקי ויינטראוב, היוו קרן אור בחשכה בטיפול המסור,

בעזרה היומיומית. שמענו בצער את העובר על המחלקה. אנו ההורים לא נגיע לביקורת השנתית בעין-כרם אם מיקי לא יהיה, מיקי זה כמובן הרופא. זו אימא אחת. אימא אחרת אומרת: אני כותבת בין השאר כדי להסביר להנהלת "הדסה", למשרד הבריאות ולשר הבריאות שאנחנו ההורים לא מריונטות של אף אחד, טוב, אני אמנע מחלק מהביטויים, אנחנו מבינים מה נדרש כדי שהמחלקה תפעל כמו שצריך. אנחנו לא מדברים רק מתוך הכרת תודה או מתוך היסטריה, אלא מתוך הבנה עמוקה מה ילד חולה בסרטן ומשפחתו צריכים, וכמה נדיר למצוא מנהל מחלקה ומחלקה שהצליחו לתת מענה לצרכים הללו.

אדוני השר, ממש לא מתכוון להיכנס ולפסוק בין מנהל בית-החולים לבין מנהל המחלקה.

זה כמובן תפקיד המשרד ותפקידך. אני לא יודע מה ברמה המקצועית נדרש כאן, אני כן יודע, וכאן בקשתי אליך, לעשות כל מאמץ שלא יקרה מצב שבשם הוויכוח המקצועי, חשוב ככל שיהיה, הילדים ואיכות הטיפול שמגיע לילדים חס וחלילה ייפגעו. אם אתה רואה לנכון, ואם הכנסת רואה לנכון, אני גם מבקש להעביר לאחר מכן את הדיון לדיון נוסף בוועדת הבריאות של הכנסת. חבר הכנסת שמולי,

זאת בעיה חדשה? זה משהו מהזמן האחרון? או שזה דבר שנמשך לאורך זמן? זו בעיה שהיא יחסית חדשה. היא עלתה בעבר בתקשורת, אבל ככל שידוע לי, לפני כשבועיים, ב-25 בינואר 2017 הנושא הזה עלה שוב בתקשורת, ומשכך בחרתי להביא את זה לכאן למליאה. תודה רבה.

אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת שמולי, על העלאת הנושא החשוב הזה. השר ליצמן, אתה מוזמן להשיב. שלום לך, אדוני השר. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת שמולי, מחלקת אונקולוגיה ילדים ב"הדסה" על אנשי צוותה נחשבת מחלקה מקצועית ומסורה מאוד.

רישיון לפעילות תחום כלשהו כמו אונקולוגיה ניתן לבית-חולים ולא למנהל המחלקה. לבית-החולים "שערי צדק" אין רישיון להפעלת מחלקה אונקולוגית, ולכן המחלקה לא תועבר אליו ולא תופעל בבית-חולים זה. לצערי, איננו יכולים למנוע מעבר רופאים או צוות מבית-חולים אחד למשנהו, גם אם נצר על כך מאוד.

על הנהלת בית-חולים "הדסה" להבטיח מתן שירות רפואי טוב לטובת הילדים המטופלים בבית-החולים, גם אם תהיה עזיבה של חלק מאנשי הצוות, וכך הובהר לי שיהיה. אני באופן אישי אשמח מאוד אם ד"ר ויינטראוב יחזור בו מרצונו לעזוב את "הדסה". אני רוצה להבהיר כמה דברים בתשובה. אני לבד ישבתי עם פרופסור ויינטראוב. אמרתי לו שאני אשתדל לגשר שם. גם המנכ"ל שלי ישב אתו וניסה לגשר בין שני הצדדים. לצערי, לא כל כך הצליח. זה באמת מקצועי או שזה אישי? לא, אני לא יודע, אל תכניסו אותי. לנסות להבין.

זה לא הפורום שאני אגיד את זה. בכל אופן, אני רוצה להגיד מה עמדתי, ממה שנראה לי כאן. אין מצב, לנוכח עשרות ילדים חולים, אולי הרבה יותר, במחלקה הזאת ב"הדסה", שאני אתן למחלקה שלמה לעבור. אני אעשה חוקית את כל מה שביכולתי למנוע ממחלקה שלמה, יש פה ושם רופא שרוצה לעבור, זכותו, לא אמנע, אבל להגיד למחלקה שלמה ואז כולם יישארו בלי טיפול רפואי?

מה עוד, קל וחומר של"שערי צדק" אין רישיון למחלקה,

אני צריך לבנות מחלקה, ואחר כך כן לתת לרוקן מחלקה שלמה. צריך להיות בן-אדם לא רציני לאשר דבר כזה, ואני לא אתן את זה. אגב, הובטח לי על-ידי מנהל בית-החולים שהטיפול יימשך, גם אם פה ושם תהיה עזיבה, אבל זה לא אומר שאני אאשר מחלקה שלמה, גם אם יש ביקורת עלי, אבל לטובת הילדים חייבים להמשיך לקבל טיפול במחלקה. מה שאני מציע כאן, רבותי, ביקשת שאני אעביר את זה לוועדה. אני אשמח מאוד, אין שום בעיה. אם אני אוכל, אני אפילו אשתתף, ואם לא אז המנכ"ל. אני חושב שהנושא הזה רציני מאוד. נעביר את זה לוועדה, אדוני,

תודה. בסדר גמור, תודה רבה לך. אנחנו נעמיד את זה להצבעה להעברה לדיון בוועדת הפנים. לא, העבודה והרווחה.

ועדת העבודה והרווחה. מי שבעד להעביר את הנושא לוועדת העבודה והרווחה יצביע בעד. מי שמתנגד יצביע נגד. אנחנו עוברים להצבעה.

שבעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שההצעה לסדר-היום בנשוא המשבר החריף במחלקה האונקולוגית לילדים ב"הדסה" תועבר להמשך דיון בוועדת הרווחה. הנושא הבא הוא הצעות לסדר-היום בנושא: לראשונה לפלסטינים יהיו יותר נציגויות בעולם מאשר לישראל,

ראשון המציעים, חבר הכנסת כהן. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, בעוד כמה שעות ייפגש ראש הממשלה ושר החוץ בנימין נתניהו עם הנשיא האמריקני הנכנס דונלד טראמפ. שעות של דיונים ניהל הקבינט לקראת נסיעה זו במטרה לגבש את האסטרטגיה מול הנשיא הנכנס. אנשי הבית היהודי ביקשו, דרשו מראש הממשלה לפעול לביטול המונח "שתי מדינות לשני עמים" במילים אחרות, לבטל את הרעיון של הקמת מדינה פלסטינית. חברי אנשי הבית היהודי, אם טובת ישראל לנגד עיניכם, הדרישה הבאה שלכם מראש הממשלה צריכה להיות מינוי שר חוץ במשרה מלאה. אומנם לפלסטינים אין מדינה, אך מסתבר שיש להם, מר יוגב,

יותר נציגויות ביותר מדינות בעולם מאשר לישראל. שמעתם נכון, הפלסטינים גוברים עלינו בזירה הבין-לאומית. יש להם יותר נציגויות הסברה, נציגויות

לישראל יש 102 נציגויות ב-72 מדינות העולם, לעומת 103 נציגויות ב-95 מדינות לפלסטינים. המצב גרוע עוד יותר בהשוואה למדינות אחרות באזור,

שמחזיקה 142 נציגויות בעולם,

223 נציגויות, מרוקו 135 נציגויות, פקיסטן, 118, ערב הסעודית, 108, מצרים, 166 נציגויות בעולם. בסך הכול לליגה הערבית ולאיראן יש ביחד, גברתי סגנית שר החוץ, 1,941 נציגויות ברחבי העולם, ולצערי, לנו יש הכי פחות. רק בשנה האחרונה משרד החוץ סגר ארבע נציגויות ברחבי העולם: השגרירות באל-סלבדור, השגרירות בקריביים, הקונסוליה בפילדלפיה והקונסוליה במרסיי. נזכיר כי רק במרסיי אירעו בשנה האחרונה כמה מקרי אנטישמיות של פגיעה ביהודים. עד כדי כך המצב קשה, שנוסף על סגירת הנציגויות אין לנו שר חוץ במשרה מלאה. עכשיו, זה לא לבוא לקנטר, זה לבוא ולהגיד: למה הפקרנו את מדינות העולם רק לנרטיב הפלסטיני? למה אנחנו לא שמים דגש על כך שיהיו יותר ויותר נציגויות, ויותר ויותר דיפלומטים, ויותר ויותר אנשי הסברה? מה קרה, הסיפור שלנו לא ראוי שיסופר? אנחנו צריכים לתת ל-BDS לשלוט ברחובות העולם? לנו אין מסבירנים? לנו אין סיפור צודק, גם אם אנחנו כאן נתווכח עליו? אדוני היושב-ראש, אני רוצה לסיים בכך שפגשה אותי חברת פרלמנט,

תקשיבי לי, ושאלה, ואני אומר שחלק מהעניין הוא זה שהסיפור הציוני, הסיפור של המדינה הזאת, הסיפור של המדינה היהודית והדמוקרטית והסיפור הצודק שלנו, לא מסופר דיו, ואני מציע לראש הממשלה לעשות הכול כדי למנות מייד שר חוץ למדינת ישראל. אנחנו זקוקים לזה כמו אוויר לנשימה.

תודה רבה לך, חבר הכנסת מאיר כהן. חברת הכנסת ד"ר ענת ברקו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, עד שלוש דקות. אוקיי, תודה לך. נתחיל בזה שאנחנו לא משווים את עצמנו לפלסטינים, והם לא מודל בעיני לשום דבר. משרד החוץ עושה את עבודתו נאמנה, והרבה מאוד נציגויות התכנסו, ואני יודעת שלאורך השנים, גם כשאנחנו באים היום כנציגים של מדינת ישראל, או אפילו לפני שהייתי בכנסת, תמיד היה ליווי מקצועי רציני של אנשי משרד החוץ, וזה בתחומים רבים, גם בתחומי המדע, התרבות, הקהילה היהודית, הביטחון, ויש הרבה מאוד שיקולים בקיום של הנציגויות הללו. אבל מה, הפלסטינים, כשאתה מדבר על נציגויות, אלה נציגויות שאין מאחוריהן הרבה. זאת דרך לעשות תעמולה, הסתה ובינאום הסכסוך, הצורך להפוך את הסכסוך לבין-לאומי ולהשתמש בתעמולה ישראלית, אני מסכימה אתך מאיר, גם ה-BDS, גם החרמות, גם להוביל מה שלא יהיה לך, ולהפוך את הסיפור הפלסטיני לקריירה של קורבנות ומסכנות, בלי רצון לקחת אחריות ולפתור את הבעיה. זה הסיפור, ואלה הנציגויות, שנותנים להם בעולם, גם הרבה מאוד פעמים ללא כל תשלום מדינות מארחות וכל מיני מדינות, שלחלקן יש אינטרסים כאלה ואחרים, ויש להם גם הרוב האוטומטי של המדינות הבלתי-מזדהות באו"ם, והם מנצלים את המוסדות הללו. אני רוצה לספר לכם סיפור: אני ראש המשלחת ל-OSCE, הגוף שעוסק בנושאים ביטחוניים מטעם הכנסת. לפני שנה בדיוק, בכנס בווינה, כשישבו כל הפרלמנטרים

גם מאלג'יר וגם ממרוקו וגם ממדינות אחרות, גם ממצרים וגם מירדן, הגיע הנציג הפלסטיני ואמר: אני בקושי הגעתי. הוא היה עם חליפה של ורסצ'ה, לבוש ככה מדוגם, אדוני היושב-ראש, כמו שצריך, בקושי הצלחתי לצאת משכם, כי היא תחת כיבוש. מישהו רץ אחריך? שאלתי אותו: מישהו רץ אחריך עם סכין לתקוע לך בגב כמו שאתם עושים אחרי אזרחי מדינת ישראל באותו זמן של גל הטרור? זה הסיפור. ואתה יודע מה, פעם ראשונה שראיתי שאמרו לו: אדוני היקר,

כרגע אנחנו לא עוסקים רק בזה, זה לא הסיפור. והסיפור היום הוא הרבה הרבה יותר גדול. אז כשאנחנו רואים נציגויות, או אחד כמו ג'יבריל רגו'ב, כשהוא בא במשא-ומתן עם פיפ"א, והוא בסך הכול טרוריסט, גם אם הוא לובש טרנינג, אז מה זה משנה, אז יש לו עוד נציגות, ולאן הולך הכסף? הכסף שנותנים לפלסטינים, המדינות התורמות, הוא מגיע לפלסטינים? כמו שהכסף בעזה לא מגיע לתושבי עזה, וגם כשמעבירים צמנט בשביל לשקם את עזה זה מגיע לבניית מנהרות, את מי מעניינים האזרחים בעזה? אפשר לבוא בטענות לישראל, הנציגויות האלה לא מובילות לשום רצון למשא-ומתן אמיתי לשיפור המצב. הקריירה הקורבנית הזאת לא תוביל לשום מקום, ולא משנה עוד כמה נציגויות יהיו להם.

אדוני היקר, רק עוד משפט אחרון.

במקום שימשיכו לבזבז כסף, שידאגו לבני עמם, ואנחנו נמשיך לשלוח את האנשים הכי טובים שלנו, סגנית שר החוץ, חברת הכנסת חוטובלי, לחזית הדיפלומטית, לעשות את העבודה. צריך לתת לכם יותר, מגיע לכם, אתם עושים עבודה מצוינת.

תודה רבה לך, חברת הכנסת ברקו. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. בלי חליפת ורסצ'ה. לא מתאים לך, אגב. קצת מאוכזב מהלוק שלך היום, אדוני. הכסף לא מגיע לציבור. התווית, התווית, היא רוצה שיראו שזה בצחוק. אתה לא דואג לאזרחים, טיבי, אתה הולך לוורסצ'ה. אנחנו רגילים ללוק יותר אלגנטי. הוא דואג לאזרחי ישראל. הוא אזרח ישראלי, לא? אנחנו מדברים על נציגויות של הרשות הפלסטינית

אדוני היושב-ראש,

אני רוצה להודות ליוזמים, שהעלו עובדה נכונה: יש יותר נציגויות למדינת פלסטין מאשר למדינת ישראל בזירה הבין-לאומית. לא רק נציגויות. יש יותר מדינות שמכירות במדינת פלסטין מאשר במדינת ישראל.

איזה יופי, אז יש לכם דגל. יש לנו דגל. ויש סיבה, יש הסבר.

מכיר בעוול ההיסטורי, וב. יש מדינות שלא נוח להן להזדהות עם ממשלה שהמדיניות שלה נוגדת את החוק הבין-לאומי, הפרות בוטות פעם אחר פעם, והשיא, או השפל, היה במה שקרוי חוק ההסדרה, או חוק גזל הקרקעות של הפלסטינים, שאני מודה שמאוד לא רציתי שאנשים יפנו לבג"ץ, כי חשבתי שהדרך הטובה ביותר היא שהעוול והפשע הזה יגיעו לבית-הדין הבין-לאומי לפשעי מלחמה בהאג, אבל אנשים הגישו. אפרופו בג"ץ, כשאני רואה את השופטים בבתי-המשפט בארצות-הברית בשבועיים האחרונים מבטלים צווים של נשיא נבחר ונמהר, אני אומר, תראו מה יש כאן, בית-משפט עליון שאישר הפקעות, חיסולים, סיכולים, גירוש, התנחלויות, אין עוולה של הכיבוש שבית-המשפט העליון לא אישר. בלעדי הגושפנקה של בית-המשפט העליון, מפעל הכיבוש הנורא והאכזרי הזה לא היה ממשיך להתקיים ולהתרחב בצורה הדרקונית הזאת. אני חושב שהמדיניות של הנשיא מחמוד עבאס, שהיא מדיניות שכלתנית, פרגמטית, של התנגדות שלא בדרכי אלימות, של הפעלת גופים בין-לאומיים, דוחקת אל הפינה את המדיניות הסרבנית של ממשלת ישראל, ואנשים משווים: יש עם שנמצא תחת כיבוש, וההנהגה שלו פועלת בדרכים מאוד תרבותיות ומשכנעות כלפי הקהילה הבין-לאומית, ויש ממשלה של הכובש, שפשוט עושה דברים בוטים, מכשירה גזל, שוד קרקעות, שהוא השוד המתמשך הגדול ביותר בהיסטוריה המודרנית,

איפה המדינה שאתה מדבר עליה? ואם ישראל תסכים, היא תהיה בגבולות 67', ואם היא לא תסכים, בעתיד מדינת ישראל לא תהיה.

כי מדינת ישראל, הערובה של הקמת מדינת ישראל זה הקמת מדינה פלסטינית. כי אם לא, היא תוביל למדינה דו-לאומית, כמו שאמר ג'ון קרי. תחלום.

ראינו, תקשיב לי, למה אתה מפסיק אותי? שאלת, ואני נותן לך כבוד ואני עונה לך. יש אנשים שאני לא עונה להם.

ראינו איך בששת הימים, אז ג'ון קרי אמר שאם לא יהיו שתי מדינות, תהיה מדינה דו-לאומית. הוא אמר את זה בחשש. אני לא אומר את זה בחשש. במקום שתי מדינות, לא רוצים שתי מדינות? שתהיה מדינה אחת דמוקרטית עם שוויון לכלל האזרחים, one person,

ואז ראש הממשלה, ובזה אני אסיים, בבשורה החשובה הזאת בשביל כולכם, ראש הממשלה יהיה טיבי, ולא ביבי.

אין סיכוי. מה שנקרא, בחלום הלילה. חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, סגנית השר, חברי חברי הכנסת, הדיון הזה בא בעיתוי מתאים וראוי. ממש עוד שעות ספורות ייפגש ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא הנבחר החדש טראמפ,

אני בטוח שכולנו מאחלים ומייחלים לפגישה טובה, לפגישה טובה בין ראש ממשלת ישראל לנשיא ארצות-הברית, שהיא באמת הידידה החשובה, הטובה והחשובה, של ישראל בעולם, והקשר האסטרטגי, תמיד חשבתי, הוא קשר שצריך וחשוב שיישמר, ללא שום קשר למי הדמויות שמובילות את שתי המדינות. לדעתי זה חזק, הקשר בין שתי המדינות חשוב מזה שבין כל אדם וכל איש, יהיה ככל שיהיה,

אבל השאלה הגדולה היא עם מה ראש הממשלה מגיע לפגישה הזאת, מה ראש הממשלה באמת רוצה. וכשאני רואה פה כל הזמן את חבורות הימין והימין הקיצוני שהפכו את טראמפ לסוג של משיח עבורם,

בואו נחכה ונראה, לשיטתכם, מה זה טראמפ, מי זה טראמפ, מה הוא מקדם,

בעיני טראמפ הוא לא רפובליקני ולא דמוקרטי, הוא טראמפ, הוא איש עסקים,

הוא לא מחויב למדיניות כזאת או אחרת, וכולנו צריכים להיות די צנועים, ולהגיד שאנחנו לא באמת יודעים לאן הנשיא הזה יוביל, ומה תהיה עמדתו, ואיך הוא רואה ומה יהיו הפתרונות שלו לגבי המזרח התיכון. אבל אנחנו צריכים לשאול מה אנחנו רוצים, מה לנו נכון, ולא מעניין אותי להתעסק במדינה הפלסטינית, לא מעניין אותי. מעניין אותי להתעסק בנו, במה נכון לנו. ואני מציע לכם מאוד מאוד לא לזלזל במשפט האחרון שנאמר על-ידי אחמד טיבי, המדינה הדו-לאומית היא סכנה אמיתית לחזון הציוני. אמיתית. אני בכלל שואל את עצמי: עד כדי כך כל איזה הר או פיסטין חשוב כדי לקלוט 2.5 מיליון פלסטינים ולהמציא כל מיני המצאות שאני רואה עכשיו בליכוד, כל אחד יש לו תוכנית מדינית חדשה, היום סיפר לי חבר הכנסת זוהר שיש לו תוכנית מדינית, וחבר הכנסת קיש, כל אחד ממציא תוכנית מדינית, זה נותן אוטונומיה, זה נותן קנטונים, זה נותן מוניציפליות, הכול כדי להכניס לפה 2.5 מיליון פלסטינים?

אתם עושים פריימריז לאחמד טיבי, ראש הממשלה הבא? אתם מקדמים אותו? אז לא, אני לא רוצה לראות את אחמד טיבי ראש ממשלה. אני רוצה שאחמד טיבי יישאר פה חבר כנסת וייצג את המיעוט הערבי במדינת ישראל, במדינה היהודית והדמוקרטית. מה הבעיה עם זה, זה מה שאני רוצה, ואני אומר לכם, מה הבעיה עם זה?

אני אומר לחלוטין למה זה מפריע: מדינת ישראל, גברתי, היא מדינת ישראל, היא מדינת העם היהודי, בתוקף היסטורי, והוא תוקף רב מאוד, אבל גם מתוך זה שרוב אזרחי מדינת ישראל רוצים שהמדינה הזאת תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית. תגיד את זה, אתה חושב שיש לנו זכות עד גבול מסוים.

אם אחמד טיבי ישכנע את הציבור הישראלי כולו, להיות ראש ממשלה, הוא יוכל להיות ראש ממשלה, חד-משמעית, אין ספק. תודה רבה, אדוני. לא, זה ברור. אתם לוקחים לי את הזמן. תן לי רגע, עוד דקה.

אני אגיד את זה בצורה ברורה: אם אחמד טיבי בהרכב הנוכחי של מדינת ישראל ישכנע יום אחד את הישראלים או את רוב הישראלים להצביע עבורו, הוא יכול להיות כאן ראש ממשלה, בוודאי. אבל הוא יכול להיות כאן ראש ממשלה בוודאות אם תהיה כאן מדינה דו-לאומית. ואני בא ושואל: האם אנחנו מקבלים את ההחלטה הזו ומבינים שמניעת המדינה הדו-לאומית היא הפרדה בינינו לבין הפלסטינים? ואל תתווכחו אתי על העיקרון של ההפרדה במדינה הפלסטינית. אני כן פתוח, גברתי, להתווכח על הגבולות.

בואי נדבר על גבולות, בואי נדבר על גושי ההתיישבות, בואו נדבר על גבול בר-הגנה, בוא נדבר על מדינה מפורזת, בוא נדבר על ערבויות בין-לאומית.

ומשפט אחרון, אדוני. תודה, תודה לך. וחשוב להגיד, בואו נדבר גם על מה שיודע היטב ראש הממשלה, על ההזדמנויות האמיתיות שיש היום במזרח התיכון, האמיתיות, של מדינות ערב, שהן רוצות ומעוניינות לנרמל את היחסים עם מדינת ישראל ולעשות כאן מין חבילת הסדר שלום עם הפלסטינים ועם מדינות ערב נוספות. בואו נדבר על זה, בואו נראה את ראש ממשלת ישראל מנצל ממשל אוהד, נשיא ארצות-הברית אוהד לישראל, כדי לייצר פה מזרח תיכון טוב יותר, שישמר את מדינת ישראל כפי שאנחנו אוהבים ומכירים. תודה רבה. תודה רבה, אדוני.

גברתי סגנית שר החוץ, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אתה גם אחד מחברי הכנסת שהעלו את הסוגיה הזו, ואני מאוד שמחה שאתם מעלים את הסוגיה הזו ביום החשוב הזה. היום בערב, 20:00 שעון ישראל, ייפגשו ראש ממשלת ישראל נתניהו עם הנשיא האמריקני הנבחר דונלד טראמפ. בפגישה הזאת,

יש הזדמנות לראש הממשלה לומר לנשיא טראמפ את הדבר הבא: הפלסטינים שקרנים. הם אומרים לכל העולם שהם רוצים מדינה, אך מעולם בהיסטוריה של האנושות לא היה מיעוט שביקש מדינה והוא סירב לקבל אותה בגלל גודל הטריטוריה. מעולם. התנועה הציונית התחילה בחבלי ארץ שעל-פי דעתנו היו חלק מאוד קטן מארץ-ישראל, אבל רצינו ריבונות ומימשנו אותה. בשנת 1947 דחיתם את ההצעה, בשנת 2000 דחיתם את ההצעה,

כמה תוכלו לשקר לעולם? אתם חושבים שלהקים נציגויות זאת באמת העבודה? תמשיכו להקים נציגויות, אין שום בעיה. לא תהיה לכם מדינה. אני אגיד את זה בצורה ברורה: לא תהיה לכם מדינה. לא תהיה, סליחה, על מה את מדברת? אתה היית יועץ, להזכיר לך את התפקיד הקודם שלך? יועץ של ערפאת? תאפשרו לסגנית השר.

חבר הכנסת אחמד טיבי, אל תפחיד אותם עם מדינה דו-לאומית. יהיה כאן רוב יהודי בין הים לירדן. אנחנו לא דואגים. תאמין לי, אנחנו לא דואגים. אנחנו סומכים על הרעיון הציוני. יואל, יואל מודאג. יואל מודאג.

בגלל זה הוא יושב באופוזיציה, שם דואגים. בימין הפוליטי, שנמצא בממשלה, מחזקים את האחיזה שלנו בארץ.

עכשיו אני רוצה לומר את הדבר הבא: מאחר שהפלסטינים שיקרו לעולם במשך כל כך הרבה שנים, ומה שהם באמת רוצים זה את שלילת הקיום של מדינת ישראל כמדינה יהודית, אפשר להתחיל לחשוב על פתרונות אזוריים שיהיו טובים לכל הצדדים. כן, מותר לחשוב מחוץ לקופסה. מותר אחרי 25 שנות כישלון, כישלון מהדהד, כישלון שעלה בדמים של ניסיון לחלק את הארץ בתפיסה של חברי באופוזיציה, כן, אפשר להתחיל לחשוב מחדש. דיבר חבר הכנסת מאיר כהן, חבר הכנסת כהן, אני רוצה לענות לך על שאלת הצדק. אמרת: למה לנו אין מסבירנים? אני רוצה להסביר לך משהו. אין מספיק מסבירנים.

תכף אני אגע בנקודה, כי דיברת על נקודה מאוד חשובה בעיני, נקודת הצדק. מה זה נקודת הצדק? נקודת הצדק זה להגיד: זאת הארץ שלי. במשך עשרות, באמת, עשרות שנים, היה כאן נרטיב, 25 שנה אפשר להגיד, בסדר? בוא נגיד את זה מדויק, היה כאן נרטיב שאמר: זאת לא באמת, חבלי הארץ האלה הם לא באמת הארץ שלנו. המסבירן הטוב ביותר בעולם, הייתי שולחת 5,000 מסבירים, היו שומטים את הקרקע תחת הצדק היהודי כשזה הסיפור שלהם. כשלא באנו וסיפרנו לעולם את הסיפור שזאת אדמת הנצח של העם היהודי, שם הפסדנו את המערכה, לא במספר האנשים. אנחנו חיים בעולם שבו, שמעתי פעם משפט יפהפה מאיש שיווק: העולם שייך למי שמספר את הסיפור הטוב ביותר. והסיפור של העם היהודי, הסיפור הציוני הוא אחד הסיפורים ההרואיים והיפים בעולם. סיפור של עם ששב לארצו לאחר אלפיים שנות גלות. חלק מרכזי מאותם חבלי ארץ שאתם רוצים להתנער מהם, היה בהם רצף התיישבותי של אלפי שנים: חברון, ירושלים, נווה-יעקב, מקומות שבהם ישבו יהודים ברצף.

אתה תמיד שולח אותנו לפולין, לרוסיה, לתימן,

אנחנו לא נחזור לשם, כי מכאן המקור שלנו ואנחנו מחוברים לארץ הזאת. כשאנחנו מדברים על צדק אנחנו קודם כול צריכים לספר את הסיפור הזה, כי יש איזו אשליה שאנחנו יכולים לחלק את הארץ ולהישאר, מה שנקרא, בשלום ולבטח.

הם דרשו מאתנו לחלק את ירושלים, הם דרשו מאתנו לוותר על העיר העתיקה, הם דרשו מאתנו לוותר על הר-הבית, הם דרשו מאתנו את זכות השיבה לחיפה, ליפו, לעכו, לרמלה ולוד. אז הם דרשו, את לא חייבת להסכים. תנהלי משא-ומתן, תגידי מה הקו האדום שלך.

ומאחר שמנהיגים אחראים כמו נתניהו לא הסכימו, לצערי הרב, היו כאן מנהיגים כמו אולמרט וכמו אהוד ברק שכן הסכימו, אנחנו נמצאים היום במציאות פוליטית חדשה, וכדאי מאוד שתתרגלו, כי באמת זאת מציאות שמשנה את כללי המשחק. ואני אומרת לכם שאין אפשרות להסביר את ישראל. המילה "הסברה", אגב, אני מתנגדת לה.

צריך מדיניות, ואם המדיניות שלך היא לא מדיניות שמאמינה דה-פקטו שזאת הארץ שלך אלא אתה רק תשדר שאתה מת להיפטר מחבלי הארץ האלה. תעזרו לנו, איך אמרתם? תעזרו לנו להציל את עצמנו. לא, זה לא מציל אותנו. זה פוגע בנו, זה פוגע בצדק ההיסטורי של העם היהודי ובשייכות העמוקה שלו לירושלים, בשייכות העמוקה שלו ליהודה ושומרון. איזו זכות יש לנו להיות בתל-אביב אם אין לנו זכות להיות שם?

אני אומרת לכם שלדעתי המלחמה האמיתית היא המלחמה על שינוי הסיפור, הסיפור ההיסטורי שלא סופר. כל הזמן אמרנו טיעוני ביטחון: אנחנו חייבים להיות שם כי זאת הדרך היחידה להבטיח את הביטחון. אז באים כל מיני גנרלים ועושים לי קמפיין בכל כביש איילון ואומרים: אפשר לסדר סידורי ביטחון. הם צודקים. לכל דבר אפשר לסדר סידורי ביטחון. רק על דבר אחד אי-אפשר להגן בשיטה הזאת: על הצדק. וזאת מלחמה על הצדק, זאת מלחמה על הסיפור הצודק והמוסרי. והסיפור שלנו הוא הסיפור הכי צודק והכי מוסרי. עכשיו אתם מדברים אתי על פריסת נציגויות. אז אני רוצה לתת את הנתונים הבאים, שחבר הכנסת מאיר כהן לא הביא: ממשלת ישראל פתחה נציגויות חדשות בשנים האחרונות. הפריסה הדיפלומטית שלנו, לאלו מבין השומעים פה שלא מכירים: למדינת ישראל יש יחסים דיפלומטיים עם 158 מדינות, יש לה 102 נציגויות, מתוכן 79 שגרירויות, 22 קונסוליות כלליות, ושש נציגויות מיוחדות: לאו"ם, לאיחוד האירופי, ל-OECD, לסבא"א בווינה, למועצת זכויות האדם בז'נבה ולאונסק"ו. אלה הנציגויות המיוחדות שלנו במקביל לשאר הנציגויות שלנו. בשנים האחרונות פתחנו נציגויות במקומות אסטרטגיים, ואני כבר אפרט: פתחנו את הקונסוליה הכללית ב-2013 בבנגלור בהודו, הידועה כ"עמק הסיליקון" של הודו, ב-2014 פתחנו את הקונסוליה הכללית בצ'נגדו שבסין, מערב סין, אחד המרכזים הכלכליים הפיננסיים והתרבותיים החשובים ביותר בסין, ב-2011 נפתחה מחדש הקונסוליה הכללית במינכן, כדי לבסס ולהרחיב את אחד ממרכזיה הכלכליים החשובים ביותר באירופה, ב-2011 פתחנו נציגות בסנט-פטרסבורג, ב-2015 פתחנו נציגות בפרגוואי. כלומר, משרד החוץ הישראלי גם מרחיב את השורות. המחשבה כאילו הוא רק מצמצם את השורות היא פשוט לא נכונה.

חשוב להבין, כשנסגרות נציגויות משיקולים תקציביים הפעילות המדינית באותם מקומות ממשיכה באמצעות נציגויות סמוכות, כך בפריז מול הזירה שטופלה על-ידי מרסיי, וכך בוושינגטון מול הזירה שהייתה באחריות הקונסוליה בפילדלפיה. כן, נכון, אתם צודקים. למשרד החוץ הישראלי אתגרים רבים. בקרוב תוגש תשובת המדינה לבג"ץ למה ראש הממשלה יכול להמשיך להחזיק בתיק החוץ. בתשובה המפורטת שמגיש משרד החוץ בעניין הזה מפרטים את שלל הפעילויות שאני, כסגנית שר החוץ, עושה ביחד עם ראש הממשלה בשבתו כשר חוץ. אין משלחת, אין שר חוץ, אין ראש ממשלה,

שלא מקבל או פני ראש הממשלה או את פני. המשרד מתפקד. הוא כן זקוק לתקציב נוסף, הוא כן זקוק להבנה שבעידן שלנו, המודרני, שבו מדינת ישראל פועלת כדי להרחיב את הקשרים, כשיש לנו כל כך הרבה אתגרים בתחומים רבים ושונים צריך יותר תקציב, ועל כך אני נאבקת. יש לי הצעה: ששר החוץ ידבר עם ראש הממשלה ויבקש ממנו להגדיל את התקציב.

סגנית שר החוץ מדברת גם עם ראש הממשלה וגם עם שר האוצר כדי להגדיל את התקציב, ויש על זה מאבק גדול שלנו כמשרד. כן, זה נכון, אני מסכימה. אני מכיר אמירות של ראש הממשלה הנוכחי שהוא אומר שמה שהוא רוצה הוא מקבל. אני רק אגיד, השר ארדן, כמי שמחזיק 100 מיליון שקל, תקציב מאוד מכובד למאבק ב-BDS, משרד החוץ ישמח לשיתוף פעולה עם התקציב החשוב הזה. אמרתי לך את זה גם בשיחות פרטיות, לא רק כאן על הדוכן. אז באמת, יש כאן נקודה שאתם נוגעים בה שהיא מאה אחוז נכונה, אבל חשוב במקביל לראות את העבודה החשובה של משרד החוץ אל מול אתגרים אדירים. חשוב במקביל לראות את הנושא של החלפת הדיסקט, שהיא בעיני הדבר החשוב ביותר. כי אם הדיסקט הוא דיסקט של נסיגות, ודיסקט של ותרנות, תאמינו לי, לא יעזרו גם 100,000 נציגויות ו-100,000 נציגים. כשיש לך תחושת הצדק ההיסטורי, היינו מדינה קטנה עם תחושת צדק והצלחנו לעמוד בהרבה מאוד אתגרים. ודאי שמדינת ישראל היום, כשהיא חזקה יותר, מבוססת יותר כלכלית, עם חוסן לאומי גדול יותר, יכולה לאתגר.

תודה רבה. מה את מציעה, גברתי סגנית השר? מבחינתי, אפשר, אתה יודע, להעביר את זה לדיון במליאה. מה אתם מציעים? אני חושב שנציע ועדת חוץ וביטחון, כי זה ענייני חוץ, אבל לא יודע מה המציעים האחרים.

סגנית השר, אמרה שהיא שוחחה, לא. הוצאתי הודעה שנפגשתי עם זיאד אבו זיאד. חס וחלילה, לא נכון. בסדר גמור. שניהם אנשים מאוד חשובים ברשות הפלסטינית. מאה אחוז. תודה, גברתי הסגנית. תודה לסגנית השר. האם אתם, המציעים, מסכימים להצעת סגנית השר להעביר את זה לוועדת חוץ וביטחון? חבר הכנסת טיבי, ברקו, ועדת חוץ וביטחון? כן, ועדת חוץ וביטחון. מה אתה רוצה? ועדה למאבק בסמים. כן, כן, ועדת סמים למען הסמים. יש פה אנשים מסטולים, זה המקום, ועדת חוץ וביטחון. יהודה גליק, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש המכובד, גברתי סגנית השרה, חברי חברי הכנסת וחברות הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה, אדוני סגן המזכירה, חברי המשמר, הרשמים וכו', הקהל באולם, גברתי סגנית השרה, אין שום ספק שהרוח הרעננה שאת הבאת למשרד החוץ בהחלט מרעננת. עצם העובדה ששמעת פה שני חברי כנסת ערבים, שכשלרגע היה נדמה להם שאת רוצה לתת להם תעודת זהות פלסטינית, הם נעמדו על רגליים אחוריות: בחיים לא. כלומר, אנחנו הצלחנו להידחף לאוטובוס, אבל הנהג: סע, אל תיתן לאחרים לעלות. אז קודם כול, אומרת סגנית השרה, ומביאה רוח רעננה ורוח ברורה לכל העולם כולו בשם משרד החוץ,

אבל גברתי סגנית שר החוץ, יש פה נקודה, אדרבה, נדמה לי שהיא נקודה לכנסת, והיא קשורה בדיוק לנושא שבסוף דנו לאן להביא את זה. לצערנו, בכנסת אין באמת ועדה שעוסקת במשרד החוץ. ועדת החוץ והביטחון, מבדיקתי, 94% מהדיונים שלה עוסקים בביטחון. נפגשתי עם יושב-ראש ועדת החוץ של הקונגרס, והוא אמר לי: מה הקשר בין חוץ וביטחון? היה מן הראוי שבכנסת יהיה מקום, שאדרבה, נציגי משרד החוץ הם מצוינים, יוכלו לבוא ולהציג את פעילותם, יוכלו לבוא ולקבל פידבק חיובי וביקורת בונה. הם, לצערי, אין להם פה במקום הזה בית. אפילו ועדת החוץ והביטחון, כאשר עוסקים בחוץ זה סודי. נדמה לי שהיה מן הראוי שאת, משרד החוץ, יעודד את הכנסת להקים פה ועדת חוץ נפרדת. הדברים האלה עלו גם במחקר אובייקטיבי שחקר את מדיניות החוץ של משרד החוץ. אדוני היושב-ראש, אתה יושב-ראש מקסים, מתוק ואהוב. תודה רבה לך. אנחנו באמת רוצים להתקדם. את מציעה במליאה. חבר הכנסת טיבי, גם אתה מציע במליאה אז אני אלך אתכם במליאה. מי שבעד המליאה, יצביע בעד, מי שנגד, יצביע נגד. ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת

עשרה בעד, אין מתנגדים,

אני קובע שהצעה לסדר-היום בנושא: לראשונה לפלסטינים יהיו יותר נציגויות בעולם מאשר לישראל תועבר להמשך דיון במליאה, נכללת בסדר-יום של המליאה. הודעת לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 4), התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת הכלכלה. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון מס' 6) (החמרת ענישה בשל מתן שירותי מורה דרך ללא רישיון), התשע"ז 2017, של חברת הכנסת טלי פלוסקוב וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס' 5) (צמצום ההתרבות של כלבים משוטטים), התשע"ז 2017, של חברת הכנסת נורית קורן וקבוצת חברי הכנסת. עוד אודיעכם, כי חבר הכנסת רועי פולקמן ביקש להסיר את שמו מהצעת חוק שירות המילואים (תיקון, זכויות עובד שבן-זוגו משרת שירות מילואים בנסיבות חירום), התשע"ה 2015, שמספרה פ/1710/20.

תודה רבה לך, אדוני. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: בישראל 2017 אין פתרון לאנשים עם מוגבלויות בתחבורה הציבורית,

6194,

ראשון המציגים, חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, בבקשה, אדוני. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, נכבדי רונן פלוט, מנכ"ל הכנסת

ראש עיריית נצרת-עילית, ידידנו הטוב, אני מתאר לעצמי תושבי נצרת שאתו, ברוכות וברוכים לכנסת. זכיתם בראש עיר שאנחנו מתקנאים. לפחות יכולנו ליהנות ממנו תקופה לא מעטה פה. אדוני, עד כמה שתתפלא,

מסתבר שבישראל בשנת 2017, אם אתה אדם עם מוגבלות, אין לך סיכוי להשתמש כמו שצריך במערכת התחבורה הציבורית. בישראל, ה-start-up nation, אם אתה בן-אדם עם מוגבלות, אין לך סיכוי להשתמש כמו שצריך בתחבורה הציבורית. אנשים עם מוגבלויות, שגם ככה מתקשים להשתמש בתחבורה ציבורית, מתבססים בעיקר על תחבורה ציבורית. אנחנו רגילים לראות אותם בכל מיני מכוניות גדולות כאלה וכו',

אבל רובם, כדאי שנדע, משתמשים בתחבורה הציבורית: מערכות כריזה שלא תמיד עובדות, קווים בין-עירוניים שאין שום סיכוי לאדם עם מוגבלות לעלות עליהם עם כיסא גלגלים, תחנות בין-עירוניות שלא נגישות ללקויי ראייה ולקויי שמיעה, תחנות אוטובוס במקומות רבים נראות, במקומות רבים, לא תמיד, לא במטרופולינים הגדולות, כמו בעולם השלישי. ואתם מכירים את תחנות האוטובוס האלה, כאלה שלא מתחשבות באנשים עם מוגבלויות: אין כריזה, אין סימון ברור, אין גישה לכיסאות ואין גישה לכיסא גלגלים, וגם אין לפעמים סימון ששמור לאדם נכה ובעל מוגבלויות. מבדיקת עמותת "אור ירוק" באוקטובר 2016, עולה שתחנות רבות מדי בארץ לא מונגשות כראוי לציבור הנוסעים, ובעיקר לאלה כבדי הראייה והשמיעה,

נתון מבייש, מעבר לזה שהוא מסוכן, ומונע מהרבה מהם פשוט לצאת מהבית מפחד שהם יידרסו, גם זה קורה לאנשים עם מוגבלויות. זו זכותם הבסיסית ביותר של אנשים עם מוגבלויות להתנייע ברחבי הארץ, כמו שכל אחד ואחת מאתנו רשאים בכבוד ובקלות וללא חשש. צריך וחייבים לטפל בהנגשת התחבורה הציבורית לאנשים עם מוגבלות, הן מבחינת תשתיות והן מבחינת הגורם האנושי. צריך להתאים את התשתיות של התחבורה הציבורית.

אדוני היושב-ראש, ידועים, יש כבר עשרות, מאות ואלפי ניירות שמציעים כיצד לספק פתרונות שמתאימים את התשתיות לאדם עם מוגבלות, ואף אחד, או בטח לא מספיק, לא עושה עם זה כלום. צריך גם לשפר את היחס והמודעות של מגישי השירות, של נותני השירות, של נהגים למשל, את הסובלנות שלהם, את היכולת לסייע להם. המודעות לאנשים עם מוגבלות לא פחות חשובה, אולי לא יותר,

מהתשתיות הטכניות עצמן.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי יש להנגיש קווים עירוניים בלבד.

במשרד התחבורה אומרים שאי-אפשר להנגיש אוטובוסים בין-עירוניים, בשל המבנה הטכני שלהם, ולכן החוק לא חל עליהם. את זה אומרים במשרד התחבורה עם אותו שר תחבורה שקוראים לו, והרבה פעמים בצדק, בולדוזר. דיברנו על זה היום, אני ומוטי יוגב, והחמאנו לשר התחבורה, אבל זה תירוץ שמשרד התחבורה נותן למה אוטובוסים בין-עירוניים, בגלל המבנה הטכני שלהם, אי-אפשר להנגיש. אני חושב שזה פשוט לא הגיוני. אני חושב שאפילו להפך, אוטובוס בין-עירוני הוא גבוה משמעותית מאוטובוס עירוני, וכניסתו אחרת בגודל, ולכן אני בטוח שאפשר למצוא לזה פתרון טכני ראוי. אני קורא מפה לשר התחבורה לעשות מאמץ בעניין הזה. אני גם שואל, בשניות שנותרו לי, מדוע לא מתקבלות תקנות חדשות שישוו את ישראל למדינות המפותחות. אנחנו עדיין לא שווים להן, הרשויות מתנהגות לאנשים עם מוגבלות כאל חצאי בני-אדם, לפעמים כאל נטל, אבל אנחנו צריכים לזכור שהם בדיוק כמונו, שווים בין שווים, והם זכאים ורשאים לקבל תחבורה ציבורית הולמת ונגישה כמו כולנו, בכל מקום ובכל עת.

צריך להנגיש את התחבורה הציבורית, וצריך לעשות את זה עכשיו. אני מבקש ממך להעביר את ההצעה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, כדי שנעשה דיון הולם ונקדם סוף-סוף נגישות ראויה לאנשים עם מוגבלות בתחבורה הציבורית בישראל. אני חושב שזה המינימום שאנחנו יכולים לעשות,

תודה רבה לך, אדוני. חבר הכנסת אליעזר מוזס, אינו נוכח. חברת הכנסת נאוה בוקר, אינה נוכחת. יש תשובת שר? אין לנו תשובת שר, ולכן אנחנו נעביר את זה להמשך דיון,

רווחה ובריאות. בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מי שבעד, יצביע בעד.

זה לא בכלכלה בדרך כלל?

לא, זה מוגבלות, זה כן רווחה. מוגבלות זה רווחה בדרך, אם היה השר מתכוון לבוא, היינו שואלים אותו. אתה מעדיף את זה בעבודה ורווחה, או בכלכלה? אתה חושב שזה יותר כלכלה? למה כלכלה? יותר מתאים לרווחה.

אבל זו נגישות לאנשים עם, נגישות,

אז למה שר התחבורה,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 נו, השר כץ הוא שר הרווחה, מה אתה רוצה? לא, השר ישראל כץ. איזה כץ? ישראל, כי התחבורה הציבורית היא בסמכותו.

אתה אומר,

אני חושב שרווחה. זה סוציאלי. אם אתה רוצה שזה יישאר עוד שנה, טוב, אישרנו את זה לרווחה.

אני מכבד את נאזם, אז נעביר את זה לוועדת הכלכלה? בוא נצביע שוב. לא צריך להצביע שוב?

אז הסכמנו פה: לא לוועדת העבודה והרווחה, אלא לוועדת הכלכלה. ההצעה, בישראל 2017 אין פתרון לאנשים עם מוגבלות בתחבורה הציבורית תועבר לדיון בוועדת הכלכלה. תודה לך, חבר הכנסת חיליק בר. הנושא הבא: חוסרים משמעותיים במצבת המשפחתונים והמעונות לגיל הרך, הצעות לסדר-היום מס' 6225,

יציג, ראשון המציגים, חבר הכנסת אורי מקלב,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי אינה נוכחת, חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, אינו נוכח. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, נמצאת גם נמצאת.

אחרת, למה מציעים? אני לא מבינה. בבקשה, גברתי. שלוש דקות עומדות לרשותך. למה שלוש? חיליק לקח ארבע.

כי אני הדובר היחיד ואין שר, אז מגיע לי ארבע.

סתם, סתם. הנה, אורי הגיע.

אתן לך אחריה. האמת היא שההצעה שלי הייתה בנושא מותם של שלושה תינוקות בשבוע אחד במעונות-יום ומשפחתונים, דבר שהוא מזעזע כשלעצמו, אפילו אם זה תינוק אחד. זה מעיד על תופעת המוות בעריסה, אבל מצד שני זה גם מעיד על, אולי, המחסור הקיים בהכשרות מתאימות לנשים שעובדות במשפחתונים ובמעונות-יום. יש סדרה של פעולות שאפשר לנקוט במערכות הקיימות במעונות-היום, וגם בבתים, כדי להזהיר על מקרים שעלולים להגיע למוות בעריסה. כמעט לא קיימות המערכות המזהירות האלה במעונות-היום הקיימים. צורפתי להצעה הזאת, להצעה על מחסור במשפחתונים ועל מערך מעונות-היום, ואני רואה את הקשר בין שני הנושאים, כי כולנו יודעים שרק 20% מהילדים שאמורים להיות במסגרות נמצאים במעונות-יום, ולא משום שההורים לא רוצים, אלא בגלל המחסור האדיר הקיים. דיברנו הרבה פעמים על הנושא של משפחתונים ועל התנאים של העסקת מה שנקרא "מנהלות" המשפחתונים. אני חושבת שהגיע הזמן שהכנסת תקדיש את הזמן הראוי לדיון רציני ביותר על מענה לצרכים הקיימים לטיפול בגיל הרך, אם במעונות-יום ואם בהרחבת המערך שנקרא משפחתונים, אבל תוך כדי ההרחבה הזאת, המתחייבת מהצורך להעלות את רמת השירות הניתן ורמת ההשתכרות,

של הנשים העובדות במערכות האלה, כדי שימלאו את העבודה מתוך,

רצון אמיתי. להגיע למקום העבודה עם הרגשה של קיפוח, עם הרגשה של ניצול, אני לא חושבת שזה תורם. מצד שני, לדעת שהמחסור הקיים גורם לתחרות בין ההורים על הרשמה לכל מקום שנחשב למעון-יום, בלי לדקדק, בלי לפקח, בלי לבדוק מה התנאים שהמקום הזה נותן, אני חושבת שהחוסר הקיים גורם למצב שההורים מסתפקים במה שקיים, ולא מנסים, אפילו, ללחוץ לכיוון אחר. הגיע הזמן שנקיים דיון רציני, שהממשלה תיקח על עצמה את האחריות, ותספק גם את התקציבים וגם את הידע כדי לפתח את מערך מעונות-היום והמשפחתונים, את כלל מערך החינוך בגיל הרך.

תודה רבה לך, חברת הכנסת סוּלימאן, צריך לומר:

עכשיו חבר הכנסת מקלב.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, אני מודה גם לחברי הכנסת

שהצטרפו להצעה לסדר-היום בעניין חוסרים משמעותיים ומצבת המשפחתונים והמעונות לגיל הרך. ממש בתחילת בדברי, התנצלות של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, יושבת-ראש הוועדה לזכויות הילד, שלא יכלה, מסיבות מיוחדות, להגיע לכאן, והיא מצטרפת לכל מה שנאמר כאן על החוסרים ועל התוצאה: כשאין מעונות ואין משפחתונים, מה שקורה זה שיש הרבה גופים, אנשים פרטיים, שמפעילים, ושם אין בכלל פיקוח, וזה מגביר את הבעיה הקיימת ממילא בחוסר שיש במשפחתונים ובמעונות הממוסדים הניתנים על-ידי הממשלה או על-ידי הרשות המקומית. אני מצטער באמת שהשר לא נמצא, לא כי הוא לא נותן את התשובה, אלא גם הוא היה גם שומע איזו מחמאה, שמהבחינה הזאת, בנושא משפחתונים והמעונות היא מחמאה משמעותית, מכיוון שאני לא חושב שקירות הבית הזה שמעו כמעט, בעשר השנים האחרונות, איזו מחמאה בנושא משפחתונים, בנושא המעונות. אין ועדה, ומליאת הכנסת, וכל הפורומים שיש בכנסת, כולם דיברו ודנו בנושא המחסור, ובכל מיני היבטים של המשפחתונים. הוועדה לקידום מעמד האישה, או למגדרים, איך שאנחנו היום קוראים לזה, דנה הרבה היום, לא מזמן, כמה דיונים. והיום אפשר להגיד שיש איזה שינוי, יש שינוי ששר העבודה מוביל, גם בנושא הרישום, גם בנושא היחס. מוקדי הרישום זה משהו אחר, אבל עדיין במהות של החוסר הבעיה נמצאת במלוא חריפותה ורק מוסיפה והולכת. חברי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אנשים לא משיגים בעיר שלהם משפחתון אחד לרפואה. אישה ילדה, רוצה לחזור לעבודה, וכשהיא מבקשת לקבל סידור, סידור ממוסד מהרשויות, היא לא יכולה לקבל אותו. בכוח דוחקים אותה למקומות פרטיים, כפי שאמרנו, והם בעייתיים ויקרים מאוד. המחיר היום למשפחתון יכול להגיע בהרבה מקומות ל-3,000 ו-3,500, לא בתל-אביב, בערים שנחשבות באשכולות הנמוכים בסולם הסוציו-אקונומי. מי יכולה לצאת לעבודה כשהיא צריכה לשלם 3,500-3,000 למשפחתון? במעונות יש בעיה לא קטנה. לבנות מעונות זה לא דבר קל.

זה כבר לא בנייה, אלה נשים שרוצות להפעיל, וזה גם נותן מענה של עבודה להרבה נשים שיכולות להתפרנס. זה מוסיף למעגל העובדים נשים רבות שעוברות את כל ההכשרה, יש להן רישיון להפעיל משפחתון. זה רק תקן, לא יותר מזה. את הבית, את המקום הם נותנים, את כל מה שצריך הם נותנים. עברו את כל ההכשרה, רק תקנים, וגם לזה אין? אנחנו נמצאים באמת במצוקה מיוחדת ואדירה, אנשים באים אלינו, אנחנו כנציגי ציבור, מה אני יכול לענות להם?

אנחנו מחכים כבר חצי שנה, שלושת-רבעי שנה, אין מקום אחד. לא בטווח של 100,

בטווח של שניים ושלושה קילומטרים גם אין להם, בעיר שלהם אין להם משפחתון אחד. וזו לא עיר אחת, וזה לא דבר שהוא רק זמני,

לכן אנחנו חושבים שכן, אנחנו צריכים היום לתת מענה, נא לסיים. גם בתוך הפתרון הארוך-טווח, של בניית מעונות ופתרונות כאלה, צריך את הפתרון המיידי. יש אמירה ביידיש, שאני אוהב להשתמש בה, ביידיש זה נשמע יותר טוב,

כשמישהו הולך, עד שהוא מגיע לבית-המרזח הוא צריך גם כן איזו כוסית קטנה לדרך. עד שהוא מגיע למקום, הוא צריך גם כוס קטנה. עד שאנחנו מגיעים לפתרון, והלוואי שהוא יהיה, לא הייתי מעלה את הנושא הזה, ואני אומר את זה בכנות, אדוני היושב-ראש, אם לא הייתי רואה שיש אווירה אחרת. יכול להיות שאם זה היה בהמשך למה שהיה במשרד הכלכלה, ובצורה שהממשלה טיפלה בזה עד עכשיו, הייתי אומר: חבל לבזבז את הזמן של האנשים בהצעה לסדר-היום בשביל,

אבל היום, כשאנחנו כן רואים שיש תשומת לב, שיש שינויים בעניין הזה, מכירים ופועלים במצוקה,

אנחנו קוראים לדבר אחד: המשפחתונים, שהפתרון להם הוא מיידי, אני מבקש מאוד, ואנחנו חושבים באמת שצריך לפתור את זה מייד.

תודה רבה. חבר הכנסת אייכלר, רצית דעה נוספת. רק רציתי לבקש שזה יועבר

ועדת הכספים. גם המציעה מבקשת כספים.

נעמיד את זה להצבעה. מי שבעד כספים, יצביע בעד. מי שנגד, יצביע נגד. מאה אחוז,

שבעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעה לסדר-היום, חוסרים משמעותיים במצבת המשפחתונים והמעונות לגיל הרך, תועבר לדיון בוועדת הכספים. עכשיו, חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא חשוב, שגם עבורו ובזכותו נמצא כאן ראש עיריית נצרת-עילית וכל בכירי העירייה, אני מתאר לעצמי, ומנהיגי העיר, ותושבים ואנשים שהם בעד העיר הזאת, כמו כולנו. הנושא הוא: נצרת-עילית זקוקה לטיפול נקודתי,

ואנחנו אכן מקיימים דיון חשוב כזה כאן,

אני אבקש מחבר הכנסת, האלוף במילואים איל בן ראובן, להיות ראשון המציגים של הנושא.

כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, ראש העיר נצרת-עילית רונן פלוט והחברים מנצרת, אני מדבר כאן, יוגב, בשמי ובשם חבר הכנסת איתן ברושי, שנמצא כרגע באזכרה לחללי המסוקים בצפון. נצרת-עילית, שאני עובר לידה בדרכי ליודפת כמעט מדי יום, חשיבותה לגליל היא עליונה. עסקנו לאחרונה הרבה ביצירת עדיפות עליונה לצפון. נצרת-עילית חייבת להיות חלק מרכזי במאמץ החשוב הזה. המצב הנוכחי מצביע על איזו קריסה מתמשכת מהעבר, שבאה לביטוי בהגירה שלילית מדאיגה של אוכלוסיות חזקות וחשובות לעיר. העיר הולכת ומזדקנת, ומצבה הסוציו-אקונומי נמצא בירידה. למול זה אפשר לציין בהחלט שלאחרונה, תחת שרביטו של ראש העיר החדש רונן, יש ניצני התאוששות בנושאים שונים, ובראשם מערכת חינוך שמאפשרת אחוזים גבוהים של זכאי בגרות. נתון זה כשלעצמו מחייב יצירת תשתית בריאה לבני-הנוער, כדי שיסיימו את לימודיהם, ישתחררו מהצבא ויחזרו לעיר, כדי להרים אותה ולהפוך אותה לבירת הגליל, שמאפשרת מקומות עבודה הן לתושביה והן לפיתוח יישובים רבים בסביבתה. אם כך יהיה, יבואו גם אנשים מהמרכז ליהנות מאיכות חיים בעיר גלילית איכותית בצפון.

נדרש טיפול נקודתי של ממשלת ישראל, שייתן דחיפה הכרחית לעיר ויאפשר לראש העיר לקדם אותה למקומה הראוי. ומכאן המלצתי החמה והצעתי להעביר את הנושא לטיפול בוועדת הכספים, ואני בטוח שנמצא את הדרך הנכונה לעזור לעיר החשובה הזאת. ולך, רונן, אני מאחל הצלחה, לך ולאנשי נצרת. עזרת לנו הרבה כשהיית כאן, ועכשיו התור שלנו לעזור לך במשימת הקודש הכל-כך חשובה שלקחת על עצמך.

תודה רבה לך. אתה צודק, אדוני. הדובר הבא, חבר הכנסת דוד ביטן, אני לא רואה אותו פה, הוא בטח עסוק בדברים חשובים, אבל צריך לומר שהרבה בזכותו ההצעה הזאת לסדר-היום עולה היום, וזה חשוב. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה, אדוני. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, ברוכים הבאים, ראש העיר, רונן פלוט, מנכ"ל הכנסת לשעבר, חברי העירייה ואנשי נצרת-עילית.

לא נכחיש ולא נכחד כי בירת הגליל נמצאת בתהליך קריסה. בשעתה, נצרת-עילית הייתה מעוז של התיישבות יהודית בגליל, אבל זה היה בימים שבהם המילה "ייהוד" הגליל לא הייתה מילת גנאי. היום כבר ייהוד ירושלים, הס מלהזכיר, כי מדינה יהודית היא לא לגיטימית בלי להלביש לה מסכה דמוקרטית.

כל המושג של יישוב יהודי הוא היום באיזו מגננה. אבל זכתה נצרת-עילית בראש עיר שכולנו מכירים ומוקירים, רונן פלוט. הוא ישב בכבודו של עולם כמנכ"ל הכנסת, עם תקציב ענק, הוא בחר ונבחר בנצרת-עילית בידיעה מראש שמצב העיר בכי רע, והוא הלך לשם בעיניים פקוחות, והוא הלך לשם כדי לשקם, לבנות, לפתח את העיר הזאת, ואנחנו צריכים לעזור לו, ולא יעזור לנצרת-עילית שום דבר שהוא בנורמות המקובלות, אלא מה שנקרא "טיפול נקודתי", כי יש הרבה עיירות וערים וערי פיתוח שנמצאים במצב קשה מאוד, ואם לא יהיה להם טיפול נקודתי, והכול ילך בצורת flat, אף אחת מהן לא תשתקם. זכתה נצרת-עילית לתקווה גדולה, למרות המציאות הקיימת, שקיבלנו פה דוח, נדמה לי שחבר הכנסת ברושי ריכז את זה, שיותר מ-50% מתושבי נצרת-עילית כבר עברו את גיל הפנסיה, ואחוז הילדים, מחצית מהמקובל בארץ כולה, משפחות חד-הוריות, כפול מכל ערי ישראל. בקיצור, מצב שצריך ישועה גדולה.

יש תקווה גדולה של אלפי משפחות צעירות מן הציבור החרדי שבחרו ללכת רחוק לגור בגליל, בנצרת-עילית, להפריח אותה ולהרבות אותה, ואם מותר לומר, גם לייהד אותה, תרתי משמע. ובכל זאת, אם לא יכינו את התשתיות כפי ששמענו מראש העיר, שזעק מקירות לבו איך זורקים שם מאות משפחות בלי להכין בתי-ספר, בלי להכין תשתית, בלי להכין כבישים, בלי להכין מוסדות חינוך, אני אתן לך. בלי להכין שום דבר, ובאמת הוא צודק, זה עוול גדול. העיר בית-שמש גם הייתה במצב דומה, וכאשר בא הציבור החרדי הם הפריחו את העיר הזאת, גידלו את העיר הזאת, והיא תהיה עוד מעט העיר החמישית בגודלה בארץ. נצרת-עילית וכל הגליל, יש להם תקווה, מפני שראש העיר פתח את לבו, שלא כמו ראשי ערים שפוחדים מהציבור החרדי. אדרבה, הוא אומר, אדרבה, יבוא הציבור הזה. הוא רוצה להכין להם תשתית, ולכן אנחנו צריכים לעזור לו. והציבור הזה יבוא, ויבואו גם ציבורים אחרים. במציאות של עיר שיש בה מגוון של ציבורים, כולם נהנים מזה, זה win-win situation. אין עיר שמצליחה כשיש בה רק אוכלוסייה מסוימת.

אני תמיד בעד שכונות חרדיות בערים מעורבות ולאפשר לכל האוכלוסיות לגור, כי זה עוזר לכולם. אני רוצה לברך את נצרת-עילית, שנבוא ונתראה בעזרת השם בחגיגות כשתראו לנו את כל התשתיות ואת כל ההצלחה של הטיפול הנקודתי. ואני מבקש להעביר לוועדת הכספים להקצות להם כסף לטיפול נקודתי.

תודה רבה לך, אדוני. חבר הכנסת דוד ביטן, יושב-ראש הקואליציה, בבקשה, אדוני. תודה רבה. כבוד ראש העיר נצרת-עילית, אני רוצה להציג פה את העניין הזה, והצטרפתי לבקשה מכיוון שהשלטון המרכזי לא יכול להתנער מבעיות נקודתיות רק מפני שמדובר בשלטון מקומי, ובעצם זה לא דבר שהוא בסמכויות או בתקציבים שהשלטון המקומי צריך לתת. לא יכול להיות מצב, ואת זה צריכים לשנות, זה עניין עקרוני, שראש עיר נכנס לעירייה ובעצם לא יכול לעשות כלום מכיוון שהגירעון הוא כל כך גדול, עד כדי כך שהוא לא יכול לתת שירות לתושבים. ולכן, זה בדיוק המקרה שהשלטון המרכזי צריך להיכנס, לא באמצעות הקמת ועדה קרואה, כיוון שוועדה קרואה

כשאין לעיר שום סיכוי לעשות את הרוויזיה הנכונה במסגרת נבחרי הציבור שלה. אבל ראש עיר שרק נכנס ויש לו הניסיון והיכולת, ברור שהשלטון המרכזי צריך לתת לו את האפשרויות לעשות את הדברים הנכונים כדי שהעיר תצא מהמצב שהיא נמצאת בו. ולכן, השלטון המרכזי חייב, לא בדיבורים אלא בתקציבים, לתת את התקציבים הנכונים, לאשר את התוכניות הנכונות במסגרת איזו תוכנית חומש, על מנת שעיר מסוימת תוכל לצאת מהבעיות שהיא נמצאת בהן, ובכלל לא משנה מה הסיבה שהם נמצאים בבעיות האלה. זו הדרך, שהשלטון המרכזי ייקח מדי פעם עיר במצוקה ויעזור לה לצאת מהעניין, מכיוון שבסופו של דבר גם תושבי אותה עיר הם תושבי מדינת ישראל והם ראויים לאיכות חיים ברמה הנכונה, בדיוק כמו בתל-אביב, בראשון-לציון, בכל מקום. דבר נוסף שמתבטא בעיר נצרת-עילית זה המצב הדמוגרפי שלה, מכיוון שבסופו של דבר היא גם עיר שקרוב ל-20% מתושבי העיר עצמה הם מיעוט מהמגזר הלא-יהודי, דבר שמצריך תקציבים מיוחדים לכל מיני דברים, בתרבות, בדברים מהסוג הזה. והבעיה השנייה, שלא קיימת בערים מעורבות, שדווקא המגזר הלא-יהודי הקפיץ במידה מסוימת את הדירוג הסוציו-אקונומי של העיר.

אם העיר הייתה בהרכב של האוכלוסייה היהודית, היא הייתה זכאית לתקציבים נוספים כתוצאה מהצרכים של העיר.

האנשים החזקים מהסביבה הערבית עברו לגור בנצרת-עילית, והיא עלתה בדירוג הסוציו-אקונומי מ-5 ל-6,

או ירדה?

עלתה ל-5. אנחנו יודעים היום שרוב התקציבים במדינה, מצאו שיטה מיוחדת. לא בודקים מה הצרכים אלא אומרים: אם אתה סוציו-אקונומי 5 אז אתה יכול לקבל כך וכך, אם אתה 4 אתה יכול לקבל, זה הפך להיות איזה מדד "אובייקטיבי" על מנת לסייע לעיר מסוימת. ודווקא בעיר מעורבת שהמגזר הלא-יהודי העלה את הדירוג הסוציו-אקונומי שלה, יוצא מצב מאוד מאוד מצחיק שהיהודים, שזקוקים לסיוע הזה, לא יכולים לקבל אותו מספיק מפני שהאוכלוסייה הערבית מצאה בנצרת-עילית איזו עיר נכונה לגור בה, להתגורר בה ולחיות בה. ולכן, אני מבקש באמת להצטרף לבקשה. אני חושב שהממשלה צריכה באופן מיוחד לתת תקציבים, להכניס יד לכיס ולתת כספים לנצרת-עילית, על מנת שראש העיר שנבחר על-ידי התושבים יוכל לתפקד, לתת לאזרחים שלו איכות חיים נכונה, ולתכנן את המסגרת התקציבית של העיר לחמש השנים הבאות, לשבע השנים הבאות, במסגרת פרויקטים מיוחדים שיאושרו. זו גם עיר מעורבת, גם עיר שצריכה סיוע, גם מצב כלכלי לא טוב, וגם עיר בגליל. אנחנו צריכים לסייע לערים שנמצאות בפריפריה, אבל על אחת כמה וכמה לסייע לערים שהתקציב שלהן לא מאפשר לעיר לתת לאזרחים שלה איכות חיים. תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת ביטן. חבר הכנסת מרדכי יוגב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר לביטחון פנים, השר גלעד ארדן, חברי מנצרת-עילית, ראש העיר רונן פלוט, סגנו אלכס גדלקין, כל הצוות העירוני, המנכ"לית חוה בכר, וחברי חברי הכנסת. נצרת-עילית היא איננה רק משימה עירונית, כמו שאמרו פה כבר קודמי. היום, ואני פונה פה בפירוש לידידי השר גלעד ארדן, זו משימה לאומית, משימה לאומית קריטית וחיונית. כיושב-ראש השדולה לחיזוק הגליל והצפון, ואני מבקש להזכיר פה גם את חברי איל בן ראובן ואת איתן ברושי, שאולי יזם ודחף שנגיש את ההצעה כדחופה, משום שניסיונותינו הנוספים, בדרכים של העבודה הרגילה אל מול המשרדים ואל מול משרד ראש הממשלה ואל מול דברים אחרים, לא הזיזו עוד את הלבנה הגדולה הזאת, ולכן יש צורך להניע אותה גם בדרכים נוספות, ואני מצטרף יחד לאותה יוזמה. נצרת-עילית חגגה בחנוכה 60 שנה, וכבת 60 היא לא זקנה, היא צעירה. היא צעירה גם בזכות הכוחות הגדולים שבאו אליה, ואת כוחותיו של רונן וגם את כוחותיהם של האחרים אנחנו מכירים גם מהכנסת וגם משם והיא בירת הגליל. היא נוסדה על-ידי ראש הממשלה הראשון דוד בן-גוריון מתוך חזון שכולו ציונות להתיישבות בגליל. על הרי נצרת קמה עיר לתפארת, עיר מחוז שקולטת עלייה מכל קצוות תבל. והחזון הזה, יש בו גם סיכונים בעת הזאת. אינני רוצה לספר סיפורים, אינני רוצה להאריך, כי בנצרת-עילית קורים גם דברים מאוד טובים. הזכיר פה לפני חבר הכנסת אייכלר את ההגעה של משפחות חרדיות לנצרת-עילית, ואני מזכיר פעולה קטנה יותר של השבה של משפחות צעירות, שהיא באיבה כרגע, בתוך תהליך, של מספרים קטנים יותר, אבל פריצת דרך שתשדר גם לאחרים שיש דברים טובים וקורים דברים טובים בנצרת-עילית. והמקום הזה הוא מקום כל כך מרכזי וכל כך חשוב, וצריך לתת לו חיזוק, וזו לא רק משימה עירונית, זו משימה לאומית. נצרת-עילית, כמו שאמרו פה, סבלה בשנים האחרונות מהגירה שלילית.

בציבורים שאני הסתובבתי בעת שבאתי וביקשו ממני, על המדרכות, אם בשעת המנחה או בשעה זו של מעריב, ואין לבית-כנסת מניין, לבית-כנסת גדול, ונותרו בו רק שבעה ושמונה ושישה, ומספרים שאדון כהן כבר עזב למגדל-העמק, ואדון לוי כבר עזב לחיפה או לעפולה. אז אנחנו רוצים להפוך את הדבר הזה. ואני שוב אומר, אדוני שר הביטחון, כנציג הממשלה: אנא ממך, חשוב להעביר, תהיה פה לעניין, שיעבור גם למשרד ראש הממשלה וגם ליתר המשרדים, את אותה החלטה, שנאמר בה: לקדם טיפול נקודתי בעיר נצרת-עילית. יש צורך למנות פה איזה צוות שרים מוביל, יחד עם מנכ"ל ראש הממשלה ומנכ"לי המשרדים, ולקדם, ויפה שעה אחת קודם, תקציבים משמעותיים, שיאפשרו לצוות העירוני, שהוא צוות מצוין ומתחדש, לקדם את העיר הזאת בכל ההיבטים, בהיבטי הבנייה, בהיבטי התעסוקה, בהיבטי החינוך ובהיבטי הקהילה והחוסן הקהילתי, בכל הקבוצות הנמצאות בה, עולים מכל הארצות. ועוד העיר רוצה ומתאמצת לקלוט גם היום עולים מכל הארצות, ויש לתת לה את הכוח הזה.

אני מסיים בכך שנצרת-עילית היא לא משימה עירונית בלבד, והאלונקה הזאת, מתחתיה צריכה הממשלה להיכנס,

חברי הכנסת, נשתדל לעשות כל אשר לאל ידנו כדי לסייע לצוות העירוני, ויחד להצעיד את העיר הזאת למקום שבו היא צריכה להימצא, נצרת-עילית בירת הגליל, בירת הצפון, בעזרת השם תשגשג ותפרח.

רבה לך, חבר הכנסת יוגב. חברת הכנסת טלי פלוסקוב, אינה נוכחת. אני מבקש מסגן השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, משולם נהרי, להשיב בשם הממשלה. בשורות טובות, בעזרת השם. אתה מגיע עם חיוך, זה אומר שיש בשורות לעיר. אפשר לחסוך את הדיון בוועדה, אם נפתור את הבעיה פה,

לא יהיה דיון בוועדה.

בבקשה, אדוני. אדוני היושב בראש, חברי חברי הכנסת, ברוכים הבאים האורחים היקרים, ובראשם רונן, ראש העיר. יצא שדווקא אני צריך להשיב על הנושא הכאוב של נצרת-עילית. צר לי עלייך, נצרת-עילית. צר לי על נצרת-עילית, שרואים אותה היום בעליבותה. אני זוכר את נצרת-עילית בתפארתה. אני זכיתי להתחיל את הזוגיות שלי בנצרת-עילית,

והייתי תושב נצרת-עילית תקופה ארוכה. גם דרכי בהוראה הייתה כשהייתי בנצרת-עילית, ולא הייתי לבד, אלא המון המון צעירים, קהילה גדולה, קהילה של עובדי הוראה שראו את ביתם בנצרת-עילית, אהבנו את המקום, והעיר הייתה שוקקת. לצערי, יותר ויותר זוגות צעירים עזבו את המקום. אני זוכר שבאותה תקופה פנינו לראש העיר והצענו לו להביא קבוצות שלמות שמעוניינות לבוא לגור בנצרת-עילית, במקרה זה היה מהמגזר החרדי. הייתה התעניינות עצומה, כי באמת עיר יפה, אוויר טוב, מקום טוב, שקט, מטופח, והרבה רצו לבוא. ואז בנו את שכונת בן-גוריון עוד לפני שבנו את שכונת בן-גוריון והשכונה הדרומית היה הרבה מקום שהיה אפשר להביא קבוצות שאני בטוח שלא היו עוזבות את נצרת-עילית ואני בטוח שלא היו גורמות בסופו של דבר לעיר למטה להתרחב על חשבון נצרת-עילית. זה שהגבולות, נקראות "נצרת" ו"נצרת-עילית", אבל התחומים האלה הולכים ומיטשטשים, במיוחד בשכונה הדרומית. אז ראש העיר ענה לי, לקבוצה שהיינו אצלו: ביפיע בנינו קומות, והערבים לא רוצים את הדירות האלה, הם רוצים צמודי קרקע. קח אותם לשם, קחו אותם לשם. את החרדים. את החרדים, את החרדים, קחו אותם לשם. אתה מתחשבן אתם עכשיו? אני לא מתחשבן, אבל אני אומר. אני עכשיו רוצה לומר את הדברים הטובים. למה שהוא לא יתחשבן? נחמן, למה לא?

ואז, רבותי, נא לא להפריע לסגן השר. ואז לא באו חדשים, והישנים התחילו לעזוב את המקום. היום יש פתח של תקווה. אני מכיר את רונן, כולנו מכירים אותו, כולנו מכירים את אישיותו, כולנו מכירים את המסירות שלו ואת הראייה הנכונה שלו. נצרת-עילית עכשיו אומנם, בהר-יונה, אני לא הייתי מעדיף שהם יהיו בהר-יונה, כל הבנייה החדשה, יש מספיק מקום בשכונה הדרומית, שאפשר לעבות אותה ולהחזיר אותה לתפארתה, אבל זוהי עובדה, היום בונים, והיום יש ראש עיר שרוצה להצעיד ולשדרג ולעשות הכול כדי שהעיר היפה הזאת תהיה בירת הגליל, תמשוך ציבור, ציבור צעיר, ציבור משכיל, ציבור שיוכל באמת להיות מוקד משיכה לכולם. מאחר שאני מדבר בשם משרד הפריפריה, הנגב והגליל, אני רוצה לומר כמה דברים שכבר עכשיו המשרד עושה, וחשוב שכולם ידעו, אם בתחום החינוך, אז זה כיתות חכמות, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל,

הקים כיתות חכמות בעיר, שכוללות מקרן, מחשבים ניידים וחיבור לאינטרנט. הכיתות החכמות חושפות את המורים והתלמידים לשינוי בדרכי הלמידה, ומטמיעות טכנולוגיות מתקדמות. ססמה לכל תלמיד מאות תלמידים בעיר משתתפים בפרויקט המאפשר להם להתחבר דרך ססמה מכל מחשב למערכי השיעור ולהשלים מרחוק פער לימודי. yschool, המשרד מממן למאות תלמידי תיכון בעיר קוד לאתר yschool, שדרכו הם נחשפים למערכי שיעור מצולמים ולשיעורי און-ליין, במטרה להתכונן לבחינת הבגרות, דיגיטוב, מאות תלמידים בעיר זכו לשיעורי עזר מקוונים על-ידי סטודנטים, במימון המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. התיישבות ומוסדות ציבור, המשרד תומך, בעשרות-מיליוני שקלים, בהקמת מוסדות ציבור לרווחת תושבי העיר, בין היתר בשכונת הר-יונה ג׳, ובהקמת מוסדות נוספים ברחבי העיר, בהם פארק קק׳׳ל, בריכת שחייה עירונית, שיפוץ מרכז הקליטה והכנסת גרעין התיישבות מקומי לתוכו, תמיכה בגרעיני התיישבות, מיתוג ושיווק העיר למשיכת אוכלוסייה להתגורר בה, מרכז תרבות ליוצאי אתיופיה ועוד. תרבות ותיירות, המשרד תומך לאורך השנה באירועים ופסטיבלים שונים בעיר, בין היתר, פסטיבל השוקולד, אירוע 60 שנה לעיר, פסטיבל לעולים חדשים ועוד. תעסוקה ותעשייה, המשרד משקיע רבות בשיפור התעסוקה, התעשייה והמסחר בעיר, ובחודשים האחרונים העניק הרשאה כספית לרשות לשיפוץ ושדרוג מרכז מסחרי "רסקו" בעיר. הגיע הזמן, כל כך הרבה שנים עברו מאז, כבר היה צריך שיפוץ, כשהייתי שם. מרכז צעירים, המשרד תומך, ומלווה את מרכז הצעירים בעיר, אשר במסגרתו מוענקים שירותים רחבים למאות צעירים גילאי 18 35 בעיר, בתחומי ההתיישבות, פיתוח קריירה, הכוון לימודים, קורסים והכשרות. אלה דברים טובים, אבל זה לא מספיק כדי להוציא את העיר ולהצעיד אותה ממה שהיא נמצאת היום. לצורך זה צריכה להיות החלטת ממשלה שנוגעת לקידומה של נצרת-עילית. משרד הפנים והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יהיו ממובילי ההחלטה והראשונים לקדמה, אם תהיה כזו. ואני, כתושב נצרת-עילית לשעבר, אין לי ספק שגם במשרד הפנים, שאני סגן שם, וגם במשרד הפריפריה, הנגב והגליל, נתמוך, נסייע ונקדם ככל האפשר, יחד עם ראש העיר וחברי מועצת העיר.

מה אתה מציע לגבי ההצעה? מה לעשות אתה? יש פה הצעות לוועדת כספים.

אני בעד, כן.

אני רוצה לדבר. לא, אחרי, תכף, יש עמדות נוספות. הבעת דעה נוספת, עודד פורר.

אדוני היושב-ראש, אדוני ראש העיר,

שאני רואה אותם פה מעבר למעקה, אנחנו כבר קיימנו לא מעט דיונים על נצרת-עילית, גם בזמן חוק ההסדרים, גם השבוע קיימנו דיון בוועדת הכספים, אנחנו עכשיו מקיימים דיון בכנסת, ואנחנו נחזיר את הדיון הזה עוד הפעם לוועדת הכספים,

שחברי העירייה מנצרת-עילית לא רוצים ללכת הביתה עם דיונים. הם רוצים ללכת הביתה בסוף עם תקציב לעיר הזאת. ממשלת ישראל חייבת למצוא את הפתרון, לצאת מהשבלונות האלה, שעכשיו פתאום היא עלתה במדד הסוציו-אקונומי, אז נשללים ממנו תקציבים, ויש לו תקציבים ואין לו תקציבים. אם מדינת ישראל רוצה את הגליל מפותח, היא צריכה לשים תקציבים בנצרת-עילית ובערים נוספות בגליל. אין מה לעשות, זה בא לפעמים על חשבון דברים אחרים. צריך לעשות את זה, צריך להוביל את זה. צריך להוביל החלטת ממשלה לעניין הזה ולהקצות תקציב נוסף לעיר נצרת-עילית. אני חושב שזה יועיל יותר מהדיונים שלנו פה. תודה רבה לך, אדוני. חבר הכנסת יעקב אשר. אני מבקש. לא, אתה דיברת, אתה לא יכול. יש לי שאלה.

יעקב אשר. אדוני היושב-ראש, גם החלטת הממשלה להקצבת 15 מיליארד, חבר הכנסת יוגב, אמרו לך לא. תשב במקום, ולא.

בנגב ונצרת-עילית. יופי, מאוד בוגר, אדוני.

תשב בבקשה.

אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אדוני ראש העיר, אני לא רציתי לעמוד עם הגב לראש העיר. אדוני היושב-ראש, אני חושב שיהיה לא נכון להגיד שמבקשים איזו תמיכה או שמבקשים איזו עזרה ראשונה. יש כאן הזדמנות, וצריך כאן טיפול שורש. אני אומר את זה כאחד שהיה כמה ימים בשלטון המקומי. יש כאן הזדמנות לעיר הזאת, לעשות טיפול שורש אמיתי. טיפול שורש אמיתי, שאתה יודע גם שיש מי שיבצע אותו. אתה יודע שזה יכול להביא לשינוי אמיתי, ולא סתם עוד איזה פלסטר ועוד איזה סיוע תקציבי כזה קטן, כזה או אחר. ראש העיר חייב להיות עם ראש שקט, ולהיות עסוק, איך להביא יזמים, איך להעיף תב"עות נוספות, איך להביא עוד תעסוקה לעיר הזאת, איך להביא את מוסדות החינוך, הרי יש דברים אובייקטיביים, מימון של משרד החינוך לכיתת לימוד בנצרת-עילית הוא אותו מימון שנותנים במקומות אחרים, והוא לא מספיק, בגלל הקושי של הבנייה. שם הבנייה היא הררית וקשה, שיש בה השקעה הרבה יותר גדולה. אי-אפשר שראש העיר יהיה במאבק של הישרדות. חייבים להגיע לתוכנית שתביא בסופו של דבר להחלטת ממשלה על טיפול נקודתי בעיר, כדי שיהיה אפשר לפתח, ליזום, להביא משקיעים ולהפוך אותה לבירת הגליל באמת.

תודה רבה לך, אדוני. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה, מהמקום. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, זה תמיד מרענן לשמוע שחברים בקואליציה טוענים שהמדינה צריכה להשקיע יותר. קודם כול, עם כל הכבוד, אתם צריכים לעשות את מה שאתם יכולים לעשות שם. אנחנו באופן טבעי נחשוף את החולשות האלה, אבל אתם יושבים במקום, אז תקצו את המשאבים. זה בידיכם. אנחנו לא שרים, אל תשכח. זה לא עניין של שרים. בוא נאמר שההשפעה מתחלקת בכל זאת לא ככה. חבר'ה, יש לכם דרכים לעשות את זה. מילים לא מסייעות וסימפתיה לא עוזרת. דבר שני, אני רוצה לומר משהו על נצרת-עילית. יושב פה ראש העירייה, וחברים אחרים. רונן הוא איש בעל יכולת בלתי רגילה.

נצרת-עילית עומדת בחזית. כל אחד מבין את זה, היא בחזית. יש לה ערך אסטרטגי ממדרגה ראשונה, במקום, באזור, בסביבה. היא נועדה לשמור על איזון דמוגרפי בחלק הצפוני של מדינת ישראל. זה האינטרס הלאומי שלנו, והיא חייבת ליהנות ממשאבים מעל ומעבר למה שמקבלים יישובים אחרים באזורים אחרים בארץ.

אני מודה באמת לכל הדוברים המציעים, שהציגו באמת בצורה מהירה וברורה את הצרכים של נצרת-עילית. אני חושב שבאמת יש הסכמה, גם מצד סגן השר וגם מצד החברים, שראוי שזה יידון בוועדת הכספים, שם נוכל באמת לדון לפרטי פרטים.

יציג את הנתונים, יציג את הצרכים,

כחברי כנסת,

אדוני יושב-ראש הקואליציה, אני חושב שיש לך פה קונסנזוס, אופוזיציה וקואליציה, באמת לקחת את נצרת-עילית לטיפול נקודתי, כערך אסטרטגי חיוני וחשוב בצפונה של הארץ. אני אומר לך, יש לך פה הסכמה מקיר לקיר לדבר הזה. נצביע כרגע. מי שבעד ועדת הכספים,

אבל אני לא מאמין שיש כאן מישהו שהוא נגד נצרת-עילית. בטח לא נגד היושב-ראש. למי יש אומץ להיות נגד יושב-ראש ועדת הכספים? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה. 11 בעד, אין מתנגדים, כמובן, גם אין נמנעים. הנושא עובר לוועדת הכספים,

נחולל את השינוי הנדרש.

נצרת-עילית זקוקה לטיפול נקודתי, עובר לוועדת הכספים. תודה רבה לאורחים ביציע. שיהיה לכם ערב טוב ותודה שהגעתם. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: המחאות האלימות וההסתה הגוברת נגד צה״ל וחייליו ברחוב החרדי. הצעות מס' 6196, 6211, 6219, 6203 ו-6215.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, פלג קטן, קומץ, חרדי ליטאי, שיש לו מנהיג רוחני משלו, בשם הרב אוירבך, מנהל מערכה נגד הגיוס לצה"ל. וזה אחרי שמדינת ישראל כבר עשתה את כל ההקלות האפשריות במה שקשור לציבור תלמידי הישיבות.

אפילו הלכו רחוק מדי, אבל החלטות וחוקים אנחנו נקיים. אבל גם המעט הזה מתקבל באלימות על-ידי הפלג הזה, שהוא לא קטן בכלל, והתופעה הזאת היא תופעה שיש לעקור אותה מהזירה הציבורית שלנו, אנשים פועלים באלימות נגד קיום החוק, אנשים מקיימים מצוד אחרי חיילים חרדים במדים, שנאלצים, על כן, להחליף את המדים שלהם בדרך הביתה, ולהחליף למדים אחרי שהם יוצאים משכונות מגוריהם, כדי שלא ידעו ולא יראו שהם חיילים בצבא ההגנה לישראל. האלימות הזאת היא במאגרי תמונות, שנצברו במקום שנצברו, ושם אפשר לדעת מי משרת בצבא ומי לא משרת בצבא. האלימות הזאת באה לידי ביטוי באתרים או ברשתות חברתיות כאלה ואחרות, שבהם משמיצים ותוקפים את אותם צעירים שהחליטו בכל זאת לשרת בצה"ל ועושים את התפקיד הממלכתי הזה מתוך רצון, לא מתוך כפייה. זאת תופעה בלתי נסבלת. אני מתפלא על מידת אורך הרוח שנוהגים בהם. מי שיוצא נגד חוק במדינת ישראל, אי-אפשר לנהוג בו במידת הרחמים. חוק הוא חוק, גם כשלא מסכימים אתו הוא עדיין נשאר חוק. זו לא שנה ראשונה, לא שנה שנייה ולא שנה חמישית או עשירית, זה כבר עשרות שנים שהקרב הזה מתנהל.

יושב פה השר לביטחון פנים, שמופקד על פעילות המשטרה, לא להסתפק אחר-כך במחילה וסליחה וחנינה, כי זה רק מזמין את הסיבוב הבא.

וצריך לעצור את הגל הזה. אנחנו עכשיו נמצאים בו, והוא מתפשט מהר מאוד,

יש לפעול ביד חזקה, אני לא אומר באלימות,

אבל לפעול ביד חזקה, כדי לבלום את האלימות של הציבור הזה ולהעניש את האחראים, למען יראו וייראו.

תודה רבה לך, חבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת אכרם חסון,

שלוש דקות.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 גם אני ראיתי את המראה הקשה, שתוקפים חיילי צה"ל בצורה מאוד מבישה, לא אחראית ולא הוגנת, וזה כמובן מסוכן ומודל רע מאוד לחיקוי. גם הלכתי ובדקתי מה חושבים גדולי התורה והרבנים, וגם חברי הכנסת החרדים, ולשמחתי הרבה, אין אחד שמצדיק את המעשה הזה, אין אף אחד שמצדיק את הקומץ שעושה מעשים חמורים ביותר, שגורמים נזק לכלל החברה, גם החרדית וגם כלל החברה הישראלית. והבנתי שהחרדים, מאז ימי בן-גוריון, היה להם סיכום עם הממשלה, ולכן כל מי שהלך ללמוד תורה, היו דוחים לו את הגיוס לצה"ל. אחרי זה היה מתחתן, מקים משפחה, ובאים לקראתו, והולך למילואים או שלא משרת בכלל. ברגע שאנחנו החילונים, חלק מהחברים באו ורצו לגייס את החרדים, התחילו כל מיני מחלוקות, כל מיני בעיות, ואנחנו רואים שבסופו של דבר תוקפים את חיילי צה"ל. ראינו את זה ב-2015, בשכונות חרדיות, כאשר תקפו מפקד שבא לבקר את חייליו, ומאז הדברים לא מסתדרים נכון. אבל מאחר שגדולי התורה ורוב הרבנים ורוב חברי הכנסת החרדים,

הם לא בעד הדבר הזה, אסור לנו לתקוף עדה שלמה, אסור לתקוף מיעוט. לפי דעתי, צריכה להיות הידברות, צריכה להיות הסברה. אנחנו צריכים גם להיכנס לישיבות וגם לדבר עם הצעירים, כי זה חלק מהתרבות, זה חלק מהחינוך, כדי שלא נביא לריחוק, לשנאה. יש מספיק שנאה בחברה הישראלית, יש מספיק דברים שלא מוסיפים כבוד לכל מי שחי כאן. ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד אחראים. אנחנו צריכים כמובן לנקוט, באמצעות השר לביטחון הפנים, את מלוא החומרה עם אלה שבאמת תוקפים חיילים ותוקפים אחרים, ולא מקבלים את האחר, אבל מצד שני אנחנו גם צריכים ללכת למערכת החינוך ולמערכת התרבות, ולחזק את העמדה שלנו. גם להסביר להם ולדבר, כי לא נסכים, וגם הרבנים צריכים להשמיע את הדברים בצורה חדה, אחראית ועניינית. אנחנו מחנכים את הבנים שלנו לשרת את המדינה,

ולכן, גם החרדים שמשרתים ומתנדבים, אני חושב שהם עושים עבודת זכות גדולה מאוד, והם ראויים לכל הערכה וכבוד. ומצד שני, אנחנו צריכים לא לתת יד לאלה שמזיקים לחברה להמשיך ולעשות אותם מעשים קשים וחמורים.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אכרם חסון. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה, אדוני.

אולי אני אתחיל,

במקרה הזה,

אולי דווקא כאן, בפרשת יתרו, יבינו, אותה חבורה, איזה חילול הקודש הם עושים בהתנהגות שלהם ובהתנהלות שלהם. בפרשת יתרו אנחנו שומעים על יתרו שבא אל המדבר ומגיע אל משה. וכתוב: ויאמר אל משה: אני, חותנך יתרו,

ואשתך ושני בניה עמה. מפרש רש"י, שהוא שלח לו שליח, והוא אומר לו: צא אלי. אתה יושב במדבר עכשיו, לומד תורה, צא אלי. ואם לא בשבילי, צא בשביל אשתך. ואם לא בשביל אשתך, צא בשביל שני בניה. ואז כתוב: ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו ויישק לו וישאלו איש לרעהו לשלום, ויבואו האוהלה. מה אומר רש"י על העניין הזה? הוא אומר: לא רק שיצא משה, יצא משה, ואחרי שיצא משה יצא אחריו אהרן, ואחריו יצאו גם בניו, וכל ישראל יצאו בעצם לקבל את יתרו. ללמדנו, שקבלה ומתן כבוד לחותן שלו היה חשוב יותר, באותה שעה שהוא עומד ומכין את עצמו לקבלת התורה, לא פחות מזה. ואנחנו נתקלים כאן בחבורה שבשם שמים ובשם התורה מרשים לעצמם להתפרע, לעלוב בחבריהם שמתגייסים, לקרוא נגד הגיוס לצה"ל, ולא רק נגד הגיוס לצה"ל, אפילו גם נגד השירות הלאומי, ולא רק נגד השירות הלאומי, גם נגד השירות האזרחי, והם עושים את זה תוך שהם יוצאים נגד החוק, החוק שחוקק כאן, שבסך הכול גם אומר, שיבוא אותו אחד ללשכת הגיוס ויצהיר שתורתו אומנותו, וידחו לו את הגיוס. נגד אלה הם יוצאים, אפילו אל תלכו ללשכת הגיוס לדחות את הגיוס. על זה יוצא הקצף של אותה חבורה קיצונית, שגורמת נזק, יותר משהיא גורמת נזק לחברה הישראלית כולה, היא גורמת נזק לעדה החרדית. זה הנזק שהם גורמים. ואני חושב, במובן הזה,

מובן שהבית הזה צריך להוקיע את

וממשלת ישראל צריכה להוקיע את ההתנהגות הזאת, ויעלה פה השר לביטחון הפנים,

ומקווה לשמוע עד כמה נוקטים יד קשה נגד אותם מתפרעים, ועד כמה נגד אותם מסיתים. ולא רק אותם מתפרעים שחסמו את הכבישים, אלא גם אלה שיצאו נגד אלה שהתגייסו ושעלבו בחיילים ובחיילות, ובמשרתים ובמשרתות. גם הם וגם המסיתים האלה, שעושים לכאורה שיימינג,

אין מה להתבייש בזה, אבל מנסים ליצור ביוש בעניין הזה צריך לצאת נגדם. אבל דבר אחרון, ובזה אסיים. היום התחוור לי שבעיתון שהוא השופר של אותה עדה חרדית, עיתון "הפלס" הוא מתפרנס מממשלת ישראל, ומשרדי הממשלה עצמם מעבירים לו מודעות: גם המשרד להגנת הסביבה, וגם משרד הבריאות, וגם משרד הכלכלה. פניתי היום גם ללפ"מ, ופניתי לשרי הממשלה הרלוונטיים, ואני מבקש גם ממך, אדוני השר, תעביר את זה לממשלה: אותו עיתון לא צריך לקבל גם תקציב מממשלת ישראל כדי להסית את הציבור לצאת נגד החוק, להתפרע ולחסום כבישים, ולפעול נגד ממשלת ישראל ומדינת ישראל עצמה. תודה רבה לך, אדוני. חברת הכנסת שרן השכל, אני לא רואה אותה פה, אז היא לא פה. אדוני השר, השר ארדן,

אדוני. אני רואה שאתה משיב בשם שר הביטחון, בהקשר הזה. בשם סגן שר הביטחון, שמשיב בשם שר הביטחון. אל תגזים, לא, פתאום חשבתי שקיבלת איזה שדרוג. חיפשתי את ההמשך של שר הביטחון, וזה נעצר בשר הביטחון. שדרוגים זה רק מחוץ למפלגה. מצחיק, אה? עצוב בעיקר. לנו, לא לך. גם לי עצוב, אדוני.

אני בעדך, אתה יודע. אני לא יודע אם זה טוב להגיד שאני בעדך.

חברית,

תמיד החלפתי אותו. בכל תפקיד אפשרי, תמיד אני זה שהחלפתי אותו.

אבל הוא כבר בהקפאה כמה שנים, עם המנהג הזה. מתחיל לשכוח את המנהג, את ההרגל.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אז כפי שנאמר, אני משיב כאן בשם שר הביטחון וסגנו, שהנושא הזה הוא רלוונטי בעיקר להם,

חבר הכנסת פורר, הוא רלוונטי בהחלט גם למשרד לביטחון הפנים ולמשטרת ישראל, ואני מברך את חברי הכנסת שהעלו את ההצעה החשובה הזאת. בהחלט, ככה אנסה לשלב בעל-פה בין התשובה שהוכנה על-ידי סגן שר הביטחון ובין מה שלי יש לומר בנושא הזה, כי אני עוסק בו ומשקיע בו זמן רב. אני קודם כול חייב לומר שאני מאוד מעריך ומכבד וחושב שלציבור החרדי במדינת ישראל יש תרומה חשובה מאוד. יש לציבור הזה גם מסירות וערכים ייחודיים, של דאגה לזולת, והרבה דברים שלכולנו יש מה ללמוד מהם, כמו למשל, כפי שאמרתי, בנושא של דאגה לזולת וסיוע לחלשים. אני גם בהחלט חושב שיש חשיבות גדולה מאוד ללימוד התורה, ולכך שנאפשר מסגרות של לימוד תורה. לימוד תורה, בכלל, זה דבר ששמר לאורך הדורות על קיומו של העם היהודי כעם ועל הזהות היהודית של מדינתנו, ולי באופן אישי יש בהחלט חלום לראות את הציבור החרדי משתלב כולו בחברה הישראלית ובמוסדותיה, בין שזה בכלכלה, במקומות העבודה,

בשירות הצבאי או בשירות הלאומי ובמסגרות שקיימות. בשנים האחרונות אנחנו פועלים רבות לשם כך, גם בשילוב בשוק העבודה וגם בהגנה על ארצנו. אבל חייבים לומר גם את הדברים בצורה ברורה: מרגע שיש מסלול ומסלולים שמאפשרים ומעודדים צעירים חרדים להתגייס לצה"ל, למי שבוחר זאת, אנחנו צריכים לעשות הכול, כמדינה, כדי לסייע לאותם צעירים שבחרו בשירות ובהגנה על חיי כולנו. אסור לאפשר לבזות אותם, אסור לאפשר להסית נגדם, ובטח ובטח אסור לאפשר לתקוף אותם פיזית, ולכן, בהחלט, האירועים בכלל, של החודשים האחרונים, ועוד יותר בשבועות האחרונים, של גורמים שתוקפים אותם, שמבזים אותם, שבעיני מתירים את דמם, אלה תופעות קשות מאוד, שאנחנו צריכים להיאבק בהן בכל הכלים. בשבועות האחרונים גם נחשפנו לפעולות של פלג בציבור החרדי בירושלים, פלג קיצוני, פלג שלא מייצג את העדה החרדית,

מי שרוצה יכול היה לראות תמונות באירועי חסימת הכבישים איך גם נהגים חרדים ונשים חרדיות יוצאים מהמכוניות בכבישים שנחסמים ומתעמתים עם אותם מפגינים. לצערי, אותם מפגינים נקטו אלימות שהמטרה שלה הייתה להלך אימים על, בעצם, מי שמשתף פעולה עם הגיוס לצה"ל, או עם פעולות אכיפה שננקטו אז על-ידי המשטרה הצבאית, שכפי שניסו להציג זאת באופן מעוות,הרי אין היום שום גיוס בכפייה, זה הכול הטעיה של הציבור והסתה כדי לעשות דה-לגיטימציה לשירות בצה"ל ולהגנה על חיי כולנו. לפני כשנה הוקם צוות משותף מיוחד לטיפול בהסתה נגד חיילים חרדים, אני אישית נפגשתי עם חברי הצוות כמה פעמים. חברים בו הצבא, פרקליט המדינה, המשטרה. תלונות של חיילים חרדים שמוגשות למשטרה מועברות גם לצוות הזה ומטופלות עד לדרגים הגבוהים ביותר. אני חושב שגם היה אפשר להתרשם מהימים האחרונים שמשטרת ישראל נוקטת שם מדיניות של אפס סובלנות, ולא מוותרת, וכאשר, לצערי, מושלכות אבנים כלפי כוחות המשטרה, מבחינתי המדיניות היא אותה מדיניות כלפי כל אוכלוסייה, ולמיטב ידיעתי יש גם כתבי אישום בהליכים מאוד מתקדמים שמוגשים ויוגשו נגד כל מי שהפר את החוק ונקט אלימות נגד כוחות המשטרה, נגד אזרחים, או הפר את הסדר. לכן, אני חושב שהנושא הזה, כפי שאמרתי, הוא חשוב מאוד, שחייב להיות כל העת על סדר-יומם של נבחרי הציבור, ולכן אני שוב מברך את המציעים על העלאת הנושא. אני מציע להעביר אותו לוועדת החוץ והביטחון, או הפנים והגנת הסביבה.

ועדת הפנים, ועדת הפנים, בסדר גמור. תודה רבה לך, אדוני השר. אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד הצעת השר, לוועדת הפנים, יצביע בעד. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. שישה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים, לכן אני קובע שהנושא של המחאות האלימות וההסתה הגוברת נגד צה"ל וחייליו ברחוב החרדי יועבר להמשך דיון בוועדת הפנים. נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: דברי מנכ"ל הביטוח הלאומי הפורש על העוני, הקצבאות שנשחקו, העתיד שאינו מזהיר והמחאה החברתית הבאה,

יואב בן צור. בבקשה, אדוני. קיבלת פינאלה רציני, עד עשר דקות. שר הרווחה לא פה?

השר ארדן ישיב. השר ארדן ישיב? אוקיי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת שכבר גם עוזב,

בסדר, אין בעיה. מכובדי השר, ביום שישי התפרסמה כתבה בעיתון "הארץ", על בסיס אמירותיו של מנכ"ל הביטוח הלאומי, פרופסור שלמה מור-יוסף, הפורש עכשיו מתפקידו, תפקיד שהוא לכל הדעות מהותי בתחום הרווחה, תפקיד שנמצא בצומת דרכים חברתי חשוב מאוד. עמדות ודעות שמשמיע נושא התפקיד הזה יש להן משקל, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בשלמה מור-יוסף, וכאן המקום להזכיר מקצת שבחו. במגבלות הקיימות הוא הצליח להביא את המוסד לביטוח לאומי למקום טוב יותר. המדדים בכל הקשור לשירות לאזרח מעידים שחל שיפור ניכר, והדבר מבורך. אבל, בל נשכח שלא פחות מהיחס לאזרח הפוקד את הלשכות, חשוב מאוד, האם המוסד עונה על הציפיות של הנזקקים לו? האם אותו נכה מקבל מה שהוא אמור לקבל? האם אותו קשיש מסוגל לחיות ממה שהוא מקבל מהביטוח הלאומי? האם קצבאות הילדים שאמורות לסייע או אפילו במעט לעודד משפחות ברוכות ילדים, אכן מעודדות? לביטוח לאומי, לצערנו, יש תדמית גרועה. הוא לא מהגופים הכי אהודים במדינה. יש טענות על חוסר רגישות, על חוסר נגישות, על ביורוקרטיה אין-סופית שבה נתקל אזרח שבא לסניף כדי למצות את זכויותיו. אני מבקש להיות פה לאוכלוסייה גדולה שאינה חשופה ואינה נגישה לאינטרנט.

ואתו משרדי הממשלה, מתקדמים טכנולוגית. לכאורה זה מעולה, זה משדרג את השירות לאזרח. אבל יש צד שני, ובצד השני אסור לנו לשכוח את הקשישים ואת המוחלשים,

וגם את החרדים, שמדירים את עצמם מכל מה שקשור לאינטרנט, שאין להם גישה לאינטרנט, ובשבילם שטרודל זה בכלל שם של עוגה. גם בשבילנו זה עדיין שם של עוגה.

אבל אתה משתמש בו, יותר מאשר אתה אוכל את העוגה הזאת אתה משתמש בו לצרכים אחרים. זה נכון, זה נכון. כפי שכבר אמרתי, כיום הביטוח הלאומי רגיש יותר לנושא מיצוי זכויות,

אבקש להתייחס לנושא הקצבאות. הביטוח הלאומי הוקם כחלק מתפיסת עולם שמדינת ישראל היא מדינת רווחה, מדינה שחייבת לספק או מספקת לאזרחיה רשת ביטחון סוציאלי במגוון תחומי החיים. כחלק מאותה תפיסת עולם, הביטוח הלאומי נותן קצבת ילדים, קצבת לידה, נכות וקצבת זיקנה, או ברוח החוק החדש של חברנו נחמן שי, שכבר הספיק לעזוב, קצבת אזרח ותיק. אבל למרבה הצער, יש פער בין הרצוי למצוי. אומנם, מאז פרוץ המחאה החברתית כולם נהיו חברתיים, והמושג "חברתי" הפך לסעיף במצע הבחירות של כל מפלגה. אין מפלגה שלא משתמשת בנושא החברתי ורוצה לראות ולהראות להדגיש כמה היא חברתית. אני שמח שאני שייך למפלגה שלא רק מצהירה אלא גם חרתה על דגלה ועושה את הדברים יום-יום כדי להציף את הנושא החברתי, לטפל ולעשות מעשים בנושא החברתי, בכל עניין ועניין. אבל אם אנחנו מסתכלים על הנתונים המדאיגים, אין ספק שיש עוד הרבה עבודה. כשבוחנים את היקף ההוצאה הלאומית על רווחה ובריאות בהשוואה למדינות ה-OECD, מדינת ישראל, כמו בתחומים רבים אחרים, נמצאת בחברה לא טובה, סמוך לה, תחתיה ברשימה, נמצאות המדינות טורקיה,

בעוד במדינות ה-OECD ההוצאה על רווחה ובריאות היא בשיעור 21.6%, מדינת ישראל מוציאה פחות מ-17% על רווחה. הפער הקטן הזה, של 4.5%, מסתכם ב-70 מיליארד שקל.

ובמדינה כמו שלנו זה המון המון.

אז נכון שצרכיה הביטחוניים של מדינת ישראל גדולים, אבל מדינה שיש בה קשישים רעבים ונכים שאינם מסוגלים לרכוש תרופות, זה גובל בצורך ביטחוני. חברה מוחלשת היא פגיעה. מתהווה פגיעה אנושה בחוסן הלאומי שהוא מרכיב חיוני לא פחות מביטחון המדינה. אני רוצה לציין בפניכם דוגמה אחת, שהביא אותה כאן במליאה לא מזמן חברי שר הרווחה חיים כץ. בשנת 2003, בחוק ההסדרים, תיקון לחוק שנכנס ב-2006 קבע שקצבאות הביטוח הלאומי יפסיקו להיות צמודות לשכר הממוצע במשק ויהיו צמודות למדד המחירים לצרכן. מאז חוקק התיקון לחוק, השכר הממוצע במשק עלה ב-30%, ובחמש השנים האחרונות עלה השכר הממוצע בכ-11%, ואילו מדד המחירים לצרכן עלה בחמש השנים האחרונות רק ב-2%.

אנחנו מצפים מהנכים במדינת ישראל שאינם מסוגלים לעבוד להסתפק בקצבת נכות של 2,342 שקלים. איך נכה יכול לחיות מקצבה כזאת, קצבה שאמורה להחליף את מקור ההכנסה שלהם, בלי שהיא תעודכן בהתאם? לדעתי, זו מציאות בלתי נסבלת ובלתי נתפסת, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להשאיר את המציאות הזאת על כנה. זה גזר-דין מוות, וכך גם פחות או יותר ביתר הקצבאות. חשוב להדגיש שהביטוח הלאומי לא עושה טובות, זה לא כסף שלו,

זה כסף שנגבה מהציבור, שהפריש אותו ליום צרה, והנה מגיע יום צרה, ולא משחררים את כספו שלו. אדוני היושב-ראש אני רוצה לומר, אין ספק שהממשלה הזאת היא חברתית הרבה יותר מקודמותיה, וההישגים שהביאה הממשלה הזאת לאוכלוסיית הקשישים והעניים, ובכלל לאוכלוסייה המוחלשת במדינת ישראל, ראויים לשבח, אך אסור לנו לשכוח לרגע שהזמן קצר והמלאכה מרובה, ואין אנחנו רשאים להיבטל ממנה או לומר לעצמנו שעשינו את המרב למען הציבור. יש מה לעשות וחובתנו לעשות ומיד. אדוני היושב-ראש,

סערה היום בעקבות החוק שהעלה חבר הכנסת מאיר כהן. דיברו סרה בסיעת ש״ס. אני מבקש להתייחס לנושא. ראשית, ברשותכם, אקרא תגובה שפרסמה סיעת ש״ס: הצעת החוק שעלתה היום למליאה בכנסת הובאה על-ידי אותה מפלגה שהמציאה את האפליה הגזענית שקיצצה בבשר החי של מוסדות הלימוד החרדי, ללא רחמים וללא הבדל בין ספרדים לאשכנזים. זאת הצעת חוק שכל מטרתה לקנטר את הממשלה. זה לא יעזור להם. הממשלה הזאת תמשיך להתקיים, וש״ס תמשיך להיאבק באפליה במוסדות החינוך, כפי שהיא עושה עד כה בהצלחה. עד כאן נוסח התגובה שלנו. אני מעוניין, כשם שדברי הבלע הדמגוגיים שהושמעו כאן הונצחו בפרוטוקול הכנסת, כך תונצח התגובה שלנו. ועוד מילה כואבת לי על הצביעות. הרי יש עתיד היו בממשלה הקודמת. הם יודעים מהי משמעת קואליציונית. הרי אנחנו כבולים על-ידי אותה משמעת שבלעדיה אין קיום לקואליציה. חברי הכנסת של יש עתיד, כולל ידידי ואהובי מאיר כהן, הצביעו בכנסת הקודמת על הצעות חוק שהם עצמם היו חתומים עליהן, כי הם היו בקואליציה. אז, די לתמימות. בוודאי די לצביעות. מרגע שוועדת שרים החליטה שהממשלה נגד הצעת החוק, תהא הסיבה אשר תהיה, כל הסיעות מחויבות להחלטה הזו, ירצו או לא ירצו. ואנחנו, אולי לא יהיה לכם נעים לשמוע את זה,

אין לנו שום כוונה לכרסם בה. אדוני היושב-ראש, אמר כאן סגן שר החינוך שאין צורך בחוק, כי יש כבר סנקציות במשרד החינוך. לא רק יש, אלא הן מופעלות. מאיר כהן בכל זאת עמד על שלו. אז תרשו לי לומר כאן בכל העדינות והחברות כמה מילים. בקדנציה הקודמת העלה חבר כנסת אריה דרעי הצעת חוק ששמה היה חוק שירותי הסעד (תיקון, תוכנית למניעה, חילוץ ושיקום מעוני). שר הרווחה ביקש אז מהכנסת להצביע נגד החוק.

אתם יודעים מי היה אז שר הרווחה? מאיר כהן. תרשו לי לצטט אותו: אני חושב שלא ראוי שאנחנו נתמוך בהצעת החוק הזאת. אתם תמיד מוזמנים לבוא, להציע, לדבר, אבל בחקיקה זה מיותר. את זה אתה אמרת אז, מאיר ידידי. היום אתה אומר אחרת, כי אתה באופוזיציה. אבל, רבותי חברי הכנסת, זה הרבה יותר מזה. הרי מה חשוב יותר,

או הדמגוגיה? אם היינו חושבים שהחוק יפתור את הבעיה, אולי היינו שוקלים איך לתמוך בו. אבל החוק לא הוא שימנע את העושק והרשעות כלפי הבנות הספרדיות והבנים הספרדים, אלא ההידברות. ימין מקרבת, אבל עם שוט ביד. אין לנו עניין לפרוס את הכול פה במליאת הכנסת, כי לא זה המקום, אבל ברוך השם, בכל שנה מהשנים האחרונות התקדמנו כברת דרך גדולה במאבקנו למחיקת הקיפוח. סיעת ש״ס חוללה מהפך בנושא, בשיתוף פעולה ובהידברות. ממקרים של מאות הגענו למצב של מקרים בודדים. כאן המקום לציין את ידידינו, יושב-ראש התנועה ושר הפנים, השר לפיתוח הנגב והגליל, הרב אריה דרעי, שלא נח ולא שקט, וכמובן את צביקה כהן מעיריית ירושלים, את אלי דדון מעיריית בני-ברק, את הגורמים הנכונים במשרד החינוך, ומעל לכל את מרן נשיא מועצת,

לא, היו לך עשר דקות, אנחנו בלחץ זמן.

תודה. ומעל לכול, את מרן נשיא מועצת החכמים הרב שלום כהן שליט"א, את הגאון הרב שמעון בעדני ואת כל חברי מועצת החכמים.

לא ננוח ולא נשקוט עד שהאפליה הזאת תימחק לחלוטין, והיא תימחק. תודה רבה. תודה רבה לך, אדוני. השר ארדן ישיב.

אדוני היושב-ראש, אני משיב בשם שר העבודה והרווחה חבר הכנסת חיים כץ. הדברים שנאמרו על-ידי מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי אינם חדשים, ומובן שאת הפרשנות להם יכול כל אחד לתת לפי השקפתו. נושא העוני, חזר המנכ"ל על נתונים המפורסמים שנה אחר שנה בדוח העוני. נתוני האבטלה אשר ידועים לכול, והמנכ״ל רק חידד את ההבנה שלהם, אינם מתייחסים לחלקיות ואחוזי משרה, ולכן הם למעשה גבוהים מאלה שמופיעים בפרסומי הלמ״ס. הקצבאות נמוכות מדי ולא מספיקות, כפי שפורסם בדוח השנתי של הביטוח הלאומי כבר ב־2012. בשנים האחרונות הייתה שחיקה גדולה בקצבאות הביטוח הלאומי, כמתואר בדוח ממדי העוני שפורסם בדצמבר 2016. חשוב לציין שיש עבודה חשובה שנעשית על-ידי הממשלה בנושא זה. ב-2016 ו-2017 קיבלנו החלטות חשובות לשיפור המצב החברתי כלכלי. בין הצעדים החשובים היו התוכניות האלה: 1. הבטחת הכנסה בקרב חד-הוריות, הורדת שיעור הקיזוז מ-60%, שזה המצב שהיה, ל-25%; 2. חיסכון לכל ילד וילדה, 3. השלמת הכנסה של קשישים, 4. הגדלת קצבאות נכות כללית. נוסף על כך, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מטפל באוכלוסיות החיות בעוני והדרה ומפתח שירותים ומענים עבור אוכלוסיות אלו. אנו פועלים בכל עת לפתח תוכניות עבור אותן אוכלוסיות חלשות החיות בעוני ובמצוקה ונמצאות בסיכון לחיות בעוני. בין התוכניות הבולטות המקודמות בימים אלה אציין את תוכנית "נושמים לרווחה", תוכנית הדגל של המשרד בנושא העוני, המסייעת ל-3,020 משפחות שחיות בעוני ובהדרה. מרכזי עוצמה למיצוי זכויות, העצמה ושיקום כלכלי שמופעלים ב-95 יישובים בארץ. מרכזי תעסוקה. תוכנית "אשת חיל", המיועדת לאוכלוסייה הערבית ולאוכלוסיות העולים. תוכנית "תעסוקה לרווחה", תוכנית מפ"ה, משפחות פוגשות הזדמנות. ביטחון תזונתי, הטיפול בנושא זה הוא אחד הצעדים המשמעותיים שננקטים כדי להרחיב את הסיוע לנזקקים ולצמצם את תופעת העוני והפערים החברתיים. רק השבוע יצאנו במיזם לאומי לביטחון תזונתי, בשיתוף פעולה עם אש"ל ירושלים, חב"ד וארגון "לקט ישראל". המיזם יהיה בפריסה ארצית, ב-36 רשויות, ובמסגרתו יחולקו לכ-11,000 משפחות שסובלות מאי-ביטחון תזונתי חמור כרטיסים נטענים לרכישת מזון, ועלותו השנתית נאמדת כבר כיום ב-60 מיליון שקלים לשנה. במסגרת התוכנית ישולב נושא הצלת המזון עם הביטחון התזונתי במערך הסיוע למשפחות. כמובן, אלה חלק מהפרויקטים שהממשלה מקדמת, ויחד, בשיתוף פעולה עם המפלגות החברות בקואליציה ובהובלת,

משרדי הממשלה, ובראשם משרד העבודה והרווחה, נמשיך לקדם את המאבק בעוני כדי לצמצם את מספר האזרחים שנמנים עם האוכלוסיות החלשות והמוחלשות. הממשלה מברכת את המציע על יוזמתו ומציעה להעביר את הדיון להמשך דיון מעמיק בוועדת העבודה והרווחה. אתה, בסדר? מאה אחוז. אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד הצעת השר יצביע בעד, מי שנגד נגד. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.